למניינם, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. אנחנו מתחילים בהודעה למזכירת הכנסת. היום יום מיוחד.

היום ה-29, זה פעם בארבע שנים. ארבע שנים מגיעות מהר, פעם בקדנציה של הכנסת. אדוני היושב-ראש, מגיעה לנו תוספת שכר. זה נכון. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מרשם אוכלוסין (תיקון מס' 17), התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בנושא: ספר הליקויים החדש והשפעתו על 250,000 ישראלים מקבלי קצבאות נכות, הצעתם של חברי הכנסת רחל אדטו ומוחמד ברכה.

תודה רבה. יש לי הכבוד להזמין את שר הבריאות, הנקרא סגן שר, יעקב ליצמן, לעלות לדוכן ולהשיב על שתי שאילתות דחופות, שהן השאלות היחידות שאנחנו מציגים היום לשרי הממשלה, שכן שאר השרים הרלוונטיים לאותן שאילתות דחופות אינם בארץ, והוסכם עם המציעים שהשאלות תישאלנה בשבוע הבא.

השאלה הראשונה שעליה ישיב השר היא שאילתא דחופה מס'

של חבר הכנסת הנכבד אברהם מיכאלי, יושב-ראש סיעת ש"ס, בנושא: עלייה בגילוי מחלות מסכנות חיים בקרב המסתננים. בבקשה, חבר הכנסת, קודם להקריא את השאילתא, השר יענה, ותוכל לחזור ולשאול שאלות נוספות. בבקשה, חבר הכנסת מיכאלי. אדוני היושב-ראש, אדוני שר הבריאות בפועל, סגן השר הרב ליצמן, פורסם כי בית-החולים "איכילוב" מזהיר מזינוק במחלות מידבקות בקרב המסתננים מאפריקה. מלבד הסכנה לכלל הציבור, לא כולם זכאים לביטוח רפואי. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, האם מדובר בסכנה בריאותית לציבור? 3. האם החולים מקבלים טיפול רפואי? 4. מה נעשה בעניין? תודה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מיכאלי, התשובה: 1. השכיחות של מחלות מסוימות בקרב אוכלוסיית המסתננים אכן גבוהה בהשוואה לאוכלוסיית אזרחי המדינה. עם זאת, יש להדגיש שתי נקודות:

הרוב המכריע של המסתננים אינם סובלים ממחלות כלשהן,

העלייה בפניות לבית-החולים "איכילוב" קשורה בעלייה במספר המסתננים, ולא בשיעורי התחלואה.

בשל עלייה במספר המסתננים מגיעים גם יותר חולים לבית-החולים. 2. לא מדובר בסכנה לבריאות הציבור. חולי שחפת מטופלים באופן מלא על-ידי משרד הבריאות וכך נמנעת התפשטות המחלה. מחלת המלריה איננה מידבקת ואילו מחלת האיידס מידבקת באמצעות יחסי מין בלבד. לראיה, אין כל עלייה מקבילה בתחלואה במחלות אלו בקרב תושבי ישראל. 3. חולי שחפת וחולי מלריה מקבלים טיפול רפואי על חשבון משרד הבריאות. משרד הבריאות פועל על מנת להסדיר את הטיפול גם לחולי איידס מקרב המסתננים. 4. משרד הבריאות סבור שיש להסדיר את הטיפול הרפואי במסתננים. למרות פניות חוזרות של המשרד הנושא לא הוסדר, ומשרד הבריאות ובתי-החולים הממשלתיים ממשיכים לשאת בעלויות הטיפול ללא מענה תקציבי מתאים. חבר הכנסת מיכאלי, אני רוצה להדגיש: הסיפור הזה של המסתננים עולה, על חשבון בתי-חולים, לפחות, אני זהיר, לפחות 50 מיליון שקל. לי אין תקציב לזה, וזה נופל על בתי-החולים, גם הגדולים, וקל וחומר הקטנים יותר. אני אשמח אם יעזרו לי כאן לקבל תקציב. כמה שאני פונה, אני לא מקבל תקציב לזה. מעבר לבעיה, אני מעלה לך גם נושאים מעבר לזה, מעבר לבתי-החולים והמחלות, יש בעיה גם בטיפות-חלב. יש גם בעיות בטיפות-חלב בעיירות קטנות יותר, שהם נמצאים בהן בגדול. זה גם מצריך אותי לבדוק אפשרות לבנות, צודק. בטיפות-חלב יכולים למנוע את זה שיגיעו בכלל לבתי-חולים.

וזה עושה לי בעיה, גם לבדוק אפשרות לבנות עוד טיפות-חלב, אף שהם לא תושבי המקום אבל הם נמצאים שם. אני בודק את האפשרות מה אני יכול לעשות, כי אף אחד לא צפה שנצטרך לבנות טיפות-חלב.

טיפות-חלב יכולות להיות אירוע מקדים שימנע את הנושא של בתי-החולים. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה. אדוני השר, אין ספק שאנחנו, כמדינה מוסרית, עומדים בדילמה. יש לנו בעיה אתם בתחום השיכון, בתחום הדיור ובתחום העבודה, אנחנו כל יום כבר בבוקר רואים אותם עובדים על הכבישים. אבל עניין של בריאות,

בלתי אפשרי שאנשים ישהו במדינה ולא יקבלו טיפול רפואי, אבל לא יכול להיות שזה בסוף יבוא על חשבון אותם בתי-חולים שמדווחים כרגע על מצוקה קשה שאתה הם מתמודדים בשל החולים הרבים. אדוני השר היה זהיר שלא לצטט מהן אותן מחלות, שלא יגידו עוד בסוף שאנחנו מדביקים להם תוויות של מחלות. בתי-החולים דיווחו על כמה מחלות.

יש מחלה שנקראת איידס, והדברים האלה מסכנים את הציבור, מפחידים את הציבור. אבל מצד שני, אדוני השר אומר פה שאין לו תקציב להתמודד עם זה. אז איך אנחנו מצפים שהמחלות לא יתפשטו עוד? והציבור כן יהיה בסוף בסיכון בריאותי רציני. אנחנו חייבים פה לחשוב ככנסת, כמדינה, איך אנחנו יכולים להישאר מצד אחד מוסריים וטובים, ומצד שני, על איזה חשבון, או על חשבון מי, זה בסוף יבוא. תודה, אדוני. התשובה מתחלקת לשניים. את הטיפול מקבלים, ולכן אין סכנה בריאותית. מאיפה הכסף? לצערי, על חשבון בתי-החולים, כך שבסוף השנה הם נופלים, ולפעמים, יש לנו תוכנית עבודה עם כל בית-חולים בנפרד על תקציבו, ולפעמים זה עובר בגלל המסתננים. אני אשמח מאוד אם הכנסת תוכל לעזור לי לקבל תקציב. זה תקציב מחוץ לתכנון, אי-אפשר לתכנן אותם. אולי מפני שכרגע בונים גדר הפרדה, אדוני היושב-ראש, בדרום, אולי נקווה שזה יעזור לזה. אין לי פתרון אחר. אבל טיפול רפואי, כדי שלא תהיה סכנה, אנחנו נותנים להם את כל הטיפולים הנדרשים. תודה רבה לשר. השר ימשיך להשיב, יישאר על הדוכן, ישיב על שאילתא בעל-פה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס בנושא: משא-ומתן בין ההסתדרות הרפואית לאוצר על הוספת כוננויות רופאים לפגיות.

אדוני היושב-ראש, כבוד סגן שר הבריאות, השר בפועל, 32 כוננים מטפלים בלמעלה מ-600 פגים ביום. על-פי הקריטריונים שקבע משרדך, בעקבות ההסכם עם הרופאים, יש להוסיף עליהם 18 כוננים. ברצוני לשאול: מדוע ההחלטה אינה מיושמת?

כבוד השר.

אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, תחום הטיפול בפגים נמצא בראש סדר העדיפויות של מערכת הבריאות. במסגרת ההסכם עם האוצר יתווספו בשנים הקרובות 130 מיטות טיפול נמרץ לפגים ו-120 מיטות חדשות ליולדות בבתי-חולים. מקצוע הנאונטולוגיה הינו מקצוע במחסור. בהסכמי הרופאים האחרונים הוא הוגדר כמקצוע במצוקה חריפה, והעוסקים בו זכו בתוספת שכר, ניתנו מענקים. בימים אלו אנו דנים יחד עם נציגי ההסתדרות הרפואית, האוצר ונציבות שירות המדינה, כחלק מוועדת המעקב אחר ההסכם, בפתרון לנושאים פתוחים מההסכם האחרון. אחד הנושאים הנדונים הוא כוננויות לנאונטולוגים. נדונות כמה חלופות, כולל חלופה שגובשה בשיתוף עם נציגי הנאונטולוגים. אנחנו מקווים שבדיונים הקרובים הנושא יסוכם. אני רוצה להוסיף שבנושא מיטות בפגיות, לפתוח תוספת מיטות פה ושם לכמה בתי-חולים. נתתי הוראה, די בהסכמה עם האוצר, להקדים בכמה מקומות מהשנה הבאה לשנה זו.

זאת אומרת שבקרוב גם כמה מיטות, נשתדל להעביר אותן מ-2013 ל-2012. בבקשה, גברתי. שאלה נוספת. אני מחזיקה בידי כמה אסמכתאות לכמה הסכמים או הבנות שהיו בין משרדך לבין האוצר לבין ארגון הר"י,

אחת האסמכתאות חתומה בכתב-ידו של אילן לוין, הממונה על השכר והסכמי עבודה באוצר. הוא מדבר בעצם על הצורך בתוספת כוננים לפגיות. אני לא מבינה למה צריך להיות עוד פעם משא-ומתן בין משרדך לבין משרד האוצר כדי להבטיח את מה שנחתם בהסכם ומה שחתום עליו הממונה על השכר. זה עניין אחד. יש דבר נוסף, שחתום עליו גם ד"ר רוני גמזו, מנכ"ל המשרד שלך. הוא באמת מדבר גם על דברים שחלקם התקיימו, על כך שלכל מתמחה שרוצה להגיע לנאונטולגיה, ישירות יעמידו תקנים במשרד שלך. אבל שוב, יש להגדיל את תורי הכוננות והתורנות כדי להקל על העומס. היום אנחנו יודעים שכל מה שקשור בהסכמה ל-360 כוננויות, שזו בעצם התוספת של 18 תורי כוננויות, נמצא בהקפאה. אני יכולה להיות שקטה שהדבר הזה, שהיתה כבר חתימה עליו, שכולם הסכימו עליו, וגם משרד האוצר אפילו עשה הערכה תקציבית כמה זה יעלה, פתאום זה כאילו פתוח עוד הפעם למשא-ומתן.

כאזרחים, צריכים לחשוב על כל ההסכמים שנעשים בעצם במשק?

תודה. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת אורלי לוי, אני אקיים את ההסכם. בואו נתחיל בסוף: אני אקיים את ההסכם, כפי שאמרתי לכם, על כל פסיק. הסכם זה הסכם, ואחרי שחותמים אני לא פותח משא-ומתן. זה מה שסוכם, זה מה שיהיה. אנחנו קודם כול, מה מנסים לעשות כאן, איך עושים את זה? כל הדברים. אבל בשורה התחתונה, כל מה שחתמנו, זה מה שיהיה. אני לא אתן לסטות מההסכם. וכפי שאמרתי לך גם קודם, חלק מהמיטות לפגיות בכלל, מה שהיו, היו בתי-חולים שעשיתי ביקור מיוחד אצלם בפגיות, שהתלוננו שהם במצוקה. נתתי הוראה לפני שבועיים לבית-חולים מסוים, לא רוצה להיכנס כרגע לאיזה בית חולים, כשראיתי את המצוקה, להקדים לו מיטות מ-2013 כבר ל-2012. תודה רבה לכבוד השר.

אנחנו מאוד מודים לך על תשובותיך הממצות. תודה רבה לחבר הכנסת מיכאלי, לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אנחנו עוברים לחקיקה, רבותי. השר המשיב הראשון הוא השר להגנת הסביבה. הוא אינו נמצא כאן, ולכן צריך לומר לו שבגלל היעדרות חברים אחרים מהממשלה, אנחנו קיצרנו היום בשאלות שהבאנו בפני השרים. הם נמצאים בחוץ-לארץ. בדרך כלל אלה שרים שנמצאים פה בזמן ומשיבים באופן קבוע על כל שאלות חברי הכנסת. הצעת החוק הראשונה היא של חברת הכנסת ברקוביץ, והיא מוזמנת לעלות לדוכן. רק להזעיק את השר המשיב. כבוד שר המשפטים, אדוני יכול להשיב? כי אם לא יהיה פה השר, אני לא מפסיק את הישיבה. אם לא יהיה השר, אנחנו נצביע מייד אחרי זה, בלי תשובת ממשלה. מספיק שכמעט הפסקנו אתמול. להפסיק, אם היה צריך להפסיק, עשית בדין. קודם כול, כל החלטה שלך היא החלטה שצריך לקיים אותה. לא, זה היה חבר הכנסת וקנין, בסדר גמור, אותו דבר. כל אחד מהסגנים פועל רק למען ההליכים התקינים וכבודה של הכנסת. אני מברך אותם, חבר הכנסת מג'אדלה.

מודה לכם על פעולתכם, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

וקנין ושאר הסגנים. חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ, לרשותך עשר דקות תמימות, ולאחר מכן אנחנו עוברים מייד להצבעה אם לא תהיה תשובת ממשלה. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני שר המשפטים, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק בדבר יידוע הציבור על סכנות בשימוש בטלפון נייד נולדה בעקבות הודעתו של ארגון הבריאות העולמי שהשימוש בטלפון נייד עלול לגרום למחלת הסרטן. כניסתם של המכשירים הסלולריים לישראל והיקף חדירתם הינם מהגבוהים בעולם המערבי,

אנחנו גם בזה מספר אחת. המכשירים הסלולריים הפכו לחלק בלתי נפרד משגרת חיינו, עד שלעתים נדמה כי הם השתלטו על החיים שלנו כליל. הם מעדכנים אותנו לגבי מצב חשבון העובר-ושב, מאפשרים לנו להתעדכן בתוצאות משחקי כדורגל, לצפות במהדורה המרכזית, לרכוש במכונת שתייה, לשלם על החנייה, לנווט בין סמטאות העיר העתיקה, לספור קלוריות, להתעורר בבוקר, להיות זמינים ומוכנים כמעט לכל תרחיש, ובעתיד כנראה גם לעשות בדיקות דם ושתן, האם יש לנו לחץ דם, האם יש לנו סוכרת. בנוסף, הם משמשים גם כדי לדבר. קשה יהיה להפריז בחשיבותו של המכשיר הסלולרי ובמקום שהוא תופס בחיינו. מבוגרים וצעירים כאחד, מכל שכבות החברה, כולנו קשורים לסלולרי, כאילו מעולם לא חיינו בלעדיו.

אדוני היושב-ראש, פעם, כשבן-אדם היה מאבד ארנק, הוא היה עושה,

היום, אם הוא מאבד ארנק, זה פחות קריטי, ובלבד שהוא לא איבד פתאום את הטלפון הסלולרי שלו. כל מי שלרגע מרגיש שהוא לא לידו, עולמו חרב. תרבות התלות הזאת משכיחה מאתנו את העובדה שמדובר בסופו של יום בלא יותר מטלפון,

מוצר טכנולוגי שעולה לכולנו הרבה מאוד כסף בבעלות ובעלות השימוש החודשית בו. לצד היתרונות והמעלות של הסלולרי, ישנם חסרונות לא קטנים. חיסרון אחד גדול שעליו עלינו לתת את הדעת, ההשלכות הבריאותיות שעלולות להיווצר משימוש לא נכון במכשיר לטווח ארוך. כפי שציינתי בראשית דברי, לאחרונה הודיע ארגון הבריאות העולמי כי מחקרים מדעיים מצביעים על כך שהשימוש בטלפון הנייד עלול לגרום למחלת הסרטן, ואף ייתכן כי אנו עדים לפגיעה מתמשכת ובלתי הפיכה בגנים של המין האנושי.

אדוני היושב-ראש, אני חשבתי איך זה שאנחנו לא מספיק קוראים על הנושא הזה, לא בעיתונים. זה לא נחשף עדיין מספיק, כמו שבזמן האחרון, בלית ברירה, בשנים האחרונות חשפנו את הפגיעה מעישון סיגריות. אני חושבת, ככה עם עצמי, שהיום המפרסם הגדול ביותר בעצם זה חברות הסלולר, וקצת קשה לבוא כל שנייה וליידע את הציבור או להזהיר אותנו מפני סכנות הקרינה שקיימות. מחקרים רבים מוכיחים קשר ישיר בין שימוש במכשיר טלפון נייד לבין היווצרותם של תאים סרטניים כתוצאה מהקרינה הבלתי-מייננת הנפלטת בעת השימוש בו. מחקר בין-לאומי שנערך ב-16 מדינות, וביניהן ישראל, בהובלתה של פרופסור סיגל סדצקי, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר, מצא כי קיים קשר ישיר מובהק בין שימוש בטלפונים ניידים להתפתחות גידולים סרטניים ושפירים בבלוטת הרוק בקרב משתמשים בטלפון נייד. בתקופה של חמש שנים ויותר נצפתה עלייה של 34% בסיכוי לפתח גידול בצד שבו נהגו המשתמשים להחזיק את הטלפון הנייד. אנחנו יכולים להתנהג כאילו זה לא שייך לנו ו"לי זה לא יקרה", אבל כולנו, כולל אתה, כולל כל חבר כנסת שיושב פה, אנחנו מחוברים לטלפון ולא מספיק מודעים לזה. אני חייבת לומר שמשרד המשפטים, אדוני שר המשפטים, התנגד, או לא כל כך אהב, את ההצעה, אף שהיא עברה בוועדת שרים, כי, הטענה היתה שזה עוד לא הוכח ב-100%. ואני לא רוצה לחכות שזה יוכח ב-100%, כי אם זה היה מוכח ב-100% אז יכול להיות שבכלל היינו אוסרים פרסום של הטלפונים הניידים. בינתיים אנחנו עדיין מאפשרים לפרסם את המכשירים החדשים ואת הדור הראשון,

השלישי והרביעי. מטרת החוק הינה להגביר את המודעות בדבר הסכנות הבריאותיות החמורות העשויות להיווצר כתוצאה משימוש מוגבר בטלפון נייד. החוק מציע כמה צעדים על מנת ליידע את הצרכנים בדבר הסכנות הטמונות בשימוש מופרז במכשיר ולעודד צריכה נכונה ושימוש נכון במכשירי סלולר, בעיקר, תשימו לב, בקרב ילדים עד גיל 16. בכלל זה החוק מחייב את חברות הסלולר לפרסם וליידע את ציבור הרוכשים בדבר הסכנות המיוחדות בקרב הגילאים הצעירים. אתם יודעים שאני, אנחנו כולנו עדים לכך שיש מין תחרות בין ההורים מי האבא או האמא הטובים שרכשו לילד שלהם בן השבע אייפון. הילדים היום מסתובבים בבית-הספר עם אייפון. זה מכשיר יוצא מן הכלל, הוא באמת עוזר לכולנו בחיי היום-יום ואנחנו נורא מחוברים אליו, אבל איפה האחריות של אותם הורים? למה הם לא מבינים שכשילד קטן מחזיק את הדבר הזה הוא מבשל לעצמו את המוח? איפה ההורים האלה? הם יודעים, אבל הם לא מספיק יודעים. ובגלל זה, הצעת החוק הזאת, אני חושבת שהיא אחת ההצעות החשובות ביותר שוועדת השרים קיבלה לגביה החלטה ביום ראשון הזה להעביר, ואני מקווה שאנחנו נעביר אותה בהקדם, כמה שיותר מהר. שימוש מושכל משמעו הפחתת הסיכון של היווצרות, התפתחות מחלות כתוצאה מקרינה בלתי מייננת. אני רוצה להגיד שאחד הדברים החשובים שיהיו עכשיו, בהצעת החוק הזאת, הוא שלא יהיה שימוש בילדים עד גיל 16 בפרסומת עצמה. עכשיו אנחנו כולנו רואים פרסומת של אחת החברות שילדים בני שנתיים,

מסתכלים על אייפוד וכל אחד משחק בו.

איזה נחמד, ילד בן שנה וחצי מסתכל על אייפוד והוא בוחר לו במה הוא משחק, מה הוא רוצה לראות. מה קורה? עד כמה כסף משכיח את העתיד של הילדים שלנו במדינה הזאת? זה לא יקרה אחרי שהצעת החוק הזאת תעבור. לא יהיה שימוש בילדים עד גיל 16 בפרסומות. הפרסומות לילדים עד גיל 16 לא יהיו, לא בתוכניות לילדים ולא בז'ורנלים לילדים ולא בכל מדיה אחרת שקשורה לילדים. בואי נעביר את זה, יאללה. אני רוצה להגיד, אדוני היושב-ראש, המטלה היא על חברות הסלולר. המטלה על חברות הסלולר.

גם יצרני הטלפונים או רק חברות הסלולר? חברות הסלולר. שידביקו, כמו בסיגריות, שהדבר מסוכן,

הם לא רק, הם כבר היום מדביקים. אבל פה יש משהו יותר חמור: בטלוויזיה, כשהם יפרסמו את הטלפונים ואת הפרסומות המאוד-מאוד יפות שלהם, יהיה כתוב בצד למטה: אזהרה, טלפון, פלאפון פולט קרינה. זהו, זאת ההצעה, זו בשורה. פשוט בשורה. ואני רוצה להגיד שכמה חברי כנסת שותפים אתי, יוזמים,

הם יוזמים, ואני רוצה להגיד את שמותיהם: אמנון כהן, יושב-ראש ועדת הפנים, אופיר אקוניס, רוברט אילטוב, אורי מקלב, יואל חסון, שלמה מולה, אורלי לוי אבקסיס יקירתי, שנמצאת כאן אתנו, פאינה קירשנבאום, נחמן שי, יריב לוין, משה גפני. מטובי חברי הכנסת במשכן הזה חתמו על הצעת החוק הזאת. אני רוצה להודות לכולם, ואני מאוד מקווה שאנחנו נעביר אותה בקריאה שנייה ושלישית בתוך חודש ימים.

אין פה עניין שמישהו צריך לתת להם שירות. פה מדובר באזהרה. זה דבר שהוא מטיל חובה, ולא יוצר זכויות כלשהן לבעלי אינטרס אחר. חבר הכנסת חנין, יש לך הצעה דומה.

נדמה לי שהדברים ברורים, ואם אתה תסיים מהר אנחנו נצביע, כי אין שר שישיב. שר המשפטים, כיושב-ראש ועדת שרים לענייני חקיקה, אומר שהממשלה מסכימה. תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אכן, שימוש במכשירי טלפון ניידים עלול להסב נזקים. אנחנו איננו יודעים את זה בוודאות,

על-פי עקרון "הגולגולת הדקה", או שזה,

ישנם נתונים הולכים ומצטברים שהם נתונים מדאיגים. ואגב, חוקרת ישראלית, פרופסור סיגל סדצקי, היא אחת הנשים המובילות בעולם בתחום הזה,

הרי אנחנו לא משתמשים בטלפון ארבעה חודשים.

בעל טלפון עם אותו מספר כבר למעלה, משנת 1985,

הטענה היא,

לנזקים מצטברים שמתגלים לאורך זמן,

משתדל להשתמש בטלפון כמה שפחות. ואדוני נוהג נכון. וגם אם משתמשים בטלפון, צריך לדעת איך להשתמש בטלפון. ובוודאי שכשאנחנו מדברים בילדים, במיוחד בילדים קטנים שנמצאים בגיל של התפתחות. הסיכונים לגביהם הרבה יותר גדולים.

כמו חברתי חברת הכנסת ברקוביץ, גם אנחנו קידמנו הצעת חוק שמדברת על אזהרה לצרכנים, אזהרה שחברות הסלולר תצטרכנה לפרסם באופנים שכתובים בהצעת החוק.

של האזהרה הזאת היא לגרום לשינוי התנהגות, בסופו של דבר, לא במובן זה שאנשים יפסיקו להשתמש בטלפון סלולרי אלא במובן זה שאנשים ישתמשו בטלפון סלולרי בצורה מדודה, בצורה שיטתית, בצורה זהירה, ובמיוחד ימעיטו ילדים ובני-נוער להשתמש בטלפונים סלולריים.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. כבוד השר, כי שר המשפטים אמר לנו שבשורה תחתונה הוועדה מסכימה,

אם השר נמצא פה,

אדוני היושב-ראש,

בהצעות החוק מוצע לקבוע הסדרים שתכליתם הגברת מודעות הציבור בדבר ההשפעות הבריאותיות העשויות להיווצר משימוש מוגבר בטלפון הנייד, ובהם קביעת חובה ליידוע רוכש מכשיר טלפון נייד בדבר ההשפעות האפשריות במועד הקנייה, רצתי למליאה אז אני עוד מתנשף, צירוף אוזנייה לכל מכשיר, הצגת מידע השוואתי ללקוחות על כמות הקרינה הנפלטת מסוגי המכשירים השונים, הגבלת פרסום של טלפונים ניידים המכוון לילדים ונוער ופרסום אזהרה בדבר הקרינה הנפלטת מהמכשיר והשפעתה האפשרית.

אני רוצה להסביר שאין עדיין הוכחות ודאיות שיש קשר סיבתי בין חשיפה לקרינה בלתי מייננת לבין, חס וחלילה, מחלות כאלה ואחרות, אבל מכיוון שהשימוש המצטבר בשנים ובמחקרים הוא עדיין לא מספיק כדי לבסס קשר כזה, ככל שהוא קיים, ההמלצה,

של ארגון הבריאות העולמי היא לנקוט בעיקרון שנקרא עקרון הזהירות המונעת, כלומר לצמצם ככל שניתן את החשיפה של הציבור. כחלק מהעיקרון הזה, באמת, אנחנו במשרד להגנת הסביבה רואים חשיבות רבה ביידוע הציבור בדבר הסכנות האפשריות, האפשריות, ממכשירי טלפון ניידים, וגם בקידום שימוש זהיר במכשירים אלה על-פי הנחיות שיוצאות מהאגף הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה.

אנחנו מפקחים על מקורות קרינה מכוח חוק הקרינה הבלתי-מייננת. החוק הזה לא חל על הטלפונים עצמם, כי, כפי שידוע, הטלפונים הם בשליטתם הפרטית של בני-האדם: ברצותם, ישתמשו, ברצותם, לא ישתמשו. אבל כשאנשים נחשפים למקורות קרינה קבועים כמו אנטנות, אז פה נכנסת בעצם האחריות של המשרד. ולכן, דווקא בגלל העובדה, תמ"א 36. נכון, אדוני. סליחה, שכחתי שאדוני כיהן כשר התקשורת. היום אנחנו כבר בדיונים על תמ"א 36/א/1. ולכן, דווקא מהסיבה שהמשרד עד היום לא פיקח על טלפונים ניידים אלא רק על אותם מקורות קרינה כן?

שהמדינה היא שנותנת להם את ההיתרים, יש חשיבות בעינינו,

להצעת החוק הנוכחית. החשיבות של ההצעה הזאת עוד יותר מתחדדת גם לנוכח הפרסום של ארגון הבריאות העולמי מחודש מאי 2011, שלפיו קרינת רדיו, שנעשה בה שימוש במכשירי הטלפון הנייד, היא מסרטן אפשרי. כפי שאמרתי, אפשרי, לא ודאי. ולכן אנחנו החלטנו לתמוך בהצעת החוק, אף שהיא מטילה על המשרד שלי משימות ומטלות חדשות שעלולות להיות מאוד נרחבות. אני בהחלט משבח את חברי הכנסת ואת העיסוק של הכנסת בנושא, כי אני חושב שלא מספיק אנחנו, הפיקוח, יש איזה פער בציבור הישראלי בין זה שכל אחד רוצה שהוא וילדיו יהיו להם שני פלאפונים, ובין זה שלא רוצים לראות אנטנות באזור, ולא כל כך מבינים שככל שהאנטנה רחוקה יותר אז מכשיר הפלאפון, כשאתה מצמיד אותו לראש, הוא משדר בעוצמות קרינה גבוהות יותר, כי הוא מחפש את האנטנה הקרובה שתעביר את המסר הלאה. יש ויכוח, הרי, אם יותר טוב הרבה אנטנות קטנות מאנטנה אחת גדולה. נדמה לי שהצעת החוק עצמה מדברת על הקצה, על הטלפון, אני אומר לך משהו בכנות, היא מדברת על הבעיה הגדולה יותר בתחום. כי הבעיה הגדולה יותר בתחום זה, לאנשים יותר קל למתוח ביקורת על העיריות, ועל זה שרואים אנטנה וזה נורא מאיים. יותר קשה להם, במסגרת הזהירות המונעת, לצמצם את דקות הדיבור שלהם, או להגיד לילד שלהם: לא, בגיל חמש עוד לא חייבים לקחת פלאפון לגן, בני היקר, למשל.

זה קצת יותר קשה מלכעוס על הרשויות. אז אני חושב שדווקא הצעת החוק הזאת, שתציף את זה מול פני הציבור, שהבעיה העיקרית היא קודם כול בכמות הדיבור ובהצמדת המכשיר, ברור, ברור. בהצמדת המכשיר למוח. זאת הבעיה המרכזית. וכמובן, כיוון שבהצעת החוק יש הרבה מאוד, בהצעות החוק יש הרבה מאוד סעיפים שאנחנו לא מוכנים לקבל, וזה ממש משמעותי, אז הממשלה תתמוך אך ורק אם המציעים מתחייבים לתאם את המשך החקיקה, וגם להוריד ממנה סעיפים שלא יהיו מוסכמים על הממשלה. חברת הכנסת ברקוביץ, את מסכימה להתניית הממשלה? אני מסכימה לכל מה שאומר השר.

חבר הכנסת חנין, אתה מסכים? מסכימים. תודה רבה. אדוני השר, ובכן, הממשלה תומכת. יש הסכמת הממשלה ואין חבר כנסת שמתנגד, ולכן אנחנו נעבור להצבעה. נצביע פעמיים, פעם על הצעת החוק של חברת הכנסת ברקוביץ ופעם על הצעת חבר הכנסת חנין. בבקשה, רבותי, נא להצביע. אנחנו מצביעים על חוק יידוע בדבר הסכנות בשימוש בטלפון, של חברת הכנסת ברקוביץ. נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. מי יהיה הגוף המבקר, משרד התקשורת או המשרד להגנת הסביבה? מבקר את מה? לבוא ולבדוק שהם, נגיד שהחוק יהיה ותהיה חובת יידוע, היא הפילה את זה עלינו.

יש לך האמצעים? זאת אומרת, מה, ללכת לחנויות? נראה, נראה.

הרי הרגולטור של חברות הסלולר הוא שר התקשורת. טוב, תנסו לגבש, לא, היתה ישיבה טרומית משותפת עם משרד

מאה אחוז. ההצעה להעביר את הצעת חוק יידוע בדבר הסכנות בשימוש בטלפון נייד, התשע"א 2011, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. על כל פנים, 18 בעד, אין מתנגדים,

ועדת הפנים.

הצעות החוק שהצבענו עליהן והעברנו אותן להכנה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים עכשיו, מדלגים על הצעת החוק של כרמל שאמה, בהסכמתה של השרה לימור לבנת, או שגברתי, לא, לא, אם את עומדת על כך, אם הוא לא פה, את תהיי משוחררת. אם את מסכימה שזה יעבור, מסכימה. אנחנו עוברים להצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון, תוספת מענק לפדויי שבי קשישים), של חבר הכנסת יואל חסון. קיבל פטור מחובת הנחה. יבוא אדוני ויציג את הנושא בפנינו. האם אדוני הכין איזו, אה, לא החוק הזה. בבקשה, אוקיי. לאחר מכן יש לנו גם הצעות נלוות של חבר הכנסת זאב אלקין, שנוכח. בבקשה.

מי משיב על הצעת החוק בשם משרד הביטחון? אני, יש לנו בעיה שאני בניגוד עניינים בעניין הזה, וגם הודעתי עליו בוועדת שרים לחקיקה, ולכן יש לי בעיה להשיב פה, בסדר גמור. אני רוצה להפנות את תשומת לבה של כבוד השרה, נהוג שהשר משיב, אבל אין לו חובה. הממשלה יכולה להודיע לנו שוועדת השרים,

וועדת השרים מסכימה, אין חובה להשיב, כי אם אין תשובה אנחנו מצביעים. הכנסת חופשייה להצביע. אני מודיעה, לפרוטוקול. ברור. השרה לימור לבנת, לא, אני.

השרה לימור לבנת מבקשת רק להודיע שהממשלה מסכימה. היא לא תשיב מהטעם הפשוט שיש,

ניגוד אינטרסים כזה או אחר, ניגוד עניינים, ניגוד עניינים, לא אינטרסים. מאה אחוז,

יש ניגוד אינטרסים, ולכן היא מעדיפה שלא לפרט כדי שלא תהיה איזו מראית עין של איזו התערבות זרה. אוקיי, תודה רבה. חבר הכנסת חסון, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת לתשלומים לפדויי שבי היא הצעת חוק נוספת שאנחנו מעלים בכנסת הזאת שבאה למעשה להקל על אותה קבוצה חשובה של לוחמים, של אנשים אמיצים, שהיו חלק מהלוחמים והמנהיגים של המחתרות במדינת ישראל, קבוצה שאני חייב לומר שכילד גדלתי על הסיפורים שלהם, על הגבורה שלהם, בעיקר על, נקרא לזה, העיקשות שלהם שלא לוותר בשום שלב, מול אף אחד, מול אף גורם שולט שהיה כאן, לא הבריטים ולא לפניהם ולא לאף אחד, שידעו תמיד שהמטרה היא להקים כאן בית לעם היהודי. והאנשים האלה שילמו מחירים מאוד מאוד יקרים. השבי, הדברים, היתה הצעת חוק שאתה מסתמך עליה ומבקש להרחיב אותה, של חבר הכנסת אלדד, השר וחבר הכנסת לשעבר מתן וילנאי ועבדך הנאמן, שיצרנו את זה, ואתה רוצה עכשיו להוסיף אנשים בגיל 80. כן. ואנחנו גם הוספנו הצעת חוק שגם עברה, שלא קשורה למה שאתה ציינת, הצעת חוק שאני קידמתי בכנסת הזאת שסייעה לנשים של פדויי השבי, שגם את זה, אנחנו טיפלנו בו, ברוכים תהיו. ואני חושב שהקבוצה הזאת, לצערנו, היא קבוצה שהולכת והופכת להיות קטנה יותר, מטבע הדברים. אלה שנשארו, שרובם הגדול מעל גיל 80, צריכים את העזרה הזאת, צריכים את הסיוע הזה, צריכים לא להיפגע בגלל תקלה שהיתה בחוק עד היום והביאה למצב שנשחקו מאוד התשלומים עבורם.

הצעת החוק הזאת מדברת על תוספת של 25% לתשלומים הניתנים להם היום. זו עזרה קטנה של המדינה למי שנתנו תרומה ענקית וגדולה וחשובה. הצעת החוק הזאת, בניגוד להצעת החוק הקודמת, עברה קצת טלטלות וקצת דרך חתחתים. אבל אני שמח שבסופו של דבר הגענו להסכמה עם יושב-ראש הקואליציה זאב אלקין, שהצליח גם להשיג את תמיכת הממשלה בחוק הזה, ויש לו הצעת חוק משלו, זהה לזו שלי.

אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את החוק הזה, ואני גם קורא ומבקש לקדם את החוק הזה במהרה בוועדה הרלוונטית, כי באמת אין זמן, באמת אין זמן, כל יום שעובר יכול להיות, הוא מיותר.

צריך לקדם את זה כמה שיותר מהר, כדי שבאמת לאוכלוסייה הקטנה הזאת, שהיא גדולה בעיני, לגיבורים הללו, אנחנו ניתן את העזרה הכל-כך נחוצה. אני כמובן מודה לשרה ולשרים, לא לך אישית, לממשלה, על תמיכתם בחוק הזה, ואני קורא לחברי הכנסת לאשר את החוק הזה היום, פה במליאה, ולקדם אותו במהרה בוועדת הכנסת.

חבר הכנסת אלדד ודאי היה אומר: יש לי ממשיך. בבקשה, חבר הכנסת זאב אלקין, מהמקום. אתה רוצה לעלות, אין לי בעיה, אבל מהמקום, גם לך יש הצעת חוק דומה. ברוכים תהיו, אני מוכרח לומר. אני חושב שהדברים האלה, אנחנו אומרים "אל תשליכנו", ואני חושב שבהחלט הדאגה שלנו לאותו ציבור, ברוכה יוזמתכם, חבר הכנסת חסון וחבר הכנסת אלקין. בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אני קודם כול מצטרף לדברי הברכה שלך לחבר הכנסת יואל חסון, שלקח את הנושא וניסה להעביר הצעת חוק מקיפה יותר, שלצערי לא הצליחה לקבל את תמיכת הממשלה, ואז החלטנו ביחד להגיש מחדש הצעות חוק יותר מצומצמות. אבל בפועל, אני חושב שלפחות מבחינת לוחמי המחתרות, זה נותן מענה לכולם, כי הרף של גיל 80,

כבר הגענו לזמן שהוא לא רף גבוה, אלא כולם נכנסים תחתיו. אני באמת חושב שהצעת החוק הזאת של יואל, והצעת חוק זהה שהגשתי יחד עם החברים שלי, חברי הכנסת רותם, אברהם מיכאלי, עינת וילף ויריב לוין, עושות חסד עם קבוצה של אנשים שאת עצם ישיבתנו כאן, בבית הזה, אנחנו חייבים להם, אלה שלחמו על הקמתה וחירותה של מדינת ישראל, אלה שנפלו בשבי במהלך המלחמה הזאת.

אנחנו ממשיכים כאן את מה שהכנסת בזמנו החליטה, לעשות אתם צדק היסטורי, ולחוקק חוק עבורם בהצעת חוק המשך, שנותנת איזו תוספת, לאות הכרה נוספת,

לעזור לאנשים שכל מדינת ישראל וכנסת ישראל חייבות להם. אני כמובן רוצה להודות לממשלה. אני יודע שזה היה קרב מאוד לא פשוט לאשר את הצעת החוק,

אתה מכיר את זה, אדוני היושב-ראש, כל הצעת חוק שהוצאה, אפילו קטנה, כרוכה בה, לא פשוט לשכנע את משרד האוצר.

מודה לממשלה על כך שהחליטה לתמוך בהצעת החוק, ומודה למשרד האוצר שאחרי שהוא לא הצליח לשכנע את השרים, הוא החליט לסיים את הקרב בנקודה הזאת, נמנע מהגשת ערר ואפשר לנו להעלות את הצעת החוק היום ולקדם אותה. אני מאוד מקווה שנצליח לקדם אותה במהירות האפשרית,

היא מסוג הצעות החוק שמועד העברתן הסופי משפיע באופן ישיר,

לצערנו, לא כל האנשים יכולים לחכות לנצח, עד שנשלים את החקיקה. הלוואי שיהיה עד מאה-ועשרים, אבל עלינו מוטלות המלאכה והחובה לסיים את זה כמה שיותר מהר.

בסיבוב הראשון חבר הכנסת אלדד עלה ואמר שהדבר חשוב גם ברמה הערכית וגם ברמה המעשית, של קיומם של כל אותם אנשים אשר באמת תרמו כל כך הרבה להקמתה של מדינת ישראל ולביטחונה. כעת יעלה השר בגין על מנת להשיב בשם שר הביטחון על הצעת החוק, התייחסותה של הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש להודות לחברי הכנסת המציעים, לחבר הכנסת יואל חסון ולחבר הכנסת אלקין ולחברים האחרים שהצטרפו להצעת חוק זו על הצעתם החשובה. בטרם אקרא את הודעת שר הביטחון, אני מבקש לציין לחברי חברי הכנסת, בהערת אגב, שבמשך שנים לא מעטות לא היתה הכרה כללית ולא היתה הכרה בקרב המומחים, ולכן גם לא היתה הכרה באגף השיכון במשרד הביטחון, ואולי גם הביטוח הלאומי, בקשיים המיוחדים שהם מנת חלקם של נפגעי הלם קרב, פוסט-טראומה,

נפגעים בנפשם וביכולת תפקודם של מי שהיו בשבי. לקח שנים אחדות והתפתחות כללית בהבנה של נפש האדם ושל תוצאות מסוימות של לחץ עליה, עד שהגענו למצב הזה שיש הכרה כזאת בצרכים המיוחדים של האנשים האלה, גם כאשר הם צעירים יותר.

שלא יהיו מלחמות בישראל, ולא ייפלו בשבי, ולא נזדקק ליישום של החוק הזה. אבל מבחינה זו, יש חשיבות רבה להתפתחות כולה. עכשיו אקרא באוזניכם את התשובה מטעם שר הביטחון בפרטים יותר מספריים, שלא לומר סטטיסטיים: להצעות יש עלות תקציבית הנאמדת ב-5 מיליון ש"ח בשנה, הנובעת מהגדלת התשלומים בשיעור של 25% לפדויי שבי שמלאו להם 80 אחוזים. 80 שנה. סליחה. מלאו להם 80 שנה. שב-100 אחוזים מלאו להם 80 שנה.

נכון להיום יש 1,350 פדויי שבי מעל גיל 80, ואלה יזכו לתוספת של 4,915 שקלים לשנה. כיום פדוי שבי שגילו מעל 67 מקבל תשלום שנתי של כ-14,500 שקלים. פדויי שבי שטרם הגיעו לגיל 67 מקבלים תשלום חודשי במקום תשלום שנתי. אני מרגיש צורך לומר, אדוני היושב-ראש, שזוהי תשובה אופיינית לפקידות שלנו. היא עושה את מלאכתה, לכן יש פה ריבוי של מספרים. אבל מאחורי המספרים האלה, כמובן, מצויים אנשים, ואנשים שהם במצוקה, משפחותיהם במצוקה. המצוקות האלה של אדם משפיעות על מעגל רחב למדי, לעתים, של הסובבים אותו. מתעוררים בלילה בחלומות קשים, מתייחסים בקשיחות מסוימת לבני המשפחה, לאנשים הקרובים. לא כל כך מבינים, אפילו אחרי שנים, מה קורה לאנשים. התופעה לפעמים עולה ובוקעת כעבור עשר, 20 שנים ואף יותר. ולכן, אני מתנצל במידה מסוימת על התשובה המספרית הזאת. אנחנו מבינים כולנו מה עומד מאחוריה. אני מציע, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, להעביר את הצעת החוק הזאת לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת להמשך דיוניה עד להשלמת החקיקה.

תודה רבה לשר בגין. אנחנו נאפשר לשר בגין לחזור למקומו, ואנחנו עוברים להצבעה. אנחנו נקיים שתי הצבעות, על כל אחת מהצעות החוק בנפרד. ייתכן שיבואו כמקשה אחת למליאה כאשר הן יהיו בקריאה ראשונה. חבר הכנסת אלקין, הן יועברו יחד לקריאה ראשונה.

אבל בשלב זה אנחנו צריכים להצביע על שתי ההצעות בנפרד.

רבותי, הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון, תוספת מענק לפדויי שבי קשישים), התשע"ב 2012, של חבר הכנסת יואל חסון, ואחרים או אתה לבד? חבר הכנסת יואל חסון. נא להצביע. מי בעד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון, תוספת מענק לפדויי שבי קשישים), התשע"ב 2012, לדיון מוקדם בוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. 19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית, והיא תועבר לוועדת החוץ והביטחון על מנת להכינה לקריאה ראשונה.

נפגעים ולא פעל למען עצמו אלא פעל למען העניין ולמען הנושא, וגם על כך יבוא על הברכה. חבר הכנסת אלקין, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק שלך. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון, תוספת מענק לפדויי שבי קשישים), של חבר הכנסת זאב אלקין. נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון, תוספת מענק לפדויי שבי קשישים), התשע"ב 2012, לדיון מוקדם בוועדת החוץ והביטחון נתקבלה.

מאחר שאני שומע להפתעתי שיש מי שרוצה להתנגד, אז אני באמת אנסה לשכנע, בגלל זה קראתי לך. מדוע הצעת החוק הזאת היא חשובה.

היא הצעה שמוגשת לא רק על-ידי אלא גם על-ידי חברי הכנסת איתן כבל ויוחנן פלסנר, כך שהיא ודאי לא עניין פוליטי או סקטוריאלי של צד כזה או אחר. אדוני היושב-ראש, יש מקום לכל הפחות לא להקשות, אם לא לעודד, אבל בטח שלא להקשות. חבר הכנסת שטרית, איך אני אשכנע אותך אם לא, יש מקום, לטעמי, שלא להקשות, לכל הפחות, אם לא לעודד, את קיומן של מפלגות ואת קיומם של הליכי בחירה בתוך מפלגות שהם הליכים דמוקרטיים בהשתתפות של ציבור רחב. הצעת החוק הזאת נועדה לאפשר את קיומם של הליכי הבחירות הפנימיות בתוך המפלגות. אני אסביר מאין נולד הצורך. אנחנו קיימנו עכשיו בתנועת הליכוד תהליך של בחירות פנימיות לוועידת הליכוד ובחירות ליושב-ראש התנועה ומועמדה לראשות הממשלה בבחירות הבאות. כאשר אנחנו נדרשנו לערוך את פנקס החברים שלנו על כל מרכיביו, התברר לנו שהדבר כמעט בלתי אפשרי בנסיבות הקיימות, ואני אפרט את הבעיות. על-פי החוק הקיים מקבלות המפלגות את פנקס הבוחרים המלא ערב הבחירות לכנסת, והדבר הזה נעשה בפעם האחרונה בשלהי 2008. עם הפנקס הזה הן ממשיכות ומנהלות את רישומיהן וענייניהן עד לבחירות שבאות אחר כך. התברר שבין לבין קרו לא מעט דברים. עברו שלוש שנים, ובמהלך שלוש השנים האלה אנשים שינו כתובות, אנשים, לא עלינו, נפטרו, הצטרפו מתפקדים צעירים שלא היו בעלי זכות בחירה באותה תקופה. יתר על כן, חוק המפלגות גם קובע והוא מחייב בחוק לאפשר התפקדות למפלגה מגיל 17 ומעלה. מובן שמי שהיה בן 17 אז או בן 17 היום בטח לא נמצא בספר הבוחרים שנופק למפלגות, וכך אנחנו מצאנו את עצמנו במצב של אלפי אנשים שנרשמו ומצאו את עצמם פתאום חברים בסניפים אחרים, בערים אחרות שהם לא שייכים אליהן בכלל. אנשים שנפטרו מקבלים מכתבים הביתה שמזמינים אותם להצביע, עם הודעות לבוחר. אני יכול לומר, אדוני היושב-ראש, שאני באחד המקרים הוצאתי במו-ידי את ההזמנה לעוזי כהן,

אני חושב שזאת היתה בושה, בושה שאיש לא אשם בה, כי המערכות הן ממוחשבות והדברים מתבצעים בעצם באופן אוטומטי.

חבר הכנסת שטרית, למצב שבו אנחנו מימנו את אגרות משרד הפנים, למשל, לקבוצת מתפקדים שהוגשה בסניף ראשון-לציון ועברה לסניפים אחרים, כי הם עברו כתובת מאז הבחירות הקודמות ונמצאים בסניף ראשון. הם היו צריכים להביא את הראיות. באים ואומרים: מה אנחנו אשמים? אני לא מדבר על מקרים שבאים בני-זוג שהתחתנו לאחרונה וגרים, למה לא לחייב את המפלגות לעדכן? בדיוק. רגע, אדוני היושב ראש, בדיוק בזה אנחנו עוסקים. חבר הכנסת שטרית, אני אתן דוגמה אחרת. מגיע זוג שהתחתן. האחד היה גר בחולון ובת הזוג, בפתח-תקווה. עבורו לגור בפתח-תקווה,

בת-הזוג מצביעה ולבן-הזוג אומרים שהוא לא רשום והוא לא יכול להצביע.

שהיא לא גרה בראש-העין והילדה שלי לא קיימת.

שולחים אותך, והדבר הזה מקשה על ניהול הליכי הבחירות. הוא פוגע ביכולת של אנשים לא רק לבחור אלא גם להיבחר, כי הם רוצים להתמודד במוסדות הסניף בעיר שבה הם מתגוררים וכן הלאה. לכן, חבר הכנסת שטרית, אנחנו באנו והצענו בהצעה שגיבשתי, ביחד עם היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, עורך-דין אבי הלוי, וכפי שאמרתי הצטרפו ויוזמים אותה יחד אתי חברי הכנסת כבל ופלסנר, אנחנו הצענו שאותו מידע שממילא המפלגה מקבלת ערב בחירות יימסר לה בתחנת ביניים, גם כאשר היא מקיימת הליך פנימי. הדבר הזה היה בעיני סביר. אני אומר לך יותר מזה: יש בעיה ופרצה גדולה מאוד בכל הנושא של הגנת הפרטיות ושמירה על המידע בעצם מסירת כל המידע הזה,

אבל הפרצה הזאת ממילא קיימת. אם צריך לתקן אותה, צריך לתקן אותה בחוק הכללי שמסדיר את העניין ערב בחירות, ולהסדיר את העניין. חבר הכנסת שטרית, אנא. יכול להיות שעכשיו אני אתן תשובה גם על מה שמטריד אותך. למרות זאת, ואף שזאת היתה עמדתי, באה ועדת השרים לחקיקה ואמרה: אנחנו נטפל בנפרד בבעיה שיש לנו ערב בחירות, אבל אנחנו רוצים שלפחות בהסדר החדש הזה נלך לגישה יותר מצמצמת. לקח על עצמו, וזאת הזדמנות להודות לו, השר מיכאל איתן לנסות לכנס את כל הגורמים יחד ולהגיע להבנות, ועשה מלאכה נאמנה. גיבשנו הסכמה שלפיה, בהנחה שיהיה מנגנון טכני שיאפשר את העניין, וכנראה שאין שום בעיה והעניין הזה הוא אפשרי, בתחנת הביניים, ואין לזה השפעה על חלוקת הפנקס כפי שהיא היום. אבל בתחנת הביניים התהליך יהיה הפוך: המפלגה תוכל להגיש שאילתות מיידיות במערכת מסודרת לרשם המפלגות ולקבל את התשובות, או למשרד הפנים. איך זה בדיוק ייעשה? יתירה מכך,

במסגרת הסיכום עם ועדת שרים לחקיקה, שהדבר הזה ייעשה בדרך שלא יישמר תיעוד לגבי שמות האנשים שביקשו לגביהם פרטים. אנחנו גם לא רוצים שמישהו בממשלה ידע מה קורה במפלגות אחרות ומי מתפקד לאיזה מפלגה. גם הדבר הזה הוא מסוכן ובעייתי מאוד.

זה ייעשה או בדרך של שאילתא בזמן אמת, מה שנקרא "און-ליין", או בדרך של מחשב של המפלגה, שיבואו ויעשו על גביו את ההצלבה כך שלא יישאר אצל המדינה הפירוט והפרטים של האנשים. בדרך הזאת נגיע לתוצאה שתיתן לנו יכולת לנהל את העניין בצורה מסודרת, וגם תצמצם למינימום את החשיפה של המידע ואת החשש שבידי מערכות השלטוניות יהיה מידע מי חבר באיזו מפלגה ומיהם חבריהן של המפלגות השונות. לכן אני חושב שהגענו לתוצאה טובה ונכונה, שאני מקווה שנבטא אותה בצורה טובה גם כשנשלים את הליכי החקיקה.

הוא חשוב, ואני כמובן מבקש את תמיכת הכנסת.

חבר הכנסת מאיר שטרית. רגע, קודם כול, יש ממשלה. חבר הכנסת שטרית, הממשלה עונה קודם, אחרי זה אתה. אם הממשלה תסכים, קמה לך הזכות. אז שר המשפטים ישיב בשם הממשלה ואחר כך אתה תעלה. אני חשבתי שהממשלה אומרת שהיא לא מתערבת. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק של חברי הכנסת יריב לוין, איתן כבל ויוחנן פלסנר מבקשת לאפשר למפלגה המתעתדת לקיים בחירות מקדימות או בחירות למוסדותיה, שבהן משתתפים כלל חברי המפלגה, לקבל מידע ממוחשב ממרשם האוכלוסין על מנת לנהל את הבחירות בהסתמך על מידע מעודכן. על יסוד הידברות עם חבר הכנסת יריב לוין בשם מציעי החוק, תומכת הממשלה בהצעת החוק בכפוף לעקרונות הבאים, שנועדו למזער את הפגיעה בזכות לפרטיות ואשר הוסכמו על דעת כל הצדדים:

המידע שיימסר יהיה לגבי שם, מספר זהות, מען ואינדיקציה על פטירה על אודות חברי מפלגה או מי שחתמו על טופס בקשה להירשם כחברי מפלגה בלבד, באופן שיבטיח כי לא יישמר מידע על אודות שיוך מפלגתי של אדם אצל הגוף מוסר המידע,

עם התפקדותו של אדם כחבר מפלגה יקבל הודעה כי פרטי המידע הנ"ל יימסרו מהגוף מוסר המידע במועדים שייקבעו,

מסירת המידע תהיה מהירה ככל הניתן, מספר מוסכם של ימי עבודה, ד. תדירות מסירת המידע למפלגות תיקבע בחוק,

זהות הגורם שיהיה אחראי למסירת המידע ממרשם האוכלוסין תיקבע במהלך הכנת החוק לקריאה ראשונה בכנסת. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה טרומית. תודה רבה. חבר הכנסת לוין, אתה מסכים למה שאמר השר. בבקשה, חבר הכנסת שטרית, עומדת לך הרשות. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, חבר הכנסת לוין ומציעי החוק, כוונתכם טובה, אין לי שום דבר נגד הכוונה שלכם. אבל אני אומר, עליתי לומר לך דבר כזה: אתה הרי כמוני מודע לחסרונות שיש היום בשיטת הבחירות לפריימריז בצורה שהן מתנהלות.

המתחיל במצווה, אומרים לו גמור, ועליתי לומר לך שאולי במקום התיקון הקטן הזה, שיש לו איזה השלכה על הפריימריז גם ככה, בפריימריז יש בעיות חמורות, שאתה צריך ללכת למצוא חן בעיני עשרות אלפי אנשים שאתה בכלל לא מכיר, עד יום הדין, זה לא חשוב שאתה לא מכיר אותם. החשוב שהם מכירים אותך. כן, כן, ודאי. אבל חשוב גם מה אתה אמור לעשות בשביל שהם יתמכו בך, והשיטה הזו,

אני רוצה להזכיר לך, חבר הכנסת לוין, שעמדתי בראש ועדה מטעם הליכוד, כשר משפטים, בזמני, בממשלת שרון, אחרי שהיו בעיות בליכוד בבחירות הפנימיות, שרון ביקש ממני לעמוד בראש ועדה שתציע שינויים בבחירות הפנימיות. ומיניתי אז ועדה של אנשי ציבור שכולם היו או שרי משפטים לשעבר או ראשי ועדות חוקה בכנסת לשעבר, פלוס השופט שטרוזמן, ועדה שקראו לה ועדת-שטרית, להכין הצעה אחרת לקיום הבחירות הפנימיות. והכנו הצעת חוק. הכנתי הצעת חוק, שרון הודיע שהוא מקבל את ההמלצות והוא יבצע אותן. הכנתי הצעת חוק של משרד המשפטים לקריאה ראשונה, שהונחה על שולחן הכנסת, שקבעה חוק מסודר לניהול בחירות פנימיות, שבאמת קבעה איך מנהלים בחירות פנימיות, איך מונעים כפילויות, שרשם המפלגות אחראי לקיום בחירות הפריימריז ביום אחד לכל המפלגות תחת פיקוח. כשהחוק בא להצבעה, לצערי, חברי כנסת מטעם הליכוד באו ושכנעו את אריק להצביע נגד, אף שהוא התחייב לקבל את ההמלצות. ואני עמדתי על ראשו ומנעתי ממנו, ניסיתי למנוע. הם לא הצליחו, עד שעמרי בא, בנו, ולחץ עליו להצביע נגד, והוא הצביע נגד. אני הסרתי את ידי מהעניין, והודעתי שלנוכח העובדה שראש הממשלה ממנה ועדה שאני עומד בראשה, כדי לכסות על מה שקרה בליכוד, ובסוף מצביע נגד ההצעה שהוא אימץ אותה, אני יותר לא אגע בחוק הזה. אבל החוק קיים, והוא כתוב, ואם כבר אתה רוצה להסדיר עניין, תסדיר את זה עד הסוף. התיקון הזה הוא בסדר, אבל לא פותר את הבעיות הגדולות שיש בפריימריז, ואני מאמין שאפשר לפתור את הבעיות הללו, אם הולכים עד הסוף. אז עליתי לומר לך: המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. תודה רבה. חבר הכנסת שטרית אומר שהוא מתנגד לחוק בפורמט שהוא הגיש. הוא לא מתנגד לרעיון. אבל זה במסגרת התנגדות, הוא צודק. מבחינת התקנון הוא לא עבר על, בבקשה, חבר הכנסת לוין. תודה, אדוני. אני אשיב בקצרה.

חבר הכנסת שטרית, אין ספק שבשיטת הפריימריז ישנן הרבה מאוד בעיות, כמו שישנן גם בשיטות אחרות, מה פחות גרוע.

יש תמיד הפעם, אחרי התוצאות אתה מייד כבר חושב על הפעם הבאה. זה גם לא תמיד פותר, אבל אין ספק. אני אומר לחבר הכנסת שטרית,

ישנה הצעת חוק נוספת שהוגשה ביוזמה משותפת, לאחר פעילות שעשינו עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, שגם חבר הכנסת פלסנר ואחרים שותפים לה, והיא באה לטפל בסוגיה של ההתפקדויות הכפולות, גם, הצעה שמקפידה על כך שלא יישאר פרט, זו צריכה להיות עבירה פלילית. נכון, נכון. להביא את הבן-אדם שעשה את זה פעם אחת לבית-סוהר, תאמין לי, לא יהיו יותר התפקדויות,

אדוני היושב-ראש,

ההצלבה בלי שאצל הממשלה נשארים הפרטים של החברים, שזה דבר שהוא כמובן מאוד חשוב. ולכן, חבר הכנסת שטרית, אני מסכים, וגם בצד הזה אני מנסה לטפל, וישנם עוד הרבה מאוד דברים אחרים, הגבלת הוצאות, הרשימה היא ארוכה ארוכה. איך אומרים? אני פה שלוש שנים מנסה לעשות מה שאני יכול בזמן הזה, לאט-לאט, אבל אני חושב שהתיקון הזה הוא באמת חשוב.

לא נוגע רק לפריימריז של בחירות של חברי הכנסת, הוא דווקא רלוונטי בעיקר לניהול של המוסדות הפנימיים, סניפים וכן הלאה, שאדם משויך לעיר שהוא באמת גר בה,

ולכן אני חושב שהדבר הזה חשוב.

אני מודיע לך שאני מתיר לך להצביע איך שאתה רוצה. אתה לא חייב, ההערה שלך היתה מהעניין, אבל בהחלט הדבר הזה, ואחרי התשובה שלו, אם אתה חושב שטובה מחצית הדרך, אתה יכול לעשות את זה, כי אתה התנגדת והתנגדותך היתה ראויה. אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה. הצעת חוק המפלגות (תיקון, מסירת מידע ממרשם האוכלוסין לצורך ניהול בחירות מקדימות),

של חבר הכנסת יריב לוין, נא להצביע. מי בעד?

מי נמנע? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק המפלגות (תיקון, מסירת מידע ממרשם האוכלוסין לצורך ניהול בחירות מקדימות), התשע"ב 2011, לדיון מוקדם בוועדת הכנסת נתקבלה.

שני מתנגדים, אחד נמנע. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית, חבר הכנסת יריב לוין, והיא תועבר לוועדת, לוועדת הכנסת, אין לי שום בעיה.

הנושא נוגע אליך, ואתה מסכים שהיא תעבור לוועדת הכנסת.

לכן תועבר לוועדת הכנסת,

שיבוא ויעלה להציג את הצעת החוק שלו, כי אנחנו מדלגים בעניין זה בהתאם להסכמה בין כל הנוגעים בדבר, וחבר הכנסת שאמה יציג את הצעת החוק שלו במועד מאוחר יותר, היום.

מיכאל בן-ארי, גם מדלגים. אז כבר יהיה לנו בסוף סדר-היום יותר מאשר בסדר-היום. אוקיי. אנחנו עוברים עכשיו לאיתן כבל. אז אנחנו מדלגים גם על חבר הכנסת אגבאריה. אתה הסכמת שהוא יהיה לפניך? הסכמת.

אני צריך לשאול. חבר הכנסת ניצן הורוביץ אינו כאן ולכן הוא כנראה הסכים. אנחנו עוברים להצעת חוק שירות המילואים

תוספת גמול לימי מילואים נוספים), של חבר הכנסת איתן כבל וחבר הכנסת שטרית. אני אומר לך מייד, איתן כבל, כרמל שאמה-הכהן, יוחנן פלסנר, מירי רגב וגדעון עזרא. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, ברשותכם, הצעת החוק הזאת היא רק חלק קטן, חברי חברי הכנסת, מהניסיון לטפל בנושא מאוד לא פשוט, שהוא נושא המילואים בישראל. אני רוצה שנדע, שבימים אלה אנחנו עוסקים בשאלות הגדולות,

שאלות גדולות, אדוני היושב-ראש, סביב חוק טל, כן גיוס חרדים, לא גיוס חרדים, ואני רוצה שתדעו, בלי להיכנס לכל הפרטים, שמי שחושב שהמצב בקרב הגיוס לסדיר הוא קשה ובעייתי, איננו מבין עד כמה גדול, ואף הולך וגדל, המשבר של הגיוס בקרב חיילי המילואים. מי שנדמה לו שהמעבר מהסדיר אל המילואים הוא מעבר חד וחלק, טועה. ואני יודע, לא פעם כשאנחנו רואים את המספרים סביב מה שנקרא מצבות, רשומים, בשאלה כמה באמת אזרחי מדינת ישראל מחויבי מילואים עושים מילואים משמעותיים, המספר הוא דרמטי בקטנותו, וכשמדברים על מעטים שנושאים בנטל, זה מקבל משמעות אדירה כשזה מגיע למילואים. אז שימו לב, הנושא הזה ממש נמצא, לכאורה, או נמצא בפועל,

נמצא בקרן זווית, עד שתקום הזעקה הגדולה, והיא לא מאחרת לבוא. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יש, בתוך קבוצת חיילי המילואים שנושאים את הנטל יש קבוצה עוד יותר קטנה, שנושאת על עצמה נטל כפול ומכופל, ואלה הקצינים, מג"דים, מ"פים, סמג"דים, מח"טים, ויש גם ביחידות מיוחדות קבוצה שעושה מעל ומעבר. וביקשתי בעקבות חוק המילואים, שהיתה לי זכות להיות בין מוביליו ומעצביו, מצאתי לנכון להביא סדרה של תיקונים, ובין היתר התיקון הזה מדבר על כך שאותם חיילי מילואים, אדוני היושב-ראש, שנקראים למילואים מעבר לימי המילואים המוגדרים בחוק, יוכלו לקבל תגמול נוסף. שלא נתבלבל, גם אחרי חוק המילואים, השאלות העומדות לפתחה של החברה הישראלית בשאלת מתן התגמול לחיילי המילואים היא דרמטית. אנשים עוזבים את ביתם, את ילדיהם, את משפחותיהם, את העסק, את הלימודים, ונזרקים אל המרחב, וכשהם חוזרים הביתה, זה לא עניין של מה בכך. זו גם תקופה אחרת, אדוני היושב-ראש,

אפילו שלי. נכון, אני איש צעיר, ויש לי ילדים עדיין צעירים, אבל אם אני מסתכל על הדור של היום, זה כבר דור שההורים לא בדיוק עסוקים בלגדל את נכדיהם, אין מי שישמור על הילדים, אין מי שיסייע. בני-הזוג, ברוך השם, אנחנו רוצים ששני בני-הזוג יעבדו, והמעמסה המונחת לפתחם היא אדירה, היא גדולה. ואני רואה את ההתחבטויות במעגל הקרוב אצלי, ואני רואה את ההתחבטויות במעגל היותר-רחוק ממני מפניות שמגיעות אלי. אני אומר לך, זה יהיה אחד המשברים שיונחו לפתחנו, ובזמן הקרוב, כי הפער הוא כל כך עצום, הוא כל כך גדול, והאיומים המונחים לפתחה של מדינת ישראל רק הולכים וגדלים. ומלחמת לבנון השנייה הוכיחה שהצורך בצבא, צבא מילואים חזק, מיומן,

חשוב בצורה יוצאת דופן.

הצעת החוק הזאת, אדוני היושב-ראש, באה לקבוע שני דברים:

שמערכת הביטחון, בבואה לקבוע שהיא רוצה לקרוא לאנשים לשרת מעבר למכסה הקבועה בחוק, יחשבו פעמיים,

יעשו זאת בצורה מושכלת,

יחליט צה"ל לקרוא להם, ידע שהוא צריך לשלם להם יותר. צריך לשלם להם יותר,

כמו שעות נוספות, יש שעות נוספות, יש יום נוסף, וזו המהות המרכזית של החוק. ואדוני היושב-ראש, אני גם רוצה לציין, שאני גם אמרתי והתחייבתי לאוצר שההתקדמות בחוק תהיה יד ביד אתם, ואני רוצה להדגיש אף יותר, בהבנתי, הצעת החוק הזאת צריכה להיות מתוקצבת ממערכת הביטחון, כי אם זאת תוספת שהיא מעבר, שצריכה להיות מובאת ממשרד האוצר, לא עשיתי דבר וחצי דבר,

תגמלתי, אבל לא, הרי זה לא רק התגמול, זה גם ליצור בצה"ל איזה סוג של התייעלות באופן שבו הם מתנהלים. אני מבקש מכם להעביר זאת בקריאה טרומית, ואני מקווה מאוד שבזמן הקרוב נעביר זאת בקריאה שנייה ושלישית.

אדוני היושב-ראש. ככל שזה תלוי בנו, כך יהיה. כבוד השרה לימור לבנת תשיב, בשם האוצר או הביטחון? בשם הממשלה. בשם הביטחון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבדת להשיב בשם שר הביטחון, אני גם אחתום על כמה תב"עות בדרך, במקומות הנכונים. אני מתכבדת להשיב להצעת החוק של חבר הכנסת איתן כבל וחברים נוספים, הצעת חוק שירות המילואים (תיקון, תוספת גמול לימי מילואים נוספים). ובכן, הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק של חבר הכנסת כבל בקריאה טרומית בלבד, כאשר המשך הליכי החקיקה יתואמו באופן מלא עם משרדי הביטחון והאוצר, וחבר הכנסת מתחייב שלא לקדם את הצעת החוק ללא הסכמות אלה. חבר הכנסת כבל מציע כי מי שנקרא לתקופות שירות מילואים פעיל חריגות יקבל גמול נוסף המפורט בהצעה, בהבחנה בין חיילים, חיילים בתפקיד פיקודי וקצינים. חבר הכנסת כבל מתמקד רק באוכלוסייה אחת של חיילים בתפקידים המחייבים תקופות שירות מילואים פעיל חריג, אבל קיימים נוספים, שלא מוזכרים בהצעת החוק, חבר הכנסת אורלב, לעולם לא אתן להפריע לך, ואתה הרבה על הבמה. אלה שמשרתים יותר מפעם אחת בשלוש שנים בתעסוקה מבצעית, ואלה המשרתים כחריג מעבר לגיל הפטור משירות מילואים הקבוע בחוק שירות המילואים היום, 40 לחייל ו-45 לקצין. כל אלה מעלים את עלותה התקציבית של הצעת החוק לעשרות מיליוני שקלים שאינם מצויים היום בספרי תקציב הביטחון, אף שהגיונה של הצעת החוק ניכר.

שהצעת החוק תועבר לוועדת החוץ והביטחון, שם היא תיבחן לעומקה, ושם חבר הכנסת כבל יגיע להסכמות עם משרדי הביטחון והאוצר.

חבר הכנסת כבל, אתה מסכים? אמרתי זאת מעל הבמה. לא, אני אומר זאת רק לפרוטוקול. חבר הכנסת כבל מסכים. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה, שכן אין אחד מחברי הכנסת אשר ביקש להתנגד להצעת החוק של כבל והסכמת הממשלה. רבותי חברי הכנסת, גברתי השרה, הצעת חוק שירות המילואים (תיקון, תוספת גמול לימי מילואים נוספים), של חבר הכנסת איתן כבל וחברי כנסת נוספים, בקריאה טרומית, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? בקריאה טרומית. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות המילואים (תיקון, תוספת גמול לימי מילואים נוספים), התשע"א 2011, לדיון מוקדם בוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. 31 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

קובע שהצעת חוק שירות המילואים (תיקון,

מילואים נוספים),

ותועבר לוועדת החוץ והביטחון כדי להכינה לקריאה ראשונה. תודה רבה, רבותי חברי הכנסת.

לא יושב-ראש הכנסת, מילא את כל חובותיו ולא יהיה יושב-ראש הכנסת? גם מי שמזייף, חבר הכנסת רותם הוא איש רציני, אחרת לאחר לא הייתי מעיר את ההערה. זה נושא לא יהיה יושב-ראש, הוא חלק ממדינתנו, הוא קשר את גורלו בגורלנו. אז שישיר את ההמנון שלנו, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת רותם, נדמה לי שאתה מוציא מכלל הציבור הבאמת-ישראלי אמיתי,

את האפשרות לקיים פה את המדינה היהודית והדמוקרטית. המדינה היהודית היא של העם היהודי, דמוקרטי זה לגבי כל אזרח. אדם ממלא, הוא עם כבל הולך 90 יום למילואים, אבל כשעמדו לשיר את "התקווה", הוא לא יהודי, מה הוא יכול הוא נולד לאם מוסלמית והוא לא יהודי, והוא שייך לחוויה הישראלית במלוא מובן המלה, אדוני היושב-ראש דמוקרט גדול, אדוני היושב-ראש,

אדוני יציע, המנון, לא לא, אני לא מציע. בשום אופן. אני עומד על כך שהעניין הלאומי והנפש היהודייה ימשיך לפעול. יחד עם זה אני לא יכול לחייב אדם אחר אשר במדינה, קשר את גורלו בגורלה של מדינת ישראל והצטרף לחוויה הישראלית, אני לא יכול להיות טיפש כדי לומר לו, תשיר "נפש יהודי הומייה". לא יכול להיות,

אדוני היושב-ראש,

אני אמרתי את זה, חבר הכנסת רותם. הערה אחת, רק הערה אחת.

תקשיב לי, נא לתת לו רמקול. אדוני היושב-ראש, הערה קצרה. ראש העיר באר-שבע, אלוף הפיקוד ואני היינו תמיד בטקסים כשהנגדים והקצינים הבדואים היו עולים בדרגה. היינו שרים את "התקווה" רק שלושתנו, אף אחד לא, צודקים.

כי הם לא יכולים לשיר "נפש יהודי הומייה".

בחירות, ובבחירות לפעמים פוליטיקאים אומרים איזה דברים שנדמה להם שהם עוזרים, אולי הם עוזרים בבחירות, אבל הם לא עוזרים למדינתנו. אנחנו אומרים "מדינה יהודית ודמוקרטית" כדי להסביר לכל מי שאינו יהודי שהוא שותף מלא במדינתנו. הלוואי שכך היה גם מהצד הזה וגם מהצד הזה. הרבה יותר חמור זה מי שמזייף את "התקווה" לא לשיר "התקווה", עדיף לא לזייף את "התקווה" אם מי שלא יכול לשיר את "התקווה" בלי זיוף לא יוכל להיות ראש ממשלה, אנחנו בצרה. אם מי שיזייף את "התקווה" לא יוכל להיות ראש ממשלה, אנחנו בצרה לדורות. אני לא מדבר על, ממש לא בצרה, תאמין לי. רבותי, אנחנו עוברים להמשך הדיון. חבר הכנסת עפו אגבאריה, אני פשוט הקדמתי לומר את הדברים לפני שאתה עולה לבמה, שמא נצטרך לשיר פה את "התקווה" באיזו צורה, ואני לא ארצה שיאמרו שאדוני לא יכול להציע את הצעת החוק. ואז אני לא אשיר, ומה יעשו לי? חבר הכנסת אגבאריה יאמר לי, אל תשיר את "התקווה", והוא יאמר לי, אז למה לי לשנות ליהודי, אני מאמין ש"התקווה" היא תקוותו של העם היהודי אשר בנה את מולדתו ויצר בה מדינה יהודית ודמוקרטית. וכדי ליצור בה מדינה יהודית ודמוקרטית, כל מי שמצטרף לחוויה הישראלית אנחנו צריכים לכבד אותו, אבל לא צריכים להפוך אותו ליהודי

ולאדם שמזמר את זמרות הציונות, כאשר הוא רוצה להשתתף בחוויה הישראלית בלי הנושא הציוני. בבקשה, חבר הכנסת עפו אגבאריה. אני מודיע שאתה מבקש להעלות על סדר-היום את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, שמירת זכאות לביטוח בריאות לשוהים מחוץ לישראל), התשע"א 2011. בבקשה, אדוני. לרשותך עשר דקות מלאות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, התיקון בא בעיקר בגלל מספר הסטודנטים ששוהים בחוץ-לארץ, הן ללימודי רפואה והן לא ללימודי רפואה. אנחנו עדים לתופעה שבשנים האחרונות יש מאות, אפילו אלפים, אלפי סטודנטים בכל אירופה, וגם בירדן, רק בירדן לבד יש איזה 7,000 סטודנטים, וזה באמת דבר שאולי ראוי לחשוב עליו, מדוע הסטודנטים צריכים לנסוע לירדן ולחזור לכאן וללמוד שם, האם אי-אפשר לעשות את אותו הדבר במדינת ישראל, כדי שיוכלו ללמוד פה. ואנחנו עדים לזה שהם באים עם רמת לימודים מאוד מאוד מאוד טובה, ועוברים את הבחינות בצורה מצוינת, כך שקודם כול, תודה להם, לסטודנטים, שהם עושים את זה. דבר שני, הייתי חושב שמדינת ישראל היתה צריכה להקל על הסטודנטים האלה ולקלוט אותם בצורה אחרת לגמרי. אחד המכשולים ואחד הדברים הקשים שמהם סובלים הסטודנטים זה עניין הביטוח הלאומי, האנשים האלה, או הסטודנטים האלה, כשהם שוהים בחוץ-לארץ והם חוזרים לכאן, אז הם מאבדים את הזכות שלהם לטיפול רפואי, וזה דבר, אני לא יודע מדוע ככה זה צריך להיות. אולי היו לפעמים, הם צריכים לשלם כל שנה את המינימום, 70 שקל, מה לעשות, כן, אבל זה לא הבעיה. לא בגלל זה שהם לא משלמים. אז קודם כול, יש כאלה שלא משלמים, אז האנשים האלה, ברגע שהם חוזרים הם חייבים לפרוע את החוב. אבל אני מדבר על אחרים, אחרים שמשלמים בהוראת קבע, וההורים שלהם משלמים כל הזמן, וכשהם חוזרים הם חייבים להיות בתקופת המתנה, זה הבעיה. ותקופת ההמתנה זה חודש וחודשיים ולפעמים שלושה חודשים, אף-על-פי שהאנשים האלה שילמו את הכסף כל הזמן. אז אני פשוט לא מבין מדוע בן-אדם שמשלם את חובו לביטוח הלאומי, כשהוא חוזר הוא עדיין בתקופת המתנה. אין לי אפילו הסבר לזה, זה דבר כל כך לא הגיוני. מילא, בן-אדם שלא משלם, סטודנט שלא משלם, ברגע שהוא חוזר, ומסדיר את התשלום שלו, הוא צריך להיות בתקופת המתנה של חודש, של חודשיים,

אולי את זה אני יכול להבין. הסכום הוא מופחת, זו גם כן בקשה, וזה קיים, אבל בן-אדם שמשלם כל הזמן בהוראת קבע, למה הוא צריך להמתין? למה צריכה להיות תקופת המתנה?

לכן העליתי את הנושא הזה, ואני מאוד מקווה, וזו לא פעם ראשונה שאנחנו דנים או שאנחנו מעלים את הנושא הזה, בזמננו גם העלינו אותו ואמרו, תשובה והצבעה במועד אחר,

אז עכשיו אנחנו מעלים את זה עוד פעם, ואני מאוד מקווה שכבוד השר, הרב ליצמן,

הוא שר הבריאות. שר הבריאות. קוראים לו סגן שר, אבל הוא שר הבריאות. שכפי שעושה, והוא באמת נתן כתף ויד לרפואה הציבורית בצורה כזאת, ואני מבין שהוא עכשיו גם כן חושב איך לקדם את הסטודנטים האלה ולקלוט את הסטודנטים בצורה טובה, בצורה שיוכלו להשתלב במערך הבריאות ולכסות על המחסור ברופאים, אז אני מקווה שגם בעניין הזה הוא ייתן את ההוראה הברורה שאין תקופת המתנה, שכל אחד יסדיר את התשלום שלו, ושהתשלום המופחת של הסטודנטים לא ייפגע, יישאר אותו הדבר.

כבוד השר ליצמן,

יעלה ויבוא להשיב, ויביע את עמדת הממשלה. הממשלה מסכימה? הממשלה מתנגדת. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, שמירת זכאות לביטוח בריאות לשוהים מחוץ לישראל),

אז בואו נגיד את השורה התחתונה: הממשלה מתנגדת. חידוש. אני רוצה גם להסביר. אנחנו הרי עשינו צעדים גדולים בנושא הזה. הורדנו, היה חוק, תיקוני חקיקה, של חברי הכנסת יחימוביץ וגפני, ותקופת ההמתנה לשירותים רפואיים לתושב חוזר קוצרה לחודש בגין כל שנה, למי שהיה בחוץ-לארץ תקופה שעולה על שנתיים, תקופת המקסימום קוצרה מ-24 חודשים לשישה חודשים. קיצרנו את זה. לכן היום להגיד, אחרי שנתיים שהוא מקבל קנס של חודש אחד על כל שנה, אני חושב שזה סכום קטן מאוד. גם סכום הפדיון שניתן לשלם על מנת להשיג פטור מתקופת המתנה הוא כיום סביר מאוד, ובניגוד לעבר ניתן לשלמו בתשלום אחד, כך שהפטור נכנס לתוקף מיידית. נוסף על כך, משרד הקליטה יוזם מעת לעת מבצעים להחזר תשלום הפדיון לתושבים חוזרים. אני רוצה להסביר לחבר הכנסת אגבאריה, אני לא חושב שיש איזה עוול גדול, מה שנקרא, שצריך לעשות כאן תיקונים. רוב התיקונים כבר נעשו, בעיקרון, בעבר, אנחנו עושים מבצעים, עושים את הדברים, מה שאפשר לעשות, ולכן מבחינתנו נראה שיש לנו אפשרות לחיות עם מה שיש היום. ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנצל את הבמה ולהעיר על דבר שחבר הכנסת אגבאריה דיבר עליו. משרד הבריאות היום, ביוזמתי, יוזם אפשרות שכל רופא ישראלי שחי בארץ ולמד רפואה בחוץ-לארץ, ואני מציע, אני מדבר כרגע על רופאים ממדינות ה-OECD, מבחינתי זה יכול להיות גם EC, מהאיחוד האירופי, גם אם הם לא עברו את הרשיון כאן בארץ, יקבלו רשיון רפואה. לתשע מדינות היום יש רשיון כזה, ארצות-הברית, קנדה, אפילו צרפת, ניו-זילנד, אוסטרליה, יש עוד כמה מדינות.

דרום-אפריקה, יפה, כן. מי לא? הולנד, גרמניה, כל המדינות האירופיות הדי-חזקות, אפשר להגיד, אין להן שום דבר, גם לאיטליה לא. יש לנו מחסור גדול ברופאים. כשאני הצעתי את זה לפני חצי שנה, כולם האשימו אותי שאני מתכוון כאילו לעשות תיקון נגד המתמחים. התברר לכם, רבותי, העבודה חזרה למסלולה כרגיל, כולם מחתימים שעון נוכחות, כמעט כולם, עם המתמחים, הסתדר. ובכל זאת אני מציע את ההצעה הזאת. ראש הממשלה תומך מאוד בזה. כרגע אני נמצא במשא-ומתן עם כל הגורמים, אמורה להיות לי גם פגישה עם שר החינוך על זה, גם עם הוות"ת. אנחנו חייבים להגיע למצב, מדובר על כמה מאות עובדים שנמצאים בארץ, ישראלים, שבדרך כלל הולכים לאירופה ועובדים, אז אין שום סיבה שכאן לא יוכלו לקבל את העבודה. אני מודע לכך, אדוני, חברי חברי הכנסת, שגם אחרי שאני אעביר את זה, בעזרת השם, בעוד כמה שבועות, זה ייקח שבועיים, כי ראש הממשלה נוסע ואני לא אהיה אחר כך כמה ימים, אני מודע לכך שאז יתחילו לחצים, ואני מודע ללחצים. אני מודע ללחצים, על רופאים מירדן, ואני מודע ללחצים,

ואני מודע ללחצים על עוד כמה מקומות,

רומניה. רומניה. אני לא יודע אם רומניה היא ב-OECD או לא.

אז אם אתה תציע את האיחוד האירופי זה יפתור את הבעיה. מה, הם לא ב-EC? הם כן ב-EC. הם באיחוד האירופי, ובגלל זה אני מציע שתציע את האיחוד האירופי, ולא OECD. יכול להיות, אני לא סגור, אני צריך, ב-OECD יש מדינות שבכלל אין שם, חבר הכנסת אגבאריה, אני לא סגור על x או y, על OECD או EC. כרגע ההצעה שלי, מה שמונח כהצעת מחליטים על שולחן הממשלה, שתדון עליה לדעתי בעוד שבועיים, חבר הכנסת אגבאריה, אני רוצה לעזור לשר, גם חבר הכנסת שטרית מודע לעניין הזה, ה-OECD זה לא התאחדות בין-לאומית, אלא זה גם סטנדרט. יש הבדל בין האיחוד האירופי, שהוא איחוד פוליטי, לבין סטנדרט של ה-OECD. יש חלקים שהם חלקים ב-OECD, שזה סטנדרט מסוים, והאיחוד האירופי יכול להיות בסטנדרט אחר, כי הוא מכנה משותף של פוליטיקה, אני לא אומר שזה רע, אני רק אומר שהקריטריונים הם אחרים בתכלית. אני חושב שהסטנדרט הישראלי, גם אתה רוצה שלא יהיה דבר שירד מהסטנדרט שאנחנו דורשים אותו. לכן ה-OECD הוא דבר, אתה תיכף עולה, תוכל לענות על זה. אני אומר, גם EC זה איזה מסגרת. בוודאי, אין ספק שזאת מסגרת. אני מדבר על מסגרת. אני לא יכול להגיד, מדינה x כן ומדינה y לא.

אגב, זה מה שהיה בעבר, וזה מה שמפריע לי, שהכניסו רק את צרפת, למשל, לא, זה פוליטי. נניח שהיו הסכמים בין מדינות, אז בזמנו אולי זה היה נכון, אין לי ביקורת על מה שהיה בעבר. היום אני צריך רופאים. ועד שאנחנו נתגבר, הם רופאים טובים, בדרך כלל רוב הרופאים האלה הולכים לחוץ-לארץ, יוצאים מהם רופאים מצוינים, ואחר כך אנחנו מתחננים אליהם שהם יחזרו לארץ.

אבל למשל חבר הכנסת חנין דורש בנושא "הארץ הירוקה", או בעניין איכות חיים, סטנדרטים שהוא מסכים אתם. אפילו אם יאמרו ברוסיה שמותר סטנדרטים שהוא לא מסכים,

גם אם אנחנו בכל זאת לא מזלזלים בקשרים פוליטיים. רוסיה זה לא ברית-המועצות. אני אמרתי רוסיה, אני לא אמרתי ברית-המועצות, לא דיברתי על אוקראינה. אני מדבר, רוסיה בוודאי עומדת בסטנדרטים. אני לא יודע איזה מדינות לאיזה, אני יודע את השורה התחתונה, יש ביקורת, שצריך רופאים. כשאני הולך להביא רופאים, אומרים לי, רגע אחד, אתה לא יכול, זה ככה, זה ככה. אגב, יש לי אותו הדבר עם האחיות כרגע. אתמול הגענו אתן להסכם לתקופה שאנחנו מנהלים אתן משא-ומתן, ודווקא זה הולך במסלול נכון וטוב, אני מקווה שלא תהיה שביתה, הצענו להן הצעות אטרקטיביות. אבל גם אין שום סיבה, אצל רופאים יהיה סטאז'ר, מתמחה, רופא מומחה צעיר, אתה יודע יותר טוב את הדרגות,

אני לא מכיר את זה כל כך טוב, ואצל אחיות אין דבר כזה, יש רק אחות מוסמכת. אדוני הבהיר את עצמו, אלא אם כן הוא עושה פיליבסטר. כן. אתה עושה פיליבסטר? אדוני, יושב-ראש הקואליציה, בכל זאת צריך גם לתת כבוד לשר הבריאות, הוא יכול לומר את הדברים לעניין, אבל ברגע שזה הופך, יש לך רוב פה, לא צריך רוב של 30, מספיק רוב של ארבעה. אז, אדוני, יושב-ראש הקואליציה נותן לו עוד שתי דקות. אז כפי שאמרתי, גם ברופאים וגם באחיות וגם במקומות אחרים אנחנו עושים את הדבר, ולכן אני חושב שזה נכון לעשות את זה גם ברופאים. בקשר למה שהתחלתי לומר, ובזה אני מסיים, הממשלה מתנגדת לחוק הזה. היא סבורה כי החוק הקיים נותן מענה מאוזן וראוי. בעקבות תיקוני החוק שיש לנו היום, זה נותן תשובות מספקות לכל הבעיות שאדוני מעלה. אם יש פה ושם משהו חריג,

אין לי שום בעיה שנעלה את זה, שתביא לי את זה ואני אטפל בזה. אבל אם אדוני מדבר כללית על כל הדברים, אני אומר לך במפורש, אני חושב שהחוק הקיים נותן מענה נכון לכל הבעיות. ולכן, אדוני היושב-ראש, לא, זה בסדר. אדוני היושב-ראש, אני מציע, עמדת הממשלה היא להתנגד לחוק הזה.

חבר הכנסת אגבאריה, עומדת לך הרשות לענות. זה כמובן מותנה בשיקול דעתך, רק אם אתה רוצה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, את ההצעה אני הצעתי בעיקר כדי שלא תהיה תקופת המתנה למי ששילם את מלוא החוב שלו לביטוח הלאומי. זה בעיקר השינוי, מה שדרשתי. מי שלא שילם, כשיחזור, הוא יצטרך איזו תקופה מסוימת עד שהוא יסגור את החוב שלו, אבל אדם ששילם את כל החוב שלו, לא מובן לי מדוע הוא צריך לעבור תקופת המתנה. כבוד הרב ליצמן, השר, בקשר לסטודנטים ובקשר לרופאים, שלא יהיה ספק לאף אחד: אני לא מבקש שהבחינה תבוטל,

אני אומר שאם אתה כבר מכניס עם ה-OECD או האיחוד האירופי, למה ה-OECD? כי ב-OECD לומדים הרוב המכריע של הסטודנטים הישראלים. ה-OECD זה ארגון הרבה יותר רחב, זה גם הודו וגם מקסיקו וגם ברזיל. וזה, אין שם סטודנטים. זאת אומרת, זה גם פוליטי וזה גם פוליטי. אני מציע, במקום לבוא ואחר כך, איך שאמרת, יהיה לך לחץ מירדן ומרוסיה, הרי ב-OECD,

אם תיקח את ההישגים של הסטודנטים מאיטליה, הם לא שונים מהסטודנטים מאוקראינה או מרומניה. אז באותו עניין אתה מכניס,

את איטליה, אבל אתה לא מכניס את רומניה. או אם אני אגיד שירדן, כאשר אחוז המצליחים בבחינה בפעם הראשונה בירדן הוא הכי גבוה, אפילו יותר מכל מדינות ה-OECD או האיחוד האירופי, וזה לפי הסטטיסטיקות שלכם, שזה מגיע בממוצע ל-88%, כאשר אנחנו רואים במדינות מסוימות, או באיחוד האירופי או ב-OECD, שזה לא מגיע אפילו ל-20% לכן זה בלתי אפשרי. אני מציע שלא לפטור אף אחד מהבחינה, שהבחינה תיעשה בתום שנת הסטאז'. כל הבוגרים מחו"ל יעברו שנה סטאז', יעבדו בבתי-החולים, בשנה הזאת יכול להיות שהם יהיו גם מועילים למערכת, יכולים לתרום למערכת, וזה דבר זמין מאוד וקיים, ובתום הסטאז', לפי ההערכה של מנהל הסטאז' בבית-החולים ומנהלי המחלקות, כולם יעברו בחינה אחידה, כל הסטודנטים. בזה אני תומך, וזה מה שהסברתי מלכתחילה. אני לא תומך בזה שאף אחד לא יעשה בחינה, אני רוצה רמה טובה של רפואה. יעשו את הבחינה כולם באותו זמן, אבל תן להם את ההזדמנות לעשות את זה אחרי הסטאז'.

תודה רבה. השר ליצמן לא משנה את דעתו?

ובכן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, שמירת זכאות לביטוח בריאות לשוהים מחוץ לישראל), התשע"א 2011. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? בקריאה טרומית. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, שמירת זכאות לביטוח בריאות לשוהים מחוץ לישראל), התשע"א 2011, נתקבלה.

נגד, 34, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חבר הכנסת הנכבד עפו אגבאריה לא עברה. אנו ממשיכים בסדר-היום. חבר הכנסת ניצן הורוביץ יעלה ויבוא לנמק את הצעת

שר התחבורה נמצא בשליחות,

אתה לא יכול לשנות את ההצבעה. אתה צודק במאה אחוז. השר איתן אומר שאני מודיע מה שאמר הרצוג, אני לא יכול לשנות את ההצבעה, גם אם היא משפיעה. היזהרו, חברי הכנסת, אומר השר איתן, וזה טוב לגבי הרבה נושאים, כפי שאומר השר איתן. המקוזזים, שלא יצביעו.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, צר לי ששר התחבורה לא נמצא להשיב, כי הוא ומשרדו הם שלא מאשרים את קיום התחבורה הציבורית בשבת על-פי סמכותו. בסמכותו לאשר זאת, כפי שכבר אישר במקומות מסוימים, מועטים מאוד, והוא יכול לעשות את זה יותר. מדוע צר לי ששר התחבורה לא נמצא? כי אז הייתי שואל אותו האם הוא בעצמו נוסע בשבת או לא. מי שישיב לי בהצעה זו, אמרת שזה יהיה השר ליצמן, חבר הכנסת הורוביץ, השר ליצמן לא משיב מפני שהוא מתנדב או משהו, הוא משיב בשם הממשלה, אז אתה יכול לשאול את כל הממשלה. השר ליצמן הוא עקבי, הוא לא נוסע בשבת, לא באוטובוס ולא באוטו ולא בטקסי. הוא לא נוסע בשבת. הוא היה רוצה שגם אני לא אסע בשבת, אבל אני נוסע בשבת.

שר התחבורה נוסע בשבת, נוסע באוטו שלו בשבת לאן שבא לו, וזה בסדר, אבל מדוע הוא מונע מאנשים שאין להם אוטו לנסוע בשבת? זאת הצביעות, זאת האטימות. חבר הכנסת הורוביץ, אני לא צם ברמדאן. האם ראוי שאני אלך ברמדאן באום-אל-פחם עם פלאפל ביד ובקבוק יין? אני לא צם ברמדאן. ההשוואה כאן ממש לא נכונה. אז זה מצוין. הפלאפל שאתה הולך אתו באום-אל-פחם כדי לעצבן את הערבים ולשים להם אצבע בעין לא דומה לשירות חיוני שצריך לפעול באופן רצוף בכל מדינה מתוקנת. השר ליצמן ודאי מכיר את העיר חיפה, העיר השלישית בגודלה במדינה, שבה יש תחבורה ציבורית בשבת מאז ומתמיד.

אין קריית-ויז'ניץ,

אין ויז'ניץ בחיפה? חסידים שגרים בחיפה הם פחות חסידים או חרדים מחסידים שגרים בירושלים? אז מה אם יש תחבורה ציבורית בחיפה? למה זה צריך להפריע לדתיים? לא צריך להפריע. למי זה מפריע? מפריע לי. האמת, אדוני, אני חייב להיות כן: זה לא מפריע לי באופן אישי, כי גם לי יש אוטו, אז גם אני נוסע בשבת, אבל לאנשים שאין להם רכב, לאנשים שלא יכולים לנסוע בשבת, וזה היום החופשי שלהם, הם לא יכולים לנסוע לשום מקום. אני מדבר על זקנים, ואני מדבר על ילדים, ואני מדבר על סטודנטים, ואני מדבר על חיילים, ואני מדבר על אנשים שאין להם רכב, ואני מדבר על אנשים שאין להם כסף, ואני מדבר על כל אותם אנשים שהיו רוצים לנסוע בתחבורה הציבורית אבל לא יכולים בגלל הצביעות הזאת שנקראת סטטוס-קוו.

יש גם גישה שמגיעה מכיוון אחר, כי עיקר החוק, עיקר הבעיה בעיני כאן היא הכפייה הדתית, אבל יש גם גישה של התנגדות לעניין עקב מה שנקרא שמירה על זכויות עובדים. אז אני רוצה להגיד משהו בעניין שמירה על זכויות עובדים, ואני אגיד את זה כסוציאליסט: השירות החיוני שנמנע מתושבי מדינת ישראל בגלל הכפייה הדתית הזאת פוגע בזכויות עובדים. הכפייה שמשיתים עלינו לשלם סכומים שערורייתיים למוניות, כי אין תחבורה ציבורית בזול, תחבורה של שירות טוב, היא הפגיעה האמיתית בזכויות העובדים. העומס שנגרם בכבישים, תאונות הדרכים, כל השירותים שהם תלויי רכב שפתוחים בשבת כי אין תחבורה ציבורית ואנחנו נוסעים ברכב, בשירותים האלה לא עובדים עובדים? ואני פונה מכאן לחברתי חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שהכריזה על התנגדותה, בגלל הצורך להתחשב בעובדים: הרבה יותר עובדים עובדים בשבת משום שאין תחבורה ציבורית, זה האבסורד. ברגע שתהיה תחבורה ציבורית ירד העומס בכבישים, ירדו תאונות הדרכים, ירד הזיהום, הרבה פחות דברים שתלויים ברכב לא יהיה בהם צורך, כי אנשים ייסעו בתחבורה ציבורית, והרבה פחות אנשים יעבדו ביום המנוחה מאשר במצב הנוכחי. לכן ארגוני חברה תומכים בהצעת החוק שלי. לכן ארגוני סביבה,

התנועה הסביבתית כולה תומכת בחוק הזה. לכן ארגוני רווחה תומכים בחוק הזה. יש כאן שירות חיוני. וממש כפי ששירותים אחרים פועלים במדינת ישראל, והמדינה שלנו, אדוני היושב-ראש, הרי לא עוצרת בשבת, יש מי שלפעמים טומנים את ראשם בחול ואומרים: טוב,

אבל הכול ממשיך לעבוד בשבת, כי ככה זה, מדינה לא עוצרת יום בשבוע. בית-חולים עובד בשבת, המשטרה עובדת בשבת, מגן-דוד עובד בשבת, ורדיו וטלוויזיה עובדים, ומסעדות עובדות בשבת, וחברת החשמל עובדת בשבת, ושירותי המים עובדים בשבת, ואספקת המזון עובדת בשבת, והמון אנשים עובדים בשבת בעבודות שונות ומשונות, כי ככה זה במדינה מודרנית, היא עובדת שבעה ימים בשבוע. עכשיו תגידו: אבל צריך יום מנוחה, וצריך אפילו יום מנוחה בעל צביון יהודי, אפילו פה אני מסכים. אני כן תומך במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואני בא לעניין הזה מגישה ציונית, אבל לא בדרך הזאת. לא בדרך של כפייה אטומה, שרירותית, חסרת פשר. אפשר לדבר על הסדרים חלופיים, למשל בחוק הזה, אפילו בהצעת החוק הזאת אנחנו למשל אומרים ששכונות מסוימות יהיה

שלא יעבור שם אוטובוס, שלא יפריע לאנשים.

אנחנו למשל אומרים שהתדירות של הקווים, שתדירות של הקווים, חבר הכנסת גפני, אתה מפריע לי. אני שומע את זה עד כאן. חבר הכנסת גפני, פה לא ועדת הכספים, יקירי. פה אדם מדבר בתורו. תדירות של קווים מסוימים אפשר להוריד, השבת, אפשר להוריד. אני לא רוצה להטריד את חבר הכנסת גפני, אבל אולי חבר הכנסת גפני לא יודע שבשבת הכבישים היום אצלנו,

פקוקים ממכוניות. כל מרכזי הקניות, כל אתרי הבילוי, שפת הים, מרכזי ספורט,

תורים. אתם לא יודעים, חברים, כי אתם לא נוסעים בשבת. אתם שומרים שבת, יושבים בבתיכם, אבל הפרהסיה הציבורית שלנו היא חופשית, ובשבת המכונית, בהיעדר תחבורה ציבורית, הכול מלא מכוניות, הפקקים, כל מגרשי החנייה, הכול מפוצץ ממכוניות בשבת. אתם פשוט לא יודעים, אז אני אספר לכם, אתם פשוט לא יודעים, אתם לא נוסעים בשבת, אז אתם לא יודעים. אבל מה? זה, הכול נחלתם של אלה שמחזיקים ברכב. ואני אפילו לא מדבר על כמה עולה הדלק, ואיזה רעש זה עושה, והעשן, וכל הסיפורים האלה. אני מדבר על הדבר החברתי הבסיסי, שאדם לא יכול להיות מקורקע יום וחצי לביתו פעם בשבוע כי אין שירות מינימלי של תחבורה ציבורית. עכשיו,

לגבי השינוי, כי אנשים אומרים: מה, ממילא החוק הזה לא יעבור, בשביל מה לבלבל, הרי החרדים פה שולטים, ויש סטטוס-קוו והסכמים קואליציוניים.

השבוע ציינו 20 שנה למותו של ראש הממשלה מנחם בגין. האיש ישב כאן 30 שנה כמעט באופוזיציה,

כל מה שהוא האמין בו, כל מה שהוא לחם עליו, כל מה שהוא ייצג, הרי היה שלטון, היו ימי מה שנקרא שלטון מפא"י, בזו לו, ביזו אותו, אמרו: בחיים לא תצליח ולא תגיע, וזה, והגיע היום, וכל מה שהאמין בו הגיע לשלטון על גלי אהדה עצומים.

זה שהיום, חברות וחברים, אני פה במיעוט, והצעת החוק תידחה, ויגידו שאין טעם כי ממילא הרוב יוריד את זה, זה ממש, ממש, לא מפחיד אותי ולא מזיז לי כלום. בדיוק כמו שאמרו על חוק טל,

אמר את זה השופט גרוניס בדעת מיעוט: איך נגייס את החרדים?

פסל בג"ץ את חוק טל,

שמבחינת הרגישויות הפוליטיות פה אני חושב שחוק טל הוא הרבה יותר רגיש מהסיפור שאני מביא כאן בפניכם. והסיפור של חוק טל ישתנה, והסיפור של התחבורה הציבורית ישתנה, כי זה שירות חיוני, ואני גם אגיד הלאה, ויהיו פה נישואים אזרחיים, כי המצב זה בדיוק אותו מצב לנישואים אזרחיים הם לא מתנגדים,

לנישואים אזרחיים הם מתנגדים ומתנגדים.

מתנגדים, כי זה פרינציפ עבורם.

בשבילם, כי זה הססמה הריקה והחלולה של אותו צביון. עכשיו, אני האחרון שיטיפו לי פה על צביון, אני בעד צביון יהודי, אבל לא בדרך הזאת. הנימוקים האלה רק מרחיקים מהיהדות, ומרחיקים מאתנו אנשים שאולי היו כן רוצים לשקול את הדברים, כן מוכנים להשתלב במסגרת של צביון יהודי, אבל ברגע שזה הצביון היהודי, שכופים עלי בדברים שהם נטולי כל קשר למציאות, רק מרחיקים אותי מהעניין. ולכן, בדיוק כמו בנישואים, אדוני היושב-ראש, מאות אלפי ישראלים לא יכולים להינשא, לקיים את זכות האזרח הבסיסית להינשא בארצם. אבל לא רק הם בוחרים להדיר רגליהם מהרבנות. המון המון זוגות שכן יכולים להתחתן כאן בוחרים שלא לעשות את זה, לא לתת גושפנקה לממסד החרדי, לממסד הרבני, משום שהוא ממסד כופה. כי בכפייה כי בכפייה משיגים רק את התוצאה ההפוכה. ואדוני, לסיכום העניין: כמו חוק טל, כמו תחבורה ציבורית, כמו נישואים אזרחיים, כמו גיור, כמו חינוך, המדינה הזאת היא מדינה יהודית ודמוקרטית, והיא מדינה חופשית. ולא תצליחו, לא תצליחו, לא תצליחו להחזיק את אזרחי מדינת ישראל תחת הסד הזה. הסד הזה הולך ונשבר, האזרחים נוכחים בשרירותיות, באטימות, בשקר ובזיוף שמאחורי מה שמכונה סטטוס-קוו, סטטוס-קוועץ' ואני מקווה שהוא יעבור מן העולם במהרה.

תהיה לך היכולת גם להשיב לשר. כבוד השר ישיב בשם הממשלה. לא במקום שר התחבורה, אלא בשם הממשלה.

גם החמור, חבר הכנסת נסים זאב, גם החמור, אתה לא סומך על ליצמן?

אני, הפרעתי לו, חבר הכנסת אורבך, חבר הכנסת אורבך, במידה רבה הרבנות היא, לגבי רבים מהאנשים כמוה כנישואים שהם לא על-פי טעמם. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא אומר נישואים אזרחיים,

אני מקריא את התשובה של שר התחבורה. דרך אגב, אדוני השר, להורוביץ אני רוצה רק לומר שמבחינת הסטטיסטיקה, 80% מאזרחי ישראל, שלא כולם שומרים שבת, רוצים להקפיד על הנישואים, אבל זה לא אומר, על נישואים אזרחיים אני יכול להסכים אתך בדרך כזאת או אחרת, אבל אני מוכרח לומר שרוב היהודים הנמצאים בישראל, שאינם שומרים תרי"ג מצוות, לפי הסטטיסטיקה, מבקשים להקפיד על ברית המילה ועל נישואים, על-פי רצונם, לא מתוך כפייה. כי ברית המילה זה לא בחוק, אדוני, זה בדיוק, ניצן, תן לי לענות, ניצן.

חוק העדות הוא החוק שהביא לכולנו.

אדוני היושב-ראש, אני מקריא את התשובה שהשר כץ הכין לי, ואחר כך אני מבקש ברשותך להוסיף עוד משהו. החוק המוצע מבקש לאפשר פעילות סדירה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי. הצעת החוק מאפשרת לקבוע חריגים, שבהם אפשר להגביל את התחבורה הציבורית בקו שירות מסוים או את הפעלתו בתדירות נמוכה יותר, מתוך התחשבות ברגשותיהם של תושבי השכונות הדתיות. האיסור על הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי הוסדר בפקודת התעבורה ובתקנות בהתאם להחלטת ועדה ציבורית אשר דנה בנושא באופן מקיף. כחלק משמירת הסטטוס-קוו בישראל, אשר מהווה קו מנחה ליחסי דת ומדינה, הוחלט שלא להפעיל תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי. הפרת ההסדר עלולה לפגוע בסטטוס-קוו ולעורר מחלוקת קשה בציבור. נוסף על כך, הביקוש הנמוך הצפוי לשימוש בתחבורה הציבורית ביום המנוחה השבועי אינו מצדיק את הנטל הכלכלי הגבוה של עלות שכר כפולה מהרגיל בהפעלה ביום המנוחה השבועי ואת הפרת הסטטוס-קוו. לפיכך עמדת הממשלה היא להתנגד להצעת החוק. זו התשובה של השר. אדוני חבר הכנסת ניצן הורוביץ, לי יש פלא גדול, אדוני היושב-ראש, יש לי שאלה, ואני הייתי שמח אם אדוני יוכל לעזור לי בהבנת המקרה. אני זוכר, היתה פעם קואליציה, מי שלא שכח, מרצ, מפלגת העבודה, יהדות התורה, אם אני לא טועה, בקווי היסוד היה כתוב, ש"ס גם? ספרדים שומרי תורה. ולא ראיתי, לא יוסי שריד, ולא שולמית אלוני, בתקופתם,

אף אחד לא הציע לשבור את הסטטוס-קוו,

אף אחד לא. למה אתה פתאום עכשיו, מפני שיש, מתכוננים לבחירות כרגע כאן? ליצמן, הייתי פה. היו שלושה שרים ממרצ. איפה הייתם אז? בקווי היסוד נאמר שלא יפגעו בסטטוס-קוו.

ואני רוצה להבין,

תסבירו לי למה אתם, רק כשיושבים בקואליציה, אני הייתי מציע ליושב-ראש הכנסת שיעשה פעם אפשרות שהקואליציה תצביע אי-אמון באופוזיציה. גם זה צריך להיות פעם אחת. אני עומד על כך שחברי כנסת יכולים לשנות את דעתם מפעם לפעם. מרוב שישבנו בקואליציה שנה אז אנחנו בהחלט, איפה הייתם? איפה הייתם בזמנו? נזכרנו פתאום. שנים הייתם בקואליציה. יוסי שריד היה שר חינוך מצוין. לא ראיתי שהוא הרגיש שצריך לחלל שבת. הוא הבין, סטטוס-קוו, סטטוס-קוו. חבר הכנסת הורוביץ, יש לי עוד שאלה אחת, וזה יותר רגיש, אבל אני אשאל אותה. מאיזה כוח אנחנו שולטים בארץ-ישראל? מי החליט שזה שלנו? מי החליט שכאן זה הארץ שלי? אולי אנחנו בכלל כובשים? כי יש פסוק בתורה: כי לך אתננה ולזרעך אחריך. ארץ-ישראל, ה' הבטיח, זה שלנו. אתה לא יכול, אתה לא יכול לבוא ולהגיד: זה אני מקבל, ועשרת הדיברות, שבת אני לא מקבל. לא הולך יחד. אי-אפשר לעשות את זה לחצאין, או שאתה מכיר שארץ-ישראל שלנו, שאנחנו לא כובשים, זה באמת שייך לנו, בכוח התורה.

בתורה כתוב שזה שלנו. בכוח הזה אנחנו הולכים כל הדורות, שזה שייך ליהודים, ואתה לא יכול להגיד, בשבת.

נמסר לי שבסקר שנעשה בחיפה, חבר הכנסת הורוביץ, ממוצע הנוסעים זה ארבעה נוסעים באוטובוס. זה הסקר שכבר נעשה בחיפה. ולכן, אדוני, מעבר לכל הדברים, חד-משמעית, השבת שמרה עלינו, אנחנו נשמור את השבת, ולא יעזור לאופוזיציה, ואני מקווה שביום מן הימים, חבר הכנסת הורוביץ, אתה עוד תחזור בתשובה.

בבקשה, חבר הכנסת הורוביץ, זכותך להשיב שלוש דקות. לא נראה, אם גם נקיים דיון של שעות על שעות, שהורוביץ ישכנע את ליצמן, ואני מוכרח לומר באותה נשימה, לא נראה לי שליצמן ישכנע את הורוביץ.

אני שמח על ההשקפה הציונית שביטא השר ליצמן, זה בהחלט היה טון מרענן, אז הנה,

בכל זאת דברים כן משתנים. זה הכול מהתורה.

אני רוצה,

להתייחס לדברים שאמר כאן היושב-ראש. ניצן, אם לא היית עולה, אלי ישי היה בחוץ. עכשיו יש לך עוד אחד. אין שום בעיה. גם חשוב שאלי ישי ישמע את הדברים. היופי בדברים הוא כשהם אינם בכפייה. וציין באמת היושב-ראש את הדוגמה של יום כיפור. באמת יום ייחודי במינו. אין בעולם כולו יום שבו כל תושבי המדינה, רוב האזרחים, פשוט, בלי חוק, בלי כפייה,

לא נוסעים באוטו, מתוך התחשבות, מתוך אהבה, מתוך תחושה של קרבה. הזכיר אדוני,

מנהגים כמו ברית-מילה, או אני אוסיף, בר-מצווה, או טקסי חתונה. ברגע שאין כפייה, הרי אין חובה, אדוני, בחוק, לעשות ברית-מילה. למה רובנו נוהגים כך? מתוך מסורת, מתוך כבוד. אבל אני מבטיח לך, אדוני, דבר אחד: ברגע שאתם תעשו כאן חוק שמחייב ברית-מילה, או מחייב לשבות ביום כיפור, אז אתה תראה שיעמדו כאן אנשים ויגידו שזאת כפייה, והם יגידו את זה בצדק. הדרך להתמודד עם הדברים היא באמצעות שכנוע, ובאמצעות חינוך, ובאמצעות אהבה והסברה, ולא באמצעות כפייה.

וכששואלים אותי, כשבא מישהו כמו השר ליצמן, שאני מאוד מכבד אותו, ומדבר על הקשר שלנו לארץ, אני רוצה להגיד לך, אדוני השר, שמדינה יהודית היא לא מדינה דתית, היא לא מדינת הלכה, ויהדות, כמו שאני רואה אותה, היא הרבה מעבר לדת, היא היסטוריה, והיא תרבות, והיא שפה, והיא קשר לארץ, והיא משפחה, והיא מסורת, והיא כל כך הרבה דברים אחרים. זה, הדבר הזה, שתלוי כאן, והתמונה של האיש הזה, שנמצאת כאן, הוא לא היה דתי, הוא לא היה חרדי, והוא היה חוזה המדינה. אבל הוא הקים משפחה. והוא הקים משפחה. ואני רוצה להגיד לכם, חברי חברי הכנסת, שאם אנחנו ניקח את היסוד הזה, של מדינה יהודית ודמוקרטית, ונשים אותו בסד של כפייה דתית, אנחנו בראש ובראשונה נגרום עוול למושג הזה של יהודית ודמוקרטית. אנחנו נרוקן אותו מן התוכן. וביחס לקואליציה, שהזכיר השר ליצמן, הקואליציה של העבודה ומרצ וש"ס ויהדות התורה, אותה קואליציה של יצחק רבין, שעשתה דברים גדולים בארץ הזאת, זה היה אצל ברק. עשתה דברים גדולים בארץ הזאת. היה אצל ברק. אני רוצה לחזור לקואליציה של יצחק רבין. זה היה אצל ברק.

אני רוצה להגיד לך, שאותה קואליציה, של יצחק רבין, הלכה בדרך הנכונה, וחיזקה את החינוך, וחיזקה את זכויות האדם, ופעלה למען שלום, ובכך חיזקה יותר מכל דבר אחר את היסוד של מדינה יהודית ודמוקרטית.

ומי שהולך בדרך האחרת,

כפייה, של התנחלות, של חינוך מתבדל, הוא זה שפוגע יותר מכל אחד אחר בקשר שלנו למקום הזה וביסוד היהודי הדמוקרטי שאנחנו רוצים להנחיל. ולכן אני קורא לכם, חברי הכנסת, לראות את התמונה הגדולה, לראות את התמונה הרחבה, להתחשב בכל אותם אנשים שזה שירות חיוני בסיסי עבורם, להתחשב בבעיות החברתיות, להתחשב בסביבה, להתחשב בעובדים, ולתמוך בהצעת החוק הזאת.

תודה רבה. תם הדיון, ואנחנו עוברים להכרעה בעניין זה. בבקשה, רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, אתה מתכוון ליום שבת ב"יום המנוחה השבועי" התשע"א 2011, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי,

עשרה בעד, נגד, 35, אין נמנעים. אני מודיע שהצעת החוק לא עברה. אני לא הצבעתי נגד החוק בגלל הקואליציה, אני הצבעתי כי כך אני חושב. תודה רבה. זה תמיד כך? אצלך זה תמיד כך. מי מצביע נגד הקואליציה?

אני לא הצבעתי בגלל הוראת הקואליציה, אלא מתוך חופש.

כבוד חבר הכנסת ניצן הורוביץ אמר: אם מכריחים אותך, אתה תתנגד. אז אני אומר שלא הכריחו אותי, לכן התנגדתי. לא, את זה לרותם אמרתי. בוודאי, גם אם היתה הצבעה אישית אני הייתי עושה כך. כן, תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, ואנחנו עוברים להנמקה מהמקום, הצעת חוק המפלגות

של חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה, אדוני. גם כן בנושא, הואיל והממשלה פה אין לה מה לומר, אני מאפשר לך מהבמה.

אתה רוצה להתנגד?

הממשלה מסכימה או לא מביעה עמדה, חבר הכנסת חנין יתנגד לה.

אדוני היושב-ראש,

כבוד ראש הממשלה,

חברות וחברי הכנסת, יש הצעות חוק שלפעמים נולדות בגלל מצבים, ופרצות שקיימות בחוק, ומתגלים אגב התנהלות ואגב מקרים שקורים במהלך חיי היום-יום, ואני לא אכחיש ולא אסתיר לרגע שההצעה הזאת היא תולדה של פרצה שקיימת בחוק שצריך לסגור אותה ויש מי שמנסה לנצל אותה, והדבר הזה הוא בעיני חמור כשלעצמו. אדוני היושב-ראש, נקבעו כללים שמחייבים את מי שרוצה להתמודד לכנסת להתאגד כמפלגה, מטילים על מי שרוצה להתמודד בבחירות פנימיות במפלגה מגבלות שונות, והתכלית של הכללים החשובים האלה היתה כפולה,

להבטיח שדה של התמודדות שתיעשה על בסיס ידוע ושוויוני, והשנייה, והיא אולי המרכזית והחשובה ביותר, להבטיח שקיפות כדי למנוע את המציאות והחשש שבעלי הון, בין מקומיים, ומה שיכול להיות הרבה יותר חמור מזה, זרים,

ומזרימים סכומי עתק של כסף כדי להריץ רשימות או מפלגות שמתמודדות לכנסת, ואחר כך יגלה הציבור בדיעבד, אחרי הבחירות, כשהאנשים יושבים כאן בבניין, שהם בעצם באו כדי לשרת אינטרסים כאלה ואחרים של מי שמימן אותם ומי שהריץ אותם. זה דבר מסוכן, בכל משטר דמוקרטי, ולכן נקבעו שורה של כללים שחלים גם על מפלגות שמתמודדות בבחירות, לרבות הקביעה שרק מפלגה יכולה להתמודד, וכן כללים שנוגעים למועמדים בבחירות פנימיות, שגם אם אינם מקבלים מימון מכספי המדינה, עדיין הם מוגבלים בסכומי התרומות ומחויבים בשקיפות מלאה. דא עקא, שהחקיקה הקיימת לא נתנה מענה, משום שלא צפתה מצב שבו מי שאיננו מאוגד כמפלגה, ואיננו מצטרף למפלגה קיימת, יחל בקמפיין, יגייס סכומי עתק בדרכים כאלה ואחרות מגורמים שאיש בציבור איננו יודע מיהם, וינהל קמפיין בחירות שלם ללא שום שקיפות ושום פיקוח. יתר על כן, המצב הזה חושף אותנו לבעיה אפילו קשה יותר.

כאשר יבוא גורם כלשהו וינסה לנהל קמפיין עבור מפלגה, הוא ימצא את עצמו במצב שבו המפלגה תידרש לפעול להפסקת הקמפיין הזה, פן ההוצאות האלה שהוצאו והקמפיין עצמו ייוחסו לה, על כל המשמעויות של העניין מבחינת תרומות ומבחינת תקרת ההוצאות. לעומת זאת, כאשר אתה פועל באופן הזה, שאינך רשום, אתה פטור מכל העניין הזה מיסודו, ויכולים לבוא בעלי הון וגורמים אחרים ולהשקיע מיליונים ועשרות מיליונים בקמפיינים ללא שום בקרה, ללא שום מגבלה, ללא שום דיווח, ללא שום שקיפות, ולהשפיע בכך השפעה מכרעת על זהותה של הכנסת הבאה שתיבחר. את הפרצה הזאת אנחנו מבקשים לסגור בהצעת החוק. אני אומר, אדוני היושב-ראש, ההסדר שמוצע בנוסח שמונח בפניכם לקריאה הטרומית הוא הסדר שאיננו נקי מבעיות. הוא הסדר לא פשוט. הצורך לחייב אדם להתאגד באופן מיידי כמפלגה איננו דבר מובן מאליו. בהצעה אחת עם שותפי להצעת החוק כפי שחתמו עליה בעת הגשתה,

לא מדובר בעניין קואליציוני, אלא במשהו שחוצה מחנות, חבר הכנסת שנלר מקדימה וחבר הכנסת בן-סימון ממפלגת העבודה, בהצעה אחת אנחנו נעשה כל מאמץ לצמצם את מידת הפגיעה ביכולת של אדם לפעול בלי להתאגד, ולנסות למצוא את הדרכים הטובות ביותר, שישיגו את המטרה במינימום רגולציה מחייבת, ככל שזה יתאפשר וככל שניתן. המטרה איננה להצר את צעדיו של אף אחד, המטרה היא להגן ולשמור על השקיפות. עכשיו אני אומר, אדוני היושב-ראש, ואני אומר בגילוי לב, נשמעות טענות שיש כאן איזה חוק פרסונלי שמכוון כלפי מר יאיר לפיד. ואני פונה מכאן למר יאיר לפיד ואומר לו: מר לפיד, אל תחכה לחוק, תנהג בהגינות ציבורית, תאמר לציבור כולו מאיפה הכסף, מי תורם לך. אין מסלול מיוחד לך, מסלול שבו אתה שומר על חיסיון, ומסלול אחר לכולם, שנדרשים לשקיפות מלאה. כולם שווים, שווים בפני החוק, שווים בפני הציבור. ואני קורא לך ואומר לך: תגלה לציבור מאיפה הכסף, אל תפחד, זו חובתך. אנחנו את החוק הזה נעביר בכל מקרה, כי הוא נכון וענייני, אבל כך תחסוך מכולם את בדל הספק שלא מדובר כאן רק בעניין פרסונלי.

תודה, חבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת דב חנין מתנגד להצעת חוק זו, שזוכה לתמיכה ממשלתית. לכן נאפשר לו להגיב ולבוא לדבר על הצעת החוק הזאת לפני שניגש להצבעה.

עמדה חיובית של הממשלה. הממשלה תומכת. אבל מכיוון שהוא מתנגד, יש זכות לדובר אחד. שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אכן, הגענו לימים שבהם צריך להסביר ולשכנע מדוע הזכות להתמודד בבחירות היא זכות יסוד שצריך להגן עליה, וצריך להגן עליה מכל משמר. אני לא חשבתי שאנחנו נגיע לימים האלה, ואני מצטער, חבר הכנסת לוין, שאני מאוד מעריך אותך כפרלמנטר, שדווקא אתה מוביל הצעת חוק כל כך בעייתית וכל כך מסוכנת. עמיתי חברי הכנסת, הזכות להתמודד לכנסת היא זכות יסוד. אנחנו הצבנו הרבה מאוד חסמים בפני אזרחים שרוצים להתמודד לכנסת, הם צריכים להקים מפלגה, מפלגה לוקחת זמן, היא כרוכה בעלויות, היא צריכה להירשם, יש הליך, ורק מפלגה יכולה להציג רשימת מועמדים לכנסת, החסמים האלה הם גבוהים, והם מונעים אנשים מלהיכנס לזירה הפוליטית, ויכול להיות שיש כאלה ששמחים על כך שהחסמים הגבוהים האלה מונעים מאנשים חדשים ומכוחות חדשים להיכנס לזירה הפוליטית.

עמיתי חברי הכנסת, יצר בעיה קשה, שהיא אחת מבעיות היסוד של השיטה שלנו,

בחסמים שייצרנו, גורמים לבעיות של השתתפות, או קושי בהשתתפות, והקושי בהשתתפות יוצר ריחוק בין אנשים לבין המערכת הפוליטית הדמוקרטית, והבעיה הזאת מקשה על הייצוגיות וגורמת לקבוצות גדולות יותר ויותר של אזרחים להרגיש ניכור מהבחירות, מהכנסת, מהתהליך הפוליטי. הצעת החוק הזו הולכת צעד דרמטי בכיוון הזה, בכיוון המסוכן הזה. דובר פה על יאיר לפיד. אני מבין שמבחינת הליכוד זה אולי hard case,

hard cases make bad law, והנה דוגמה של חוק גרוע. אסור לכנסת להתנהל כמועדון חברים סגור שבונה ביצורים מאוד גבוהים על מי שרוצה להיכנס פנימה. ואני אומר את זה כיריב פוליטי חד של יאיר לפיד ושל דרכו הפוליטית. הצעת החוק הזו היא הצעת חוק לא אחראית. כך לא מתייחסים לזכויות יסוד. אדם שהכריז על כוונתו בעל-פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, להתמודד לכנסת, אם הוא לא עושה את כל הדברים האלה שנדרשים ממנו בהצעת החוק, הוא מקבל 150,000 שקל קנס עבור כל שבוע. השתגעת? אתה יודע על מה אתה מדבר? בן-אדם כותב ב"פייסבוק" שלו שהוא רוצה להתמודד לכנסת, ומאותו רגע מתחיל מירוץ של 150 שקל לכל שבוע של איחור שהוא לא נרשם.

150,000 שקל על כל שבוע שהוא לא נרשם. ככה אנחנו מתנהלים לגבי סוגיות פוליטיות קריטיות של הזכות להיבחר? אין גבול? אין מעצור? הכול בשביל אינטרסים פוליטיים כאלה או אחרים? אני בעד להסדיר את החובות ואת החיובים של כולם בשקיפות. חבר הכנסת לוין, אין לי ויכוח אתך, אני, בסוגיות האלה, בעד. אני בעד שקיפות בהליך של המימון, אני בעד שקיפות בהליכים של התרומות, אני בעד לצמצם את התרומות, בכל הדברים האלה אני מסכים. הכיוון הבסיסי של הצעת החוק הזו הוא הכיוון ההפוך למה שאנחנו צריכים ללכת בו. אני אומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו פה מתעסקים במדרון חלקלק ומסוכן. כשאנחנו פוגעים ביכולות של אנשים להגיד,

בן-אדם אומר לחבר שלו, אני אומר לחבר שלי שאני רוצה להתמודד בבחירות לכנסת. אז הכרזתי על כוונתי בעל-פה. במפורש אפילו. ומאותו רגע אני כבר נמצא במירוץ קטלני של 150,000 שקל לשבוע?

לא צריך להכריז על זה, מספיק אם זה משתמע מדרך התנהגות. משתמע מדרך התנהגות.

אני יוצר פה איזה מנגנון של פרשנות,

מישהו סבור שדרך ההתנהגות שלי יצרה תחושה שאני כנראה הולך לרוץ לבחירות לכנסת. שוקל, אם הוא שוקל, אז זה על דרך התנהגות. אולי זה אפילו בעל-פה ואולי זה אפילו בכתב ואולי זה אפילו במפורש. עמיתי חברי הכנסת, הצעות חוק כאלה, אסור להן לעבור את המשוכה של הקריאה הטרומית.

אני מאוד מאוד מצטער שהממשלה לא מילאה פה את תפקידה ושמה מחסום להצעת חוק שפוגעת באופן משמעותי ביכולות הדמוקרטיות של אנשים גם להגיד: אני רוצה להתמודד לכנסת. אני רוצה לסיים, אדוני, תודה. לסיים במשפט אחרון. אני חושב שחבר הכנסת לוין לא הלך עד הסוף. אני חושב שהצעת החוק שהוא צריך להעביר צריכה להגיד: מי שנחשד בכוונה להתמודד לבחירות לכנסת, דינו מאסר. ואז אנחנו נרתיע את האנשים בצורה יותר אפקטיבית, נוכל להפעיל מולם ונגדם את עוצמתו של החוק הפלילי, ומועדון החברים הסגור שנקרא "כנסת ישראל" ימשיך להתנתק מהציבור הישראלי.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת יריב לוין מבקש להגיב על דבריך. בבקשה, שלוש דקות,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד ראש הממשלה,

חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת חנין, אני באמת, אתה יודע, הייתי רוצה ללכת שבי אחרי הדברים שלך, אבל נדמה לי שהם מתמיהים. זה יעלה על הדעת? אתה היית מעז להתנהג ככה? זה סביר? יכול להיות שאדם יגייס כספים לקמפיין בחירות מבלי שהם מתקבלים באופן שקוף, מדווח, וכל הציבור יודע על זה? זה ייתכן? זה יכול להיות? זה לא מה, זה לא נגד זה. זה ייתכן? עכשיו אני אומר לך, זה נכון, טוב היה אם לא היינו נתקלים בתופעה כזאת. נכון שכשחוקקו את החוק לא העלה מישהו על דעתו שדבר כזה יקרה. אבל מה לעשות, אף אחד גם לא העלה על דעתו שיכול לשבת מר לפיד על כורסת המגיש של חדשות ערוץ-2 ולהמשיך לנהל קמפיין בחירות. ולא עזר, עד שלא הובלנו כאן מהלך חקיקה, הוא לא חדל מהעניין הזה. אף אחד גם לא חשב שאפשר לעשות דוקטורט בלי תואר ראשון. אני לא יודע אפילו אם בגרות, בלי בגרות. הסתבר שגם זה אפשר. ואז צריך היה להתערב, היה צריך להתערב ולתקן גם את זה. אז נכון, מה לעשות, מר לפיד, מאז שנכנס לפוליטיקה, הדבר היחיד שהצליח לעשות זה לגלות לנו שישנן הרבה מאוד פרצות שהוא דואג לנסות לעבור דרכן. אז מה אנחנו צריכים לעשות? להשאיר את זה ככה? להגיד שזה בסדר? לגלגל עיניים?

אני אומר לך, במקום לדבר כאן נגד החוק, תפנה אליו ותאמר לו: מר לפיד, תבוא בידיים נקיות, תגלה לנו מאיפה הכסף, אל תסתיר את התורמים, אל תנסה להעלים מהציבור את האמת, תבוא בידיים נקיות, תבוא בידיים שוויוניות, וכשתבוא כך, הציבור ישפוט ויאמר את דברו. זו מטרת החוק, ולכן החוק הזה הוא חשוב, ואני מקווה שמליאת הכנסת גם תאשר אותו.

תודה רבה לך, חבר הכנסת יריב לוין.

אם כך, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק המפלגות (תיקון, חובת רישום כמפלגה), התשע"ב 2012. מי בעד? מי נגד?

להעביר

הצעת חוק המפלגות (תיקון,

התשע"ב 2012, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 33, נגד, 18, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק המפלגות (תיקון, חובת רישום כמפלגה) עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לא לוועדת חוקה, לוועדת הכנסת. ועדת הכנסת, אוקיי, בסדר. כאן כתוב לי ועדת החוקה. אוקיי, ועדת הכנסת, להחלטה באיזו ועדה היא תידון.

בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה.

תודה לסגן מזכירת הכנסת. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת החוק של חבר הכנסת יואל חסון, הצעת חוק הבלו על הדלק (תיקון, הגבלת מיסוי). ישיב השר יעקב נאמן בשם שר האוצר. בבקשה, אדוני. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, השרים, ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, ראיתי את ראש הממשלה בזמן הדיון הקודם על הצעת החוק בעניין הבחירות, ראיתי את ראש הממשלה מהנהן בראשו. ראיתי אותו מסכים על כל מלה שחבר הכנסת לוין אומר. אנחנו מאותה מפלגה. בסדר גמור, בוודאי. ראש הממשלה, זה לא כמו אצלכם בקדימה,

ראש הממשלה, כשמדובר בעניינים פוליטיים, כשמדובר בהישרדות, הוא מאוד, איך אמרת, אדוני ראש הממשלה, אתה מאוד יעיל פעיל. אתה מאוד יעיל פעיל כשמדובר בך, כשמדובר בצרכים שלך, אדוני ראש הממשלה, כשמדובר באינטרסים הפוליטיים שלך. אתה יעיל פעיל, אדוני ראש הממשלה. אבל יש לי בקשה אליך, בנימין נתניהו: האם אתה מוכן להיות יעיל פעיל עבור הציבור הישראלי? האם אתה מוכן להיות יעיל פעיל בהורדת המס על הדלק, שעלה באופן חד-משמעי בתקופתך בעשרות אחוזים?

הדיון הקודם מאוד עניין אותך. מאוד עניין אותך. ואני אגלה לך סוד, ראש הממשלה, הדיון הנוכחי מעניין את הציבור הישראלי הרבה יותר. כי זה קיומי עבורו. זה יומיומי עבורו. זה באמת מה שעומד מולו.

ראש הממשלה, קיבלת כרגע עצה מיועציך לעזוב את האולם, לא לשמוע. אז אני רוצה לומר לך, אדוני ראש הממשלה, חילקנו עכשיו, באישור יושב-ראש הכנסת, גרף מפורט שמתאר את עליית המס מאז שאתה, בנימין נתניהו, ראש ממשלה. אנחנו רואים שאתה העלית את המס על הדלק. אדוני היושב-ראש, כמו שחילקתי לחברי הכנסת אני רוצה לחלק גם לך.

אבל לא להציג את זה. לא, אני לא מציג.

הגרף מציג באופן חד-משמעי, הגרף מציג באופן חד-משמעי כיצד בנימין נתניהו, בנימין נתניהו באופן אישי, אחראי לעליית מחירי הדלק במדינת ישראל. כל הסבר אחר, ראש הממשלה, זה הונאה של הציבור.

אומרים היום שזה קשור לעליית המחירים הכללית בעולם, חומרי הגלם. זה שקר מוחלט. כל מי שאומר את זה משקר לציבור. זה שקר מוחלט, אני, מי היה, ב-2009 זה הייתם אתם. זה החלטה שלכם, זה התקציב שלכם. 2009 זה אתם. 2010 זה אתם. 2012 זה אתם. 2011 זה אתם. אתם אחראים להעלאת מחיר הדלק,

בשנת, אני אגיד לך בדיוק, חבר הכנסת רותם אל תפריע לי. אדוני היושב-ראש, תגן עלי. ראש הממשלה, אל תקום ותלך. תיתן תשובה לדבר הזה. אני מבקש ממך, ראש הממשלה, תיתן תשובה לציבור, אדוני ראש הממשלה, ואל תברח ממתן תשובות. אל תברח מכל אותם אלה שמגחכים אבל בתוך לבם יודעים שאתה זה שמטיל את המס על הציבור הזה.

בנימין נתניהו, שבורח עכשיו מהדיון הזה, אתה אחראי לכל הדבר הזה. ואני רוצה לומר לכם באופן חד-משמעי וגמור: כשעלתה חבית דלק 150 דולרים, מה שהיא לא עולה היום, הדלק לא הגיע ל-8 שקלים ויותר. היום זה נמצא על 8 שקלים ויותר כי מרכיב המס, מרכיב המס, עלה באופן דרמטי, כמעט 56%. עכשיו תראו, אני אומר לכם, אני אומר לכם, חברי הקואליציה, תראו, אם הייתי יודע שיש סיכוי, אבל הנתונים שלו לא תומכים במה שאתה אומר. בבקשה.

45% היה ב-2010, 50% ב-2002, 44% ב-2003, 44% ב-2004, 44% ב-2005, גברתי, יש פה נתון ברור, בשנות הכהונה של הממשלה הזאת, זה 2009, 2010 ו-2012, אפשר לראות ב-2009, 56%. בהשוואה ל-2008, שהיה 38% גברתי,

ככל שהמחיר עולה, חברת הכנסת וילף, תשמעי,

את יכולה למצוא תירוצים לתמיכה שלך או להתנגדות שלך בחוק.

לא תירוצים. אני אומרת, היא רואה מה שהיא רוצה, היא רוצה עצמאות, אינני מסכים אתך. מה שאני טוען הוא חד-משמעי וברור: ב-2008 ממשלת קדימה העבירה לנתניהו את המפתחות. ב-2008 היא העבירה מיסוי של 38%. ב-2009 נתניהו הפך את המיסוי ל-56%. זאת עובדה, גברתי. המיסוי ירד, תלמדי את העובדות, אז מאה אחוז, אז אני בא ואומר, את יודעת מה? אני אלך אתך, חברת הכנסת וילף: הדלק עכשיו עלה? תורידו את המס. אז זה מה שאני מבקש. זה מה שאני, בסוף, אתה לא יוכל לטעון את כל הדברים, אבל אין מה להיכנס לכל מיני פלפולי הסברים,

בסופו של דבר אני אומר דבר פשוט, דבר פשוט וחד-משמעי: היום עלות הדלק הגבוהה, והמס הגבוה, שהוא יחד, הוא מביא את מחיר הדלק למחיר שהציבור אינו יכול לעמוד בו.

אנחנו לא המדינה הראשונה שמקזזת ומורידה ומסבסדת את מחירי הדלק. בארצות-הברית, אם האמריקני הממוצע היה משלם את עלות הדלק באמת,

לא היה נשיא ארצות-הברית אחד שהיה נבחר. ואני אומר לכם, לציבור, אני אומר לציבור הישראלי: אני שמעתי השבוע, חברי חברי הכנסת, שיש קבוצה במדינת ישראל שמקימה היום קבוצת מחאה על עליית מחירי חטיפי השוקולד, ה"פסק זמן". על זה יש קבוצת מחאה, כי ה"פסק זמן" נורא יקר במדינת ישראל. נכון, "פסק זמן" הרבה יותר יקר במדינת ישראל.

גם בארץ וגם בחו"ל, הרבה יותר זול, ואולי גם יותר טעים,

אבל על ה"פסק זמן" אפשר לוותר. "פסק זמן" זה מותרות. יקר לך? תקנה משהו אחר. הדלק זה לא מותרות. הציבור הישראלי חייב, חייב לקום ולתת קריאה ולהגיד: עד כאן. והבית זה, אם הוא לא יהיה קשוב לאנשים בחוץ, אם הוא לא יהיה קשוב לכל אלה שעומדים אל מול הפייה ומסתכלים על השעון הזה, שרץ, בתחנת הדלק, ולא מאמינים עד איפה זה יגיע, אם אנחנו לא נהיה קשובים לאנשים האלה, אנחנו בסופו של דבר נשלם על כך את המחיר, ובצדק.

כמו תמיד, אתם לא מסתכלים עניינית, חבר הכנסת שאמה. אתם מסתכלים מה פוליטית נכון לכם.

עכשיו, בוא אני אגיד לך,

חבר הכנסת שאמה, ולוין, ופיניאן, ווילף, וכולכם, יודעים שהמס הזה הוא בלתי אפשרי. אתם יודעים שהמס הזה הוא בלתי אפשרי, אתם יודעים שזה לא בסדר, אתם יודעים שזה לא נכון, אתם חיים בתוך העם הזה,

אתם עושים מעשה? מה עשיתם? חבר הכנסת שאמה, הצעת הצעת חוק שאם היא תעבור, היא תעבור אולי בעוד כמה חודשים, והריאליות שלה היא הרבה יותר נמוכה מהריאליות של הצעת החוק הזאת. אני בא ואומר, אדוני, אני בא ואומר דבר מאוד-מאוד פשוט: אנחנו צריכים להגביל את אחוז המס, את הבלו. אנחנו חייבים להגביל אותו באופן חד-משמעי. נוסף על כך, חבר הכנסת שטרית ידבר, הוא לא ידבר, כי זה רק תשובה והצבעה, אולי ייתנו לך, אני מקווה, אני אומר, חבר הכנסת שטרית העלה עוד מראש, חבר הכנסת שטרית עוד אמר מראש, שהתופעה הזאת, של מס על מס, בלו ואז מע"מ, עם הבלו יחד, אין יותר מזה עוול, עוול אמיתי לציבור. דחילק, דחילק, איזה רוע. איזה רוע יש לכם, בספסלים האלה, עד כדי כך אתם מנותקים? לא, אנחנו רוצים שאתם תיבחרו.

איזה רוע יש לכם, חבר הכנסת רותם, איזה רוע יש לכם כלפי הציבור? אין לכם טיפת חמלה? טיפת חמלה אין לכם? רחמים על האנשים שכאילו יש להם אופציה אחרת, לא ראיתי שפיתחתם פה תשתיות עצומות של תחבורה ציבורית, שאפשר לשים את הרכב בחנייה, הציבור יראה כמה אתם, אתם, אני אגיד לך מה הציבור רואה: הציבור רואה את הנתונים האלה, הציבור רואה את הנתונים האלה. כולם רואים את הנתונים האלה. אלה הנתונים האמיתיים, שמוכיחים שב-2008 קיבלתם ממשלה עם 38% מס, והעליתם את זה ל-56% בשנה אחר כך.

אלה הנתונים. זאת האמת שמולה עומד היום הציבור ורואה את הנתונים. הוא לא רואה שום דבר אחר.

תסתכלו על זה היטב. זאת האמת. אל תשקרו לציבור, אל תשקרו לציבור, כי הציבור לא קונה את זה ולא מאמין. ולכן, אם היתה בכם

אם היה לכם אומץ ציבורי, אם לא הייתם מפחדים מאימתו של ראש הקואליציה ואימתו של ראש הממשלה, הייתם מצביעים עם מה שהמצפון שלכם אומר: להוריד מייד,

את מחיר הדלק לציבור הישראלי. להוריד מייד ל-30% תודה. משפט אחרון, הפריעו לי, משפט אחרון. ושימו לב, חברי הכנסת, מה אמרתי בהצעת החוק שלי? בהצעת החוק שלי אמרתי, העברתי את הכוח אלינו, חבר הכנסת שאמה,

העברתי את החוק אליך. בהצעת החוק שלי כתוב במפורש שאם הממשלה תרצה להעלות את המס מעל 30% זה מגיע לוועדת הכנסת לכנסת זה מגיע, אליך או לכספים. זה מגיע אלינו, לחברי הכנסת, אנחנו אלה שצריכים לקבל את ההחלטה הזאת, והממשלה לא יכולה להשתמש בדלק ככלי לגיוס הון לתקציב ולכיסוי גירעונות ולתשלומים של הקואליציה. ולכן אני אומר לציבור הישראלי, בשורה התחתונה, אדוני היושב-ראש, "פסק זמן" זה בסדר, בלי דלק אי-אפשר. בלי "פסק זמן" אפשר, בלי דלק אי-אפשר. אל תסכימו, אל תיתנו לדבר הזה לקרות, אל תיתנו לדבר הזה לקרות, תודה. אל תסכימו להונאה הזאת של הציבור, ואל תקנו את כל השקרים האלה, שזה תלוי בהתפתחויות העולמיות. 8 שקלים ויותר כל אחד מאזרחי ישראל משלם, כי בנימין נתניהו, וממשלת נתניהו העלתה את מס הבלו לרמה הכי גבוהה שהיתה אי-פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. בשם שר האוצר, השר יעקב נאמן? הצבעה, הצבעה. השר מנחם, השר בני בגין, בבקשה.

ציינו 20 שנה, להבדיל בין חיים לחיים,

בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אם יותר לי, למרות החשש בהנעה על-ידי חברה כלכלית, אני מציע שניטול פסק זמן מן הנאום הנלהב של המציע, בין השאר על-ידי התייחסות, אדוני היושב-ראש,

על-ידי התייחסות, אדוני היושב-ראש, לטעות הקטנה בלי משים אשר טעית, ואני רואה בה הענקת סגולה לאריכות ימים, ורק אספר שזה קורה לעתים ואני גם כן רגיל לכך. אבל אוכל אולי לספר לך שלפני שנים רבות כבר, אני קיבלתי דף, מכתב, אני זוכר אותו עוד בנוסח הישן, "סטנסיל", מהסתדרות העובדים הלאומית, אשר נוהגת בכל שנה ושנה לציין את יום מותו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, ד"ר בנימין זאב הרצל. וקיבלתי את ההזמנה השנתית, וקראתי כך, לאט-לאט: האזכרה תיערך ביום כ' בתמוז, בחלקת הקבר של ד"ר בנימין זאב בגין. ואני ראיתי בזאת סגולה. עד היום, עובדה, עד היום, זה 30 שנה, הארכתי ימים.

אז הנה לכם. מאחלים לך עוד הרבה אריכות ימים.

מה זה שייך לנושא? זה טעות.

כך היה כתוב, אתה צודק. חבר הכנסת בר-און יודע את המבואות והמוצאות בכל דבר ודבר, וגם בסדר הנכון של שמי. אולי תתייחס למה שמטריד את הציבור? אין סבלנות, יואל?

אני ניסיתי בכל זאת, כמו שאומרים אצלנו הילדים: תרגיע. זה נושא חשוב, אבל ככה, בהתלהבות כזאת, אני מציע בכל זאת להיות, לא, לא שמעתי.

אלה שצורכים דלק, אזרחי ישראל,

מה שנקרא: כולם מתודלקים. הכול,

עכשיו אני מבקש גם, בכל זאת, אני, לא, אני לא שומע מכאן. אמרתי שאתה לא רוצה להוסיף דלק למדורה. לא, לא. רק בלו לדלק. אבל לא הוספנו בלו לדלק. אני מבקש קודם כול, השאלה, אם דיברת עם הרצל על הדלק. לא, זהו, כי אתה מדבר אתנו על הרצל. חשבתי שתדבר אתו באותה הזדמנות על הדלק.

אני ניסיתי, התייחסתי במידה מסוימת, רציתי גם להרגיע את היושב-ראש, שמא הוא חושש שפגע בי כשטעה בשמי הפרטי וייחס אותי לנפטר. מכל מקום, מה שנקרא: יש מנחם.

כן, כן. טוב, אני רק מציע חברי הכנסת, בכל זאת, לחיות קצת יותר את המציאות, מעבר להתלהבות. מדינת ישראל איננה המדינה היחידה שבה על מחיר הדלק נוסף גם בלו וגם מס ערך מוסף. אני ראיתי את הנתונים, במקרה, אני חושב, אפילו הבוקר, ויש מדינות, מדינות באירופה, שבהן המחיר הכולל של הדלק,

המחיר היסודי בשער בית-הזיקוק, ואחר כך תוספת הבלו ותוספת מס ערך מוסף, המחיר הכולל עולה על המחיר שמדובר עליו אצלנו. אנחנו לא ממציאים שום דבר, ואפילו לשיטתך, חבר הכנסת חסון, אם כך הדבר בשיטה לגיוס כסף מן הציבור, זה כך נהוג, וגם היו לכם נציגים במשרד האוצר עד לפני שלוש שנים. אני מבקש להביא את התשובה, אם אני זוכר נכון מנאומו של חבר הכנסת חסון, בשם הרעים והמנותקים, חסרי טיפת החמלה והרחמים, חסרי טיפת האמת והאומץ הציבורי, זה מה שאני שמעתי לפני דקות אחדות, ובשם כל אלה אני מבקש להביא את תשובת שר האוצר, תשובת משרד האוצר, ואני לא אכחד ממך, אדוני היושב-ראש, שהתמצאותי בנושא זה היא מוגבלת ולכן אני אביא את הדברים בשם כותביהם. הממשלה מתנגדת להצעת החוק. חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט 1949, קובע מנגנון לאישור צווים המטילים מכס, מסי בלו ומס קנייה, או מגדילים את שיעור המסים האלה על-ידי ועדת הכספים של הכנסת, וזאת בתוך חודשיים מיום פרסום הצו ברשומות. תכליתו של ההסדר האמור לאפשר פיקוח של הכנסת על החלטות הממשלה להטיל מסים מבלי לפגוע ביכולתה של הממשלה לפעול ביעילות ומבלי שניתן יהיה לסכל את התוכנית לגביית מס על-ידי צבירת מלאים, כפי שאני

על-פי ההצעה, לעניין הטלת בלו על דלק החל משיעור מסוים יוחל כאמור מנגנון שונה, המחייב אישור מראש של ועדת הכספים לכל העלאה. אוסיף בסוגריים שלא מדובר עכשיו על שינוי בבלו. תוספת המחיר נובעת מתוספת המחיר בשער בתי-הזיקוק,

טוב. בסדר, אם צריך, אני אחזור בי. על-פי הנטען נועדה ההצעה למנוע הטלת שיעור מס בלתי מידתי על הדלק ככלי לגיוס כספים לאוצר המדינה על-ידי הממשלה. דא עקא, שבניגוד לנטען בהצעת החוק, שיעורי המס המוטלים על דלק בישראל הם מידתיים, משקפים את העלויות הנובעות מההשלכות השליליות של השימוש בדלק, וכל הפחתה דרמטית בשיעורים אלה תביא להגדלת היקף השימוש בדלק ולהגדלת היקף ההשלכות השליליות כאמור. זאת ועוד, מאחר שגם היום דורש החוק אישורו של כל צו המגדיל את שיעור הבלו על-ידי ועדת הכספים של הכנסת בתוך חודשיים מיום פרסומו, ובפועל במרבית המקרים מאושרים הצווים, לא יהא ביישום הצעת החוק כדי להביא בפועל לשינוי בשיעורי הדלק ויהיו לה השלכות שליליות אחרות, כדלהלן. משמעות קבלת ההצעה היא, חבר הכנסת חסון, כפי שאתה ודאי מבין, כי חברות הדלק יוכלו להיערך מבעוד מועד לקראת ההעלאה הצפויה בשיעור הבלו על-ידי רכישת מלאים גדולים של דלק בשיעור הבלו הנמוך, ועל-ידי כך להימנע מתשלום תוספת מס שבו היו אמורות להתחייב על חשבון הקופה הציבורית, ואילו הצרכנים הפרטיים, אשר ישלמו את המחיר המלא הכולל את תעריף הבלו המעודכן, לא יזכו להקלה כתוצאה מקבלת ההצעה. קבלת ההצעה תביא לטענות אפליה מצד סקטורים עסקיים נוספים ולפריצת סכר הבקשות מצדם לשינוי מנגנון אישור הצווים להטלת מס על מוצרים רבים אחרים. מיותר לציין כי לשינוי מנגנון אישור הצווים לעניין הטלת מסים על כלל המוצרים יהיו השלכות תקציביות רחבות היקף, הן בשל העיכובים בהליכי האישור והן בשל תכנוני מס, ואף עשויות להיגרם הסטות חדות בפעילותו התקינה של השוק. קיים קושי לאמוד את עלותה התקציבית של ההצעה, ואולם בהתחשב בהשלכות הרוחב אשר תוארו לעיל ניתן להעריך את הפסד ההכנסות הצפוי במאות מיליוני שקלים חדשים בשנה. אומדן זה מתבסס על ההנחה שייגרם עיכוב של כחודשיים לפחות באישור כל צו. מוסיפים בסוגריים כי ממוצע סכום הגבייה הנובע מתיקוני החקיקה לענייני מכס, בלו ומס קנייה בשנים 2009 ו-2010 הוא כ-1.4 מיליארד שקלים בשנה, וההנחה כי צבירת המלאים הצפויה תביא להפחתה נוספת בגבייה. אני מודה שוב, אדוני היושב-ראש, שמזמן לא קראתי בפני הכנסת דברים שבמידה כה עמוקה אינני מתמצא בהם. לא חשבתי שהטקסט הזה הוא עד כדי כך מרתק, אבל חזקה עלי מצוות חברי שר האוצר, אני פוטר אותו על-ידי כך מנוכחות במליאה ברגע זה, והוא ודאי מסייע רבות לעם ישראל בדיונים אחרים. אציין לעניין זה כי אנחנו עכשיו מצויים בשפל באבטלה, ב-2011 היה, שלא היה כמוהו ב-32, ל"ב, לב השנים האחרונות, ולכן כדאי ששר האוצר ימשיך בפועלו החשוב במשרדו. לאור האמור לעיל אבקש מחברי הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לשר זאב בנימין בגין. זכות תגובה לדברי השר לחבר הכנסת רוני בר-און, שר האוצר לשעבר. עד שאתה תעלה, חבר הכנסת בר-און, אני רוצה לברך, ביציע הציבור נמצאת קבוצה של 127 תלמידי בית-הספר "בליך" ברמת-גן ובתוכם גם פיני, בנו של חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן, אשר הגיעו לכנסת ישראל לטקס קבלת תעודת זהות. אני מברך אתכם. יכול להיות שהם הגיעו היום לקבל את זה. אנחנו לא אחראים על הטקסים.

תודה רבה.

שלוש דקות לרשותך, אתה ודאי יודע את התקנון החדש. אדוני היושב-ראש, תודה רבה גם לחבר הכנסת חסון, שאפשר לי להבהיר את הנקודה. אני הבנתי מהשאלות של הגברת וילף, חברת הכנסת וילף, ועוד כמה חברי כנסת, שהם החמיצו פה את הנקודה. המחיר של הדלק עצמו, מחיר הבנזין, משתנה כתוצאה ממחיר חביות הדלק בעולם, ועל זה השליטה שלנו, לעת הזאת, היא מצומצמת. יכול להיות שיש כל מיני אנשים שיש להם מחשבה שהם יכולים לשלוט במחירי הדלק בעולם באמצעות איזה ספקטקלים, אבל בוא נקווה שזה לא יקרה. עכשיו, תראי, אם תסתכלי על הגרף הזה, אני אקח אותך דווקא למקום שנוח לך ולי לדבר עליו, השנה היא 2002. שר האוצר הוא המשנה,

לראש הממשלה, שר האוצר סילבן שלום, שנלחם במצב גיאו-פוליטי בלתי אפשרי. כלכלה מושפעת מתקופת טרור שטרם היתה כדוגמתה במדינת ישראל. הצרכים הם ענקיים. יחס החוב תוצר עובר את ה-100%. ובאמת, והמשק כמעט משותק, לא בגלל מה שעושה שר האוצר, בגלל מה שעושה הגיאו-פוליטיקה. ואז מדינת ישראל, בתקופה הזאת שהיא באמת נחנקת, על מחיר ליטר דלק של בערך 4 שקלים, גובה 50% מסים, 2 שקלים. אי-אפשר להתווכח עם הרעיון המסדר שעמד ביסוד הדבר הזה, כי ממשלה שהצמיחה שלה בנסיגה ושהיכולת שלה לגייס כסף היא כמעט בלתי אפשרית נוכח מצב יחס החוב תוצר שלה, צריכה להביא מן היקב ומן הגורן. ואת זה יכולים להבין גם אזרחים שניצבים מול פיית השפיכה של הדלק למכלים שלהם.

צעקתם "לא" על התקופה שלי, על 2007 2008. ב-2007 מחיר ליטר דלק, שנייה, אני מייד אשיב לך. היה 5.5 שקלים. מזה אנחנו גבינו 2.30 שקלים. ב-2008, שמעתי לידך את חבר הכנסת רותם מזדעק על מחיר הדלק. הוא רק שכח שהיינו במשבר גלובלי, עולמי, שלא היה כדוגמתו, ומחיר חבית הדלק האמיר ל-200 דולר החבית, תסתכלי כמה זה היום. למרות זאת גבינו רק 38%, רק 2 שקלים ו-30 אגורות על ליטר, שמחירו היה 6.20 לא בגללנו, בגלל המשבר.

המחירים הם הרבה-הרבה יותר נוחים, הרבה-הרבה יותר סולידיים. למה ממשלת ישראל צריכה ב-2009, במחיר חבית של 5 שקלים, לקחת לכיסה 2.80 שקלים? למה? על מה ולמה? למה היא צריכה, בשנת 2010, על ליטר דלק שעולה 6.50 שקלים, להכניס לכיסה 3 שקלים? ולמה, צריך לומר בסוגריים: על-פי ההערכה, על-פי הערכה, בשנת 2011, במחיר דלק 7.30 שקלים, היום זה כבר יותר, לכן אני מדבר על הערכה, היא צריכה להכניס 4 שקלים לכיסה? עכשיו, לו יתואר שכנגד התשלום הזה היו ישירות משקיעים בתשתיות, בדרכים, בתחבורה ציבורית, בכל מה שנועד לחסוך את הזיהום, ואת הנסועה, נסועה בסמ"ך ובעי"ן, עומס הרכבים על הכביש, אפשר היה לדבר על זה, אפשר היה להתווכח על זה. פה זה פשוט נראה, אני אומר לך ביושר, אני לא מטהר את עצמי מהחלטות קשות במסים ובשיקולים כלכליים, זה שוד בצהרי יום. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת רוני בר-און. רבותי, יש בקשה של 20 חברי כנסת להצבעה שמית. אנחנו נקיים הצבעה שמית. גברתי מזכירת הכנסת, נא להתחיל בהקראת השמות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דורון אביטל, בעד

אבסדזה, בעד רוחמה אברהם-בלילא, בעד עפו אגבאריה, אינו נוכח רחל אדטו, אינה נוכחת יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אורי אורבך, אינו נוכח זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר,

דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח דליה איציק, אינה נוכחת מיכאל איתן,

אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד לא, סליחה, זאב בגין. (קוראת בשמות חברי הכנסת) זאב בנימין בגין,

בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און,

אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון,

זהבה גלאון, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אברהם דואן, אינו נוכח אברהם דיכטר, בעד דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ, בעד יצחק הרצוג, אינו נוכח דניאל הרשקוביץ, נגד מגלי והבה,

עינת וילף,

יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, אינו נוכח יואל חסון,

ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב,

שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני,

לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה,

שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, אינו נוכח אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד דן מרידור, נגד משולם נהרי, נגד אורית נוקד, אינה נוכחת לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח הוא ברח. ראש הממשלה ברח.

מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, אינו נוכח חמד עמאר,

ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, אינו נוכח יוחנן פלסנר, בעד עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם,

ראובן ריבלין, אינו נוכח כרמל שאמה-הכהן, אינו משתתף בהצבעה יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית,

נחמן שי, בעד סילבן שלום,

יוליה שמאלוב-ברקוביץ,

שלום שמחון, אינו נוכח ליה שמטוב, נגד שכיב שנאן, נגד עתניאל שנלר, אינו נוכח רונית תירוש, אינה נוכחת רבותי, אנחנו חוזרים על ההצבעה לאותם חברי כנסת שלא הצביעו בהצבעה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עפו אגבאריה, אינו נוכח רחל אדטו, אינה נוכחת יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אורי אורבך,

דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח דליה איציק, אינה נוכחת אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח

בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי,

דניאל בן-סימון, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת

נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד אני לא מבין למה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אברהם דואן, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח חנין זועבי, אינו נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח דב חנין, בעד ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח רבותי, רק רגע, מזכירת הכנסת. עליזה בראשי, ויושב-ראש ועדת הכספים, ומרכז הקואליציה,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת גאלב מג'אדלה, אינו נוכח שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורית נוקד, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, אינו נוכח יוסי פלד, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא,

מירי רגב, אינה נוכחת ראובן ריבלין,

יובל שטייניץ, אינו נוכח שלום שמחון, אינו נוכח עתניאל שנלר, אינו נוכח רונית תירוש, אינה נוכחת רבותי, יש מישהו מחברי הכנסת שנמצא באולם ולא הצביע?

הסתיימה ההצבעה. נא להביא את התוצאות, רבותי. אם כן,

הצעת חוק הבלו על הדלק (תיקון, הגבלת מיסוי), התשע"ב 2011,

נגד, 36, בעד,

הצעת החוק לא

חבר הכנסת כרמל שאמה ביקש להגיב על דבריו של חבר הכנסת רוני בר-און, בהתאם לסעיף 34 לתקנון. לרשותך, חבר הכנסת שאמה, רבותי, מאחר שהוא הגיש לי את זה בכתב,

הוא אמר: אתה לא עשית דבר. אתה לא עושה ולא עשית שום דבר, זה מה שהוא טען. אני יכול להקריא מה כתבת. חבר הכנסת מאיר שטרית, כאשר כרמל שאמה הגיש את הבקשה הוא כתב כך: חבר הכנסת חסון הזכיר אותי בדבריו כמי שלא עושה כלום בנושא יוקר ה"בולקיש" הדלקים. אבקש זכות תגובה בהתאם לתקנות. בסוף היום, למה עכשיו? רבותי, תאפשרו לו לדבר. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להגיב בתמצית על דבריו של חבר הכנסת יואל חסון.

אתה הנפקת לכל חברי הכנסת גרפים עם מספרים. אני מבין שבימים אלה אתה לא נותן למספרים לבלבל אותך. ככה זה שמתמודדים בפריימריז ויש תוצאות סקרים מול עיניך, אבל אנחנו נכנסנו לממשלה ב-2009,

דרך אגב. נכון. אמרת: קיבלתם ב-2008 אחוז מיסוי של 38%. זה כתוב בתגובה שלו?

בגרף שלך ב-2009, הוא רשאי להגיד מה שהוא רוצה.

אל תפריע, אל תפריע. שב במקומך ואל תעמוד ותצעק. יש לך איזה הרגל שיש לך פה איזו זכות יתר. אין לך שום זכות. שב במקומך. שב במקומך. אני אראה לך, אתה לא תראה כלום. שב במקומך. אני אקרא לך לסדר ואוציא אותך בחוץ. תעשה לי מה שעשית לאחרים. אני אעשה לך. אין לך שום זכות יתר פה.

איזו התנהגות זאת? ככה אתה מתנהג? תסלח לי מאוד, איזה מין דבר זה? אתה מתפרץ לפה באמצע רשות דיבור. אתה היית מרשה בוועדה שלך לעשות ככה? אין לו שום זכות להגיד מה שהוא רוצה. אין לך שום זכות לעמוד ולצעוק. עם כל הכבוד לך, באמת, זה לא מתאים לך. פעם אחת צריך להגיד לך את הדברים. אדוני, תמשיך.

חברי חבר הכנסת יואל חסון, הממשלה הנוכחית מקיימת מאז מאי 2009, לפי הגרף, מאפריל. נכון, מ-1 באפריל. חשבנו שזו בדיחה, אבל זה אמיתי. אדוני, לפי הגרף שלך, אחוז המיסוי ב-2009 מופיע על 56%. אחוז המיסוי בשנת 2008, כשממשלת קדימה עוד כיהנה, היה 38%, ככה, אתם העליתם את זה, אדוני. לא היה תקציב מדינה. ב-2009, כשאתם נבחרתם, לא

אל תיתן, אתה יודע את זה. יקירי, אני לא הפרעתי לך, אפילו שהזכרת את שמי.

קיבלתם ממשלה עם תקציב שאתם קבעתם. יקירי, תן לי לסיים.

ממשלת קדימה נכנסה ראשונה בשנת 2006, וגם בגרף הזה מופיע 38%. לכן, עכשיו נעבור לעיקר. היה 44%, הורדנו את זה. אתה אומר: לא עשיתם שום דבר. לא עשית שום דבר. ועדת הכלכלה שאתה חבר בה, בינואר שנה שעברה, בעת העלייה הקודמת של המיסוי על הדלקים, קיימה ישיבה בניגוד לעמדת הממשלה,

לאחר שהזמינה מחקר ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת. בעקבות הישיבה הזאת, ובעקבות הנתונים שהופיעו במחקר, קרו הצעדים האלה: הממשלה הפחיתה את הבלו ב-23 אגורות. זאת עובדה, הממשלה, בראשות משרד התשתיות, ובגיבוי של ראש הממשלה, הפחיתה את מרווח השיווק של חברות הדלק אחרי עיוות של עשרות שנים בכ-20 אגורות. סך הכול, הפחתה של כמעט חצי ש"ח לליטר. איך הגענו, שקלים? וגם היום, גם היום, תן לי, חברי, שני משפטים. אני גם אפרגן לך בסוף. וגם היום, כשאתה טוען שלא עושים שום דבר, אז אני יכול להגיד לך שהמון-המון שעות בשלושה הימים האחרונים מושקעות בניסיון למצוא פתרון למצב האבסורדי של מחיר ליטר של מעל 8 שקלים, כולל,

כדי להתבסס על עובדות ולא רק על ססמאות ולא רק על פרסומים בעיתונות, ועדת הכלכלה הזמינה עדכון של מסמך המחקר של הממ"מ, שנדע בדיוק איפה ישראל עומדת ביחס לעולם, ואת כל הפרמטרים בהשוואה. הרי הבעיה היא גלובלית היום. בינתיים ראש הממשלה הוציא הודעה, לא יהיה שום שינוי,

אני חוזר מפגישה בלשכת ראש הממשלה. שום דבר עוד לא נגמר. ולכן, עוד לא 19:50. ב-19:50 הוא,

נא לא להפריע. יואל, יואל. אפשרתי לך הערה ועוד הערה. נו, באמת, זה בלתי אפשרי.

נשאר לו עוד פחות מדקה, תן לו לסיים. הוא ירשה לי משפט קטן, אני מקווה, ואני חושב שכולם צריכים לחכות ל-19:50 היום, שפתאום ראש הממשלה יצא בהודעה דרמטית. חבר הכנסת חסון. אני באמת מציע לך. הרי זה אפשר כל הזמן, והאופוזיציה, זו הזכות שלה, זה היתרון שלה על הקואליציה, להגיש הצעות חוק שהעלויות שלהן, גם אם נקבל את מכונת הדפסת הכסף של הבנק הפדרלי בארצות-הברית, לא יספיקו לממן אותן. צריך הצעת חוק שתהיה מאוזנת, ואם אתה אומר על הצעה מסוימת או ביטול הכנסה מסוים, להראות מקור תקציבי אחר. ככה זה מינימום של אחריות, ואתה אדם עם אחריות,

אני מכיר אותך, את הפעילות שלך בכנסת.

תודה לחבר הכנסת כרמל שאמה. רבותי, אני רוצה להגיד משהו. לי אין בעיה שיקום חבר הכנסת מאיר שטרית, או רוני בר-און,

לפי התקנון. אני אתן לך את המיקרופון, תגיד מה שאתה חושב. אתם מתפרצים באמצע שהוא מדבר, לכיוון הדוכן, זה לא לכבודכם ולא,

ולכן, אם כעסתי טיפה, אני, אבל לפי התקנון הוא היה צריך להעביר את תמצית הודעתו.

תודה, תודה. חבר הכנסת פלסנר, תאמין לי שאני פועל לפי התקנון. הוא העביר אלי תמצית, כך כתוב בתקנון. רבותי, אתם אולי, אתם רוצים לשכוח איך הבית הזה מנוהל, וזו לא הפעם הראשונה ולא הפעם השנייה שיש הודעה אישית. כן, אדוני, חבר הכנסת בר-און. תרצה להגיד משהו? אני מאפשר לך. יש דרך לברר החלטה. יש ועדת הפרשנות.

ואני גם יכול לאפשר לו לדבר, להגיד את מה שהוא חושב. בבקשה. כן. ההצעה של ועדת הפרשנויות היא טובה, רק אני עוד לא שמעתי פעם אחת שמישהו, כולל בוועדת הפרשנויות, הצליח להחזיר את הגלגל אחורה ולעצור תקלה שנוצרת כאן.

זה לעתיד. הסעיף הרלוונטי בדבר מסירת הודעה אישית, כפי שביקש חבר הכנסת כרמל שאמה, הוא סעיף 34. הוא מסדיר את הפלטפורמה מתי הוא יהיה זכאי, כפי שהוא היה זכאי במקרה הזה. אלא הוא קובע, בסעיף (ב), שחבר הכנסת יעביר את תמצית הודעתו מראש ובכתב ליושב-ראש הישיבה. אוקיי? מרגע שהוא העביר לך את זה, הוא הרי לא עושה את זה בשביל לקנות כניסה. הוא היה יכול לכתוב לך רק בקשה. את תמצית הודעתו מראש ובכתב, זאת אומרת שהוא כבול להודעתו מראש ובכתב. הוא לא צריך להגיד רק את התמצית, אבל הוא לא יכול לחרוג ממה שהוא קבע בתמצית. זה מה שביקשתי להתריע בפניך, ואני מצטער אם עשיתי את זה בדרך לא נאותה.

אני מודה לך,

אם אני צעקתי עליך אני חוזר בי. רבותי, אנחנו נמשיך בסדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכב מסחרי, הגבלת עקיפה), התשע"ב 2011, של חבר הכנסת מגלי והבה. לרשותך עשר דקות, חבר הכנסת. אדוני היושב-ראש, השרים, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה שאני ביקשתי והנחתי לפתח ועדת השרים לחקיקה באה לפתור בעיה שלפעמים, באמת, אלה שמקבלים החלטות לא חושבים על ההשלכות או משמעויות ההחלטה. כשפונה יושב-ראש איגוד מועצת המובילים והמסיעים באיגרת לנהגים שלו ומבקש מהם, אומר להם: אנא מכם, התחשבו בתחבורה בכבישים, ותשתדלו לא לעקוף אני מדבר על משאיות כבדות, בכבישים דו-מסלוליים, או יותר נכון, הוא פנה באוגוסט ואמר: אל תעשו את זה, במיוחד בכביש 6. וכשאני פניתי והתחלתי להתעניין בנושא הגענו למסקנה, אדוני היושב-ראש, שצריך להגיש הצעת חוק, אם לא הצעת חוק אז שינוי תקנות, שמטרתו להגביל את אותן משאיות שנמצאות בעומסי תחבורה.

שכל חברי הכנסת שנוסעים ועולים בעליות לירושלים במקומות שיש שני נתיבים ורואים מה המשאיות עושות, אם זה בבקרים או בשעות העומס, אתם רואים שאותם נהגים, אותם נהגי משאיות, גורמים לעיכוב רציני בתחבורה. פניתי, באמת, מתוך כוונה טובה לסייע לאותם אזרחי ישראל הרבים שמסתובבים ונוסעים בכבישים, לאפשר להם נתיב פתוח, ולצערי הרב ועדת השרים דחתה את ההצעה. אתה מתחיל לבדוק לעומק, בעצם, ואתה אומר: כמה משאיות יש לנו בארץ? חברים, יש לנו 359,000 משאיות נוסעות על הכבישים. אני מדבר על משאיות כבדות, ומתוך 2.5 או 2.39 מיליון כלי-רכב שנוסעים על הכבישים. ובדקתי, אמרתי, אולי נלך בהבנה, למה ועדת השרים התנגדה. וכשגיליתי ב-2008, לדוגמה, מתוך אותו צי משאיות, מעורבות בתאונות דרכים 4,228 משאיות. ועוד היד נטויה. אני לא מבין למה ועדת השרים החליטה לדחות הצעת חוק כזו. האם לא חשובים להם הזמן והפקקים שנוצרים בכבישים? האם לא חשוב להם עיכוב התנועה בכבישי הארץ?

במקומות שישנם שלושה נתיבים, גם זו הצעת החוק, ויש נתיב פתוח לתחבורה הקלה, אין שום סיבה שלא יאפשרו את התקנה הזו. אז אני חשבתי,

אני אעורר עלי את כל מועצות או איגודי התובלה למיניהם, והמובילים למיניהם? ופתאום מגיע מכתב שהם פונים לנהגים שלהם, נהגי המשאיות, ואומרים להם: חברים, אנא מכם, אל תעקפו בכבישים האלה כי אתם גורמים לעיכוב ואתם גורמים לתקלות. כולנו יודעים מה זה בזבוז הזמן בפקק שנמשך לפעמים שעות, ולפעמים דקות. גם כולנו יודעים שלפעמים, כאשר שתי משאיות בעליות לירושלים, אחת עוקפת את השנייה. שלא לדבר על הסיכונים לפעמים, מה התוצאה כשאנשים מתעכבים, וכל זה מחושב. פניתי, באמת, למשרד התחבורה. אני ציפיתי היום, דרך אגב, זה לא מהצעות החוק הפופוליסטיות. אני רואה את חברי חבר הכנסת זאב בילסקי, אולי אנחנו צריכים לעבור לשם, אז יעבירו לנו הצעות חוק כאלה. הרי הצעות החוק האלה, אדוני ממלא-מקום ראש הממשלה, זה לא מבית-היוצר שלי. זו לא ההתמחות שלי, תחבורה. אבל פונים אלינו אזרחים, פונים אלינו אנשים שאכפת להם שיהיה לנו פחות פקוק, שתהיה פחות סכנה בכבישים, שיהיו נתיבים שיקלו על התחבורה, וממילא תכולת הכבישים קטנה מלהכיל את כל העומס הזה. ואז אנחנו שוב מקבלים דחיית הצעה. אז אני לא מבין את זה. וזה חוזר על עצמו. יענה לי, הבנתי, סגן שר הבריאות. זו גם הערה, אדוני ממלא-מקום ראש הממשלה, כי ראש הממשלה לא נמצא פה. הסלט הזה שעושים, יש שר אוצר, יש סגן שר אוצר, למה צריך לקחת את השר בני בגין שיענה בנושא מסים, על הצעת חוק בנושא מיסוי? סגן שר הבריאות, איש משכמו ומעלה, שעושה את מלאכתו,

לך תענה בנושא תחבורה. איך השר לענייני תחבורה לא יבין מה המשמעות כשיש פנייה של הצעת חוק רצינית,

ואומר לסגן שר הבריאות, לך תענה לי. יושב פה יושב-ראש הכנסת. אדוני יושב-ראש הכנסת, שאתה מאזין לדברים האלה: לא יכול להיות הסלט הזה שהממשלה עושה. זה לא נותן כבוד לא לחברי הכנסת, לא לבית הזה. לוקחים שרים לכל מיני תפקידים,

זה לא התמחות שלכם, לכו תענו,

תקריאו אותו. אז אני מכבד את עצמי, אני לא מומחה לתחבורה, אני אוסף את כל הנתונים, מייצג אלפי נהגים שסובלים מהתופעה הזאת של משאיות עוקפות ועושות פקק, ומאבדות הרבה שעות עבודה לאנשים. אני מצפה ששר התחבורה יענה לי וייתן לי תשובה משכנעת. אחרת, העיקר לדחות, כי אני באופוזיציה, אז אוקיי.

הרי אתה אומר כל הזמן, פעם נשב פה, פעם נשב פה, אבל זה לא דרך, לא עבודה. ולא מדובר, אדוני, פעם יושב פה, ופעם יושב פה, ומכל מקום רואים שרים שאינם משיבים לחוקים והצעות לסדר-היום, אבל זה לא תקין. גם מפה וגם משם. זה לא עניין של תקינות, כל הדבר, נוהל שקיים בכנסת. כשאנחנו באופוזיציה אנחנו תוקפים את הממשלה שהיא נוהגת כך, כשאנחנו בקואליציה אנחנו שומעים את ההטפות של הממשלה לשעבר שתוקפת אותנו שאנחנו לא עונים. אני רוצה להגיד לך, ההסבר שלך הוא שאני לא מנסה להגן על אף ממשלה. אני מדבר על ההיגיון. תוכלו אולי לצמצם את התופעה? ודאי. אבל היא חלק בלתי נפרד מהחיים הפרלמנטריים שבהם הרשות המבצעת היא חלק מהפרלמנט, והשר נמצא כאן, והוא גם צריך להיות שר, והמציאות מביאה לכך, אתה היית סגן שר ואחד התפקידים המרכזיים שלך היה, יכול להיות שאם, לתקן את זה, אז היה צריך להיות סגן שר תחבורה שהוא יענה. אני לא אמרתי שלא,

אני לא אומר את זה כי יש לי ביקורת על השר הספציפי, אני מדבר על העיקרון. אני מצפה שאם אני אפנה הצעת חוק בנושא בריאות, ששר הבריאות יעשה את שיעורי הבית, ייתן את התשובה, ולא יבוא מישהו ויקריא לי תשובה. אותו דבר השר בני בגין, הוא לא מומחה לאוצר ולכלכלה, אז נותנים לו תשובה והוא קורא אותה. וזה חוזר על עצמו, זאת אומרת, נהפך לנוהל. אני ניצלתי את הזמן שיושב-ראש הכנסת נמצא פה, להעלות את הסוגיה הזאת, וזה קרה בכל הממשלות, אבל זה חוזר על עצמו. אני מנסה להגיע לתשובה ולהחלטה שיבוא שר שזו ההתמחות שלו. יש חקיקה פעם אחת בשבוע, שיואילו בטובם ויבואו לענות לנו. אם אני חוזר לסוגיה הזאת, אני חושב שאני ייצגתי פה את אלפי הנהגים הממורמרים, והצגתי את בזבוז שעות העבודה על הכבישים והסכנות,

רק הבאתי מספר אחד, של 4,228 משאיות שהיו מעורבות בתאונות הדרכים. זה אומר לנו שכן תתקבל החלטה לאפשר נתיב בטוח לתחבורה בטוחה, ושאנשים יוכלו לנסוע בבטחה. אני אבקש את תמיכתכם בהעברת ההצעה הזאת, הצעת החוק, בקריאה טרומית. לא, אני רוצה, יש שר שנתנו לו להשיב. תודה לחבר הכנסת מגלי והבה. ישיב סגן שר הבריאות בשם שר התחבורה. אין הסכמה, אדוני סגן שר הבריאות, אתה עולה להשיב? אני קראתי לך להשיב. רבותי, אני כבר קראתי לסגן שר הבריאות,

ישיב במקום שר התחבורה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת מגלי והבה, לפני שאני מתחיל לענות על הדברים האלו, על תוכן הדברים, אני אשמח כאן לדון על עצם הדבר, מי צריך לענות. בדיון לפני כמה הצעות חוק, הקודם, יושב-ראש הכנסת תיקן אותי כשאני אמרתי שאני עונה בשם שר התחבורה, כשעניתי כבר, הוא אמר לי, אתה עונה בשם הממשלה. זה הבדל גדול מאוד.

אני אשמח מאוד אם תדחה את זה בעוד שבוע. שלא תטעה בי, אני לא שש לענות בשם אף אחד. הסכמתי, כי קורה לפעמים ששר לא יכול לבוא ולא רוצה לדחות דברים. אני אשמח אם יתקנו את הדברים בתקנון הכנסת, וישנו את הסדרים, אני לא יכול להבטיח לך, כי אני לא יודע מה יהיה בקואליציה, אבל אני חושב שזה נכון לתמוך בזה, זה כל עצם הדבר, שאחד יענה בשם השני. זו התשובה שהשר כץ הכין בשם הממשלה,

בהצעת החוק מוצע לאסור על נהג הנוהג ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג לעקוף רכב אחר בכביש שיש בו פחות משלושה נתיבים באותו כיוון נסיעה. לא כל רכב מסחרי שמשקלו עולה, אגב, כמה כבישים כאלו של שלושה נתיבים יש? אין הרבה,

כן, אבל אני מדבר רק על כביש, כן,

זה סתם ממני, זה לא מה שכתוב. מה שאתה אומר כאן, כאילו שאין אפשרות אחרת, רק בכבישים הגדולים. לא כל רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג הוא רכב אטי ולכן אין מקום להטיל איסור גורף על רכב מסחרי לעקוף רכב הנוסע לפניו במהירות נמוכה יותר. מקום בו קיימת סכנה לבטיחות כתוצאה מעקיפה על-ידי נוהג ברכב מסחרי, מוסמכת רשות התמרור לאסור עקיפה באמצעות תמרור. בנוסף, הטלת איסור עקיפה כמוצע תגרום להאטה במהירות הנסיעה של הרכב המסחרי המשמש בין היתר להובלת מטענים, וכתוצאה מכך להפסד זמן ולהפסד כספי לחברות ההובלה שעלול להגיע למיליוני שקלים. לפיכך, עמדת הממשלה הינה להתנגד להצעת החוק. אני רוצה להוסיף משלי, כי אני צריך להביא גם את החשבון של זבל, הוא אמר שזה בסדר. הוא אמר שזה בסדר, אבל לרדת הוא לא אמר לי. מחכים למוצא פיך. נצטרך לדבר על הכבישים. נדבר על פרשת השבוע.

שבת זכור, אני מבקש ממך, תן לנו איזה "ווארט". אני מדבר לגבי פרשת השבוע תצווה, על "זכור" אני אדבר גם. תצווה, פרשת השבוע, זו הפרשה היחידה שלא מוזכר בה משה רבנו בשמו, מאז שהוא נולד. כולם שואלים, למה דווקא בפרשה זאת? שמעתי מאחד האדמו"רים, שמשה רבנו בפרשה הבאה, בפרשת כי-תישא,

בחטא העגל: אם לא תסלח, מחני נא מספרך. צדיק, גם על-תנאי, אז זה מתקבל. גם אם אומר את זה על-תנאי. מה קרה, מה הוא עשה? אחרי כי-תישא בפרשה הראשונה, היה צריך להיות השם שלו לא מחוק, אבל ה' לא רצה למחוק את שמו, הוא דחה את זה, ויקהל פקודי, ויקרא, צו. הוא המשיך, הוא הגיע סוף-סוף לדברים, הוא לא רצה למחוק. הוא הגיע חזרה לשמות, עד שהגיע לפרשה האחרונה, תצווה, ואז החליט, לא היה לו מנוס, בגלל זה זו הפרשה שכתוב. טוב. אני רוצה להגיד לכם עוד ועוד, אדוני יכול לסיים, אני חושב. לא לא, דווקא יש לי שיחה עם קדימה, זה דווקא טוב. עכשיו משהו, כן, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה.

שניים מקרא ואחד תרגום. קודם, אדוני סגן השר.

הזמן קצר והמלאכה מרובה, בעל-הבית דוחק. פרשת השבוע, בזה שאנחנו בחודש אדר, מרבים בשמחה.

הרי אדר זה גם ראשי תיבות, אני ה' רופאך, כבוד השר, יש תפילה, יש לך מנחה, אומרים. יש לי? מנחה. תפילת מנחה. מנחה? אה, אתה צריך מניין? כבוד השר, מגיש ההצעה הוא דרוזי. מגיש ההצעה הוא דרוזי, טוב, רבותי, נא באמת לא להפוך את זה, ולכן, בזה שאנחנו בחודש שמרבים בשמחה, ואנחנו גם בחודש של סגולה לבריאות, הרבה בריאות, אני מאחל לכולכם הרבה בריאות, ומי שיהיה לו הרבה בריאות, ואני מקווה לכולם, יהיה גם בשמחה.

תודה לסגן השר הרב יעקב ליצמן. אדוני רוצה הצבעה? הצבעה, רבותי. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכב מסחרי, הגבלת עקיפה), התשע"ב 2011, של חבר הכנסת מגלי והבה. מי בעד, רבותי? מי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכב מסחרי,

26 נגד, 15 בעד. הצעת החוק לא נתקבלה, רבותי. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, קביעת אחוז החסימה), של חבר הכנסת מאיר שטרית, ישיב במקום שר המשפטים השר מיכאל איתן. אדוני, לרשותך עשר דקות.

הצעת החוק שלי היא להעלות את אחוז החסימה ל-5%.

אם אנחנו באמת מדברים ברצינות על שינוי משטר ועל יצירת יציבות של הממשלה, הדרך הרצינית היחידה שהיא מעשית, אם יחברו אליה לפחות המפלגות הגדולות, היא לקבוע אחוז חסימה של 5%. באחוז חסימה כזה,

שמקובל בהרבה מאוד פרלמנטים בעולם, מפלגות קטנטנות לא תוכלנה להתקיים, והן יצטרכו או להתאחד למפלגות יותר גדולות יחד, כדי להיבחר, ואז יהיו פחות סיעות בכנסת, היכולת של הכנסת לתפקד וליצור ממשלה יציבה לאורך ארבע שנים תהיה הרבה יותר טובה. ברור שמפלגות קטנות, שאין להן היום 5%, יתנגדו לחוק הזה, כי הן לא רוצות להתאחד, רוצות לשמור על צביונן המיוחד והייחודי, אבל השאלה היא אם זה אינטרס של מדינת ישראל. ואני אומר למפלגות הציוניות הגדולות, זה אינטרס של מדינת ישראל. אני רוצה להזכיר לחברי הליכוד, שבהיותי ראש הקואליציה, ב-1999, הבאתי את החוק הזה להצבעה, ידידי יושב-ראש הכנסת רובי ריבלין, וכל חברי הליכוד הצביעו בעדו, כולל מיקי איתן שהולך לענות לי על החוק הזה. הצביעו כי זה היה נכון. לצערי הרב, אני רוצה להזכיר למיקי שהחוק הזה בזמנו, ב-1999, כשהייתי ראש הקואליציה והבאתי אותו לפני הבחירות, גם אתה הצבעת בעדו, נפלנו על שני קולות.

כי מפלגת העבודה, אז, עשתה הסכם עם הערבים, שהם יצביעו נגד העלאת אחוז החסימה בתנאי שהם יצביעו אתם באי-אמון נגד ביבי. זה מה שהביא להפלת החוק בזמנו בקריאה הטרומית. ואני אומר לכם, חברים, הנה, אני יודע שהרי רבים מהמפלגות הקטנות לא אוהבים את החוק הזה, בוודאי שלא,

אבל אני אומר למפלגות הגדולות, יושבים פה כרגע בכנסת, האנשים היושבים פה, יש רוב למפלגות הגדולות. ואני אומר לכם, ביום שיהיה אחוז חסימה של 5% ייעלמו מהמפה כל המפלגות הקיקיוניות של חבר אחד או שניים. כן, כולן, לטוב ולרע.

דוד, נראה אתכם אם תצביעו בעד. תראה, ישראל ביתנו, אני מציע לך לעשות תשובה והצבעה במועד אחר.

אני רוצה לומר לך, אמר לי מישהו מקדימה בשבוע שעבר, במצבנו, תשמע, אולי לא נגיע ל-5%? יגיעו, אתה יודע מה היתה תשובתי? אם אנחנו לא יכולים להגיע ל-5%, מוטב שלא נהיה.

ואני מתכוון לזה בכל הרצינות. תשמע, החשיבות של שינוי שיטת משטר מתחילה מכאן, ואותי באמת מעניין לראות אם ישראל ביתנו תצביע בעד החוק הזה, חרף ההצהרות הגדולות שאומנם הם תומכים בשינוי שיטת משטר,

אני רוצה לראות את זה היום בהצבעה שלכם. פעם אחת תעזו, תעזבו את העניין הקואליציוני,

אני מסתפק במה שיש.

חבר הכנסת מילר, או שאנחנו כולם, אני מסתפק במי שנמצא.

זה מכבד את המפלגה שלכם שתצביעו אתי יחד על החוק הזה, הצבעה, ובוודאי חברי הליכוד וחברי ש"ס, שיש להם מעל 5%. אפילו אגודה יש להם מעל 5%, יהדות התורה. וגם הערבים, אין לכם סיבה לא להצביע בעד. אתם יכולים להתאחד כולכם, סוף-סוף אולי יהיו מפלגה אחת,

ולא שלוש-ארבע מפלגות שנלחמות אחת בשנייה. אתה באמת רוצה את זה? אולי יש סיכוי יותר טוב ליצור ביניכם שלום, בין הסיעות הערביות בכנסת, וליצור, לקדימה, אתה ברצינות רוצה את זה? וליצור מפלגה אחת. יש סיכוי, אז תהיה לכם סיעה אחת, קודם תעשו שלום אצלכם. יותר גדולה, יותר רצינית, רבותי, רבותי. שתוכל, אתה פונה אליהם, אז הם גם עונים לך.

אתה פונה אליהם, אז הם גם עונים לך.

אדוני היושב-ראש, משטרים רבים בעולם עברו שינוי כזה. כשאחוז החסימה נמוך, זה יוצר אי-יציבות פוליטית, יוצר מצב של סגרגציה ודיפרנציאציה, יצירת המוני מפלגות קטנות שרובן מאבדות את הקולות של הבוחרים ללא שום הצדקה. אני חושב שרק נכון יהיה לקבוע אחוז חסימה 5%. כי אנחנו אז נקבע, המשמעות של 5% היא בערך שבעה חברי כנסת,

לא מוגזם. אז אם מפלגה לא מסוגלת לשבעה חברי כנסת, היא תצטרך להתאחד עם מפלגה אחרת ולרוץ יחד. אז מה יהיה? יהיו פחות סיעות בכנסת, יותר קל להרכיב קואליציה, פחות מחיר ציבורי שהממשלה תשלם למאה סיעות כדי להחזיק אותן בקואליציה. הדבר יקל את המחיר הציבורי שהיום ממשלות משלמות. ידידי רובי ריבלין, הממשלה היום, שר האוצר ושר הפנים, האיחוד הלאומי זה שלוש מפלגות,

שלוש מפלגות.

יתאחד עם צרצור כדי להיכנס לכנסת?

אם הם לא יעברו,

זה נורא פשוט. אני ממש שם דברים על השולחן, אני לא מתחבא.

חבר הכנסת רובי ריבלין, אם יתחברו, אדרבה, שיעברו 5%,

תראה, הממשלה דהיום, יש בה 40 שרים וסגני שרים. כמעט לא נותרו חברי כנסת מטעם הליכוד,

שפעילים בבניין, כי כולם שרים או סגני שרים, זה גם עוזר לפתור את בעיית מצוקת הדיור.

במקום סיעות, אפשר לתת למפלגה אחת. לא למפלגה. לחסרי דיור. כן, פה בכנסת. חבר הכנסת רובי ריבלין, אתה הרי הצבעת בעד החוק הזה, ב-1999. מ-1% ל-1.5%. הצבעת, נפלנו על שני קולות. לא, לא 1.5%, אתה הצבעת על 5%, על החוק הזה שלי. ב-1999 הגשתי אותו כראש קואליציה, ואתה היית אחד מחברי הכנסת הפעילים ביותר אז בקואליציה שלי, ואתה הצבעת בעד החוק הזה. החלפתי אותך,

כיושב-ראש הקואליציה, ואני אומר לך, זה דבר נכון לעשות, שלא יהיו אי-הבנות. ואני אומר לך, חבר הכנסת רובי ריבלין,

את שיטת הבחירות בבחירות אישיות אזוריות, כשהליכוד והעבודה יחד היו 95 מנדטים ומעלה, וניסיתי גם אז, הגשתי חוקים לשינוי שיטת הבחירות,

ושל פרס ושמיר יחד. ולצערי, חוסר האמון שהיה בין המפלגות הגדולות היה כל כך חריף, שאף אחד לא סמך על השני, ולא משנה מי היה בשלטון, כל מי שהיה בשלטון אמר: אם אני אלך אתך, אם נלך לשנות את שיטת הבחירות,

הדתיים יעזבו אותנו, ילכו עם הצד השני, יקימו ממשלה ויזרקו אותנו. וכשהיה הליכוד בשלטון הם אמרו ככה, העבודה אמרה ככה. לא הצלחתי להתגבר על חוסר האמון שהיה בין ראשי המפלגות הגדולות, ועד היום אנחנו משלמים את המחיר.

שאולי הכנסת הזאת היא הכנסת האחרונה, אולי לא עוד הרבה שנים, שאפשר בכלל לחולל בה שינוי כזה של אחוז החסימה או שינוי שיטת המשטר, מכיוון שרק אם יתחברו יחד, הליכוד וקדימה והעבודה וישראל ביתנו, אפשר להעביר את ההחלטה הזאת. אבל אם לא יתחברו, יכול להיות שבכנסת הבאה כבר יהיו כל כך הרבה מפלגות בינוניות וקטנות שתמיד יהיה רוב נגד שינוי שיטת המשטר והבחירות. אז אני אומר, בוא לא נחמיץ את השעה, תנועת העצמאות, עצמאות גם כן, בטח.

תציע להם, תנועת העצמאות, עם אחוז חסימה 5%, יכולה מעכשיו ללכת הביתה,

אף אחד לא יודע מה יקרה בקדימה. אדוני היושב-ראש, אני לוקח את הסיכון,

ואני אומר לחברים, הבה נצביע על החוק הזה, אני חושב שהוא נכון מכל בחינה שהיא, לטובת עם ישראל ומדינת ישראל.

מאיר, תציע תשובה והצבעה במועד אחר. תבקש מהם תשובה והצבעה במועד אחר.

השר מיקי איתן, בבקשה, בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הסוגיה שבה אנחנו דנים היא חלק, החלטת להגיד את מה שאתה חושב,

כך אני אעשה. יש לי כאן תשובה מוכנה, אני שם אותה בצד וקודם כול נדבר, קודם האמת ואחר כך הפוליטיקה. יש דעות שונות, ואני רוצה לשים את הסוגיה במקום שבו היא נמצאת. אנחנו מטפלים בנושא קונסטיטוציוני שנוגע לדמוקרטיה הישראלית ואיך שהיא משתקפת בהקמת מוסדותיה, המוסד המחוקק, ובמדינת ישראל גם המוסד המבצע נגזר מהבחירות לכנסת ומאמון הכנסת בממשלה, בניגוד לשיטות אחרות שבהן יש הפרדות שונות בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת, שיטות שונות. למה אני אומר את הדבר הזה? כי הסוגיה שעליה אנחנו מדברים נוגעת כרגע למשהו שצריך לבוא באיזון נכון בין שני עקרונות. עיקרון אחד זה עקרון הייצוגיות, שהוא עיקרון חשוב מאוד בדמוקרטיה. אתה רוצה שאנשים ירגישו שהם חלק מתוך הממשל, מתוך המוסדות, שהקול שהם שמים בא לידי ביטוי ולא הולך לאיבוד, או לפעמים אפילו מגיע לעמדות הפוכות מהעמדות שלהן הם הצביעו ותיכף אני אסביר למה. אז מצד אחד יש לנו את העיקרון של הייצוגיות, ומצד שני אתה אומר, בצדק, הממשל צריך להיות גם יציב. וכאן אנחנו נמצאים באיזשהו משחק, עד כמה אפשר להרחיב את היציגות על מנת שהדמוקרטיה תבוא לידי ביטוי מלא יותר, ומצד שני העיקרון הפרקטי, איך נמנע מצב של חוסר יציבות שמוביל לבחירות חוזרות ונשנות ולחוסר יכולת תפקוד. והאמירה שלי היא שבמדינת ישראל, שבה יש לנו שיטה ייצוגית שנובעת בין השאר מהעובדה שבאמת יש לנו חברה משוסעת, עם הרבה פלגים, עם הרבה דעות, אנחנו מוכרחים להקפיד על הייצוגיות. ועוד, כשיש לנו שיטה של חלוקת עודפים, שמעבירה קולות לפי מנגנון של המפלגות הגדולות. ובעצם מה שקורה, כאשר אנחנו נקבע בחירות שבהן רק מפלגה של שישה מנדטים יכולה לעבור את אחוז החסימה, אנחנו לא רק מבטלים במידה מסוימת את כל הקולות, מאות אלפי קולות,

שהלכו למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, אלא אנחנו לוקחים את הקולות האלה ומחלקים אותם אחר כך למפלגות הגדולות. אני מצביע על הבעייתיות, כי אני חושב שאם היית מקבל משטר יציב,

לא אכפת לי שתהיה ייצוגיות רבה. אבל כאן אנחנו מגיעים, ואני רוצה לקשור את הדברים, כאן אנחנו מגיעים למצב שבו במדינת ישראל, בשיטה הקונסטיטוציונית הנוכחית, הכנסת היא זאת שקובעת בסופו של דבר גם את הממשלה, ואי-היציבות הביצועית על הממשלה נובעת בין השאר מהתלות של הממשלה בכנסת.

היינו אולי מוצאים שיטה של הפרדה, היתה לנו תקופה שניסינו,

היינו יכולים להגשים יותר נכון גם את העיקרון של הייצוגיות, ואת היציבות היינו מעבירים למוסד הביצועי, לרשות המבצעת, בשיטה כזאת או בשיטה אחרת. בהעלאת אחוז החסימה, מיניה וביה הרעיון המסדר של העלאת אחוז החסימה. לא כל מישהו שיש לו עניין ספציפי צריך רשימה לכנסת. שיתאגדו כמה כאלה, ואז לא ילכו לאיבוד קולות ואז תהיה ייצוגיות. לא במאה אחוז. חזקה אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו, אז כל אחד יצא עם חצי תאוותו בידו. יעשו, חבר הכנסת בר-און, א. אני רוצה להעיר ברזולוציה פחות גבוהה ממה שאנחנו מדברים עליה, ברמה הפרקטית, יכול להיות מנגנון שיתאחדו שלוש או ארבע סיעות ויום אחרי שהן בכנסת הן יתחלקו חזרה. זה מה שקורה הלכה למעשה, תראה את האיחוד הלאומי. אני לא רוצה לקחת דוגמאות. יש גם בעניין הזה שינויים. אין לנו שום הבטחה, אלא אם נמשיך בהליכי חקיקה, שגם מפלגות שלצורך הבחירות ירצו להיות שש סיעות או חמש או ארבע או שלוש, מייד אחרי הבחירות לא עוד פעם יתפלגו וייצרו מצבים שהן עוד פעם בכנסת שבה יש שסעים והכנסת לא יציבה. אבל חבל שנשחית את הזמן על זה, לדעתי, משום שאני רוצה להגיע לעיקרו של דבר. חופש הצבעה, אה? חופש דיבור זה לא חופש הצבעה. בבקשה, חברים. לטעמי האישי יש מגבלה גם בגובה אחוז ההצבעה, הייתי אומר אולי ש-5 זה הרף העליון שאפשר בכלל להשלים אתו מבלי שיהיו עיוותים משמעותיים. אני אומר שהפתרון של הבעיה הזאת צריך להיות קשור בשינוי יותר רחב של מערכת האיזונים בין הכנסת לבין הממשלה. ובסוף אני אומר את המציאות שכולנו מכירים: שינוי חוקי-יסוד בממשלה קואליציונית במדינת ישראל בשנים האחרונות מותנה בכך שכל השותפים מסכימים. לא, אפשר לעשות

הקואליציה הקימה ועדת משילות, שמתפקידה להיות הגורם שמנסה להביא את כל הצדדים להסכמות. אחוז החסימה הוא אחד הנושאים שנדונים, ובשלב זה אנחנו לא יכולים לקבל את הצעת החוק הזאת, ואנחנו מבקשים מהכנסת לדחות אותה על שני חלקיה, גם לגבי נושא חוק-היסוד וגם לגבי ההצעה הספציפית. תודה רבה לך, השר מיכאל איתן.

אם כך, אנחנו ניגש להצבעה, הצבעה על חוק-יסוד: הכנסת (תיקון קביעת אחוז החסימה), של חבר הכנסת מאיר שטרית. הצבעה, מי בעד, מי נגד, מי נמנע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, קביעת אחוז החסימה) נתקבלה. בעד, 13, נגד, 40, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק זו נדחתה. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה: הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, ביטול מס ערך מוסף על הבלו), התשע"א 2011. חבר הכנסת מאיר שטרית, בבקשה. אה, תשובה והצבעה במועד אחר. בבקשה, חבר הכנסת מאיר שטרית. אין תשובה. הצבעה, יש תשובה. יש תשובה של מי? מי עונה?

תשובה והצבעה, מי עונה?

בגין. בבקשה. חבר הכנסת והשר זאב בנימין בגין, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

בטרם אענה על הצעת חוק זו של חברי חבר הכנסת שטרית, אני מבקש להביא, ממש מן השעות האחרונות, דוגמה ליכולתו של איש ציבור לטפס מעלה-מעלה בסולם ההכרה הציבורית. לקנות עולמו בשעה. לקנות את עולמו בעשר דקות. חברי כנסת אחדים היו כאן במליאה כאשר אני השבתי על הצעתו של חבר הכנסת חסון בדבר המחיר של הדלק, מחירו, הבלו ומס ערך מוסף, ושמתם לב אולי שבמידה מסוימת אני לא קראתי את התשובה, אלא דקלמתי אותה, ולמי שלא שם לב, אני לא כיחדתי בלבי ובשפתי, והודיתי בפני היושב-ראש שקראתי את התשובה הזאת מתוך חוסר התמצאות רב, והתנצלתי על כך, אבל חזקה עלי מצוותו של שר האוצר. והנה לפני שעה קלה אני קיבלתי שיחת טלפון, אנחנו כולנו עם הניידים, אי-אפשר להימלט מהם, ואחת, הייתי אומר, אחת מתחנות התקשורת הזמינה אותי הערב לאולפן, להופיע בשעה זו וזו הערב, ולשוחח ולהסביר בעניין הבלו ומס ערך מוסף על הדלק. ואני לא יכולתי אלא להתנצל, וסיפרתי את הסיפור כפי שהיה. אבל עכשיו אני מתוך חוסר התמצאות דומה אקרא את התשובה לחבר הכנסת שטרית, מתוך תקווה שאני אקבל טלפון נוסף, מתחנת תקשורת אחרת, ואולי אני אגיע בכל זאת הערב לספר את כל בורותי בציבור. אנחנו השתכנענו. יכולת לשלוח אותם אלי. אתם השתכנעתם. אם כך, חזקה עלי עכשיו מצוותו של יושב-ראש הקואליציה, ואם כך אקצר ואקרא את השורה האחרונה, תרתי משמע: אבקש מחברי הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום.

תודה רבה לך, השר זאב בנימין בגין. אם כך, נעבור להצבעה. חברים, מי בעד?

מי נמנע? ביטלתי את ההצבעה. אני נותן לחבר הכנסת מאיר שטרית להשיב, שלוש דקות. חשבנו שעל תשובה קצרה כזאת, חמש דקות, אדוני. למה שלוש דקות? למה שלוש דקות? למה להתווכח? אתה צריך להיות מעודכן בתקנות החדשות.

תגזלו גם את רשות הדיבור מאתנו, הכול אפשר. אחרי התשובה הארוכה של השר בגין אתה צריך חמש דקות?

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת,

אני רוצה לומר שהצעת החוק הזאת היא לא רק שלי, היא שלי ושל חבר הכנסת זאב אלקין, יושב-ראש הקואליציה, שחתום אתי על הצעת החוק, ואני רוצה לומר מה הצעת החוק בעצם מציעה. אני לא מציע לבטל את הבלו. חברים, אני לא מציע לבטל את הבלו, אני לא מציע להוריד את הבלו, אני לא קורא לזה מס בלו,

אני קורא לזה מס בלוף, אבל אני לא מציע להוריד את הבלוף, ולא את הבלו, אני מציע דבר הרבה יותר מתון והרבה יותר הגיוני: ממחיר ליטר דלק כמעט 50% זה מחיר הדלק עצמו. חבר הכנסת בגין,

אסביר לך את הרעיון, שתוכל להופיע בטלוויזיה בערב. כמעט 50% ממחיר ליטר דלק הוא מחיר הדלק עצמו. עוד כמעט 50% זה הבלו. נוסף על מחיר הדלק והבלו יש עוד מרווח שיווק קטן של המשווקים, ויש מס ערך מוסף גם על הדלק וגם על הבלו. זה הגיוני שהמדינה תטיל מס ערך מוסף על הדלק,

כי היא מוכרת לי מוצר,

אבל מה ההיגיון שהמדינה גובה מס ערך מוסף על זה שהיא מוכרת לי ליטר דלק? על זה שאני קונה ממנה ליטר דלק, היא מוכרת לי מס על הדלק. מה, היא מוכרת לי את המס? אני מציע לבטל את מס ערך מוסף רק על החלק של הבלו. זה היה מקטין את מחיר הליטר דלק, ידידי, שמעתי אותך הבוקר, השר לנדאו, ב-50 אגורות לליטר. זה מוריד את כל התוספת, שמוסיפים עכשיו, פלוס. אז מילא היתה נפגעת הכנסת האוצר במעט כסף, יחסית, והאוצר מביא נימוקים מדוע הוא לא מסכים להורדה. שמעתי אותם הבוקר, אני מוכרח להגיד, זה פשוט הזוי בעיני. אם אלה דברי האוצר, אוי לנו. מה האוצר אומר, אומר: אנחנו לא יכולים להוריד את המס על הבלו,

כי אם נוריד את המס, מאחר שנוסעים במכוניות רק שני העשירונים העליונים, לא יהיה כסף לשלם לעשירונים התחתונים. כל המדינה פתאום נבנית מהבלו. אז קודם כול, נוסעים לא רק העשירונים העליונים, נוסעים כל מעמד הביניים, יש להם מכוניות, לצערנו. וגם חלק מהשכבות החלשות יש להם מכוניות, ושנית, אני שואל, ריבונו של עולם, האם באמת הכסף ילך לשכבות החלשות? אז בוא נבחן את זה: כשאתם מעלים את מחיר הדלק לממדים כאלה, הרי מחר יעלה מחיר ההובלה, ויעלה מחיר הלחם, ויעלה המחיר של כל מוצר תעשייתי שמיוצר בארץ, כי הכול קשור לדלק. מי ישלם את המחיר? האוכלוסיות החלשות. הרי גם ככה קשה להם לגמור את החודש. אז איפה המחאה החברתית? איפה ההתייחסות למחאה החברתית? איפה לא לגמור את החודש? כל חברי הכנסת שיושבים פה, אני בטוח שבלבם, כל אחד מסכים אתי שאין שום היגיון לגבות מס ערך מוסף, מס על מס. הרי אפשר להמשיך את זה אין סוף, לגבות מס ערך מוסף על הבלו, ועל המס ערך מוסף לגבות מס הכנסה, ועל מס ההכנסה לגבות מס בלו. הרי אפשר עוד, זה הרי לא יאומן. אני מציע דבר נורא פשוט והגיוני, ומי שלא מבין את זה, ההיגיון שלו, משהו לא בסדר: לא מטילים מס על מס,

ואגב, כדי להיות הגון אמרתי לממשלה בדיון הקודם: אם אתם אומרים שאתם לא רוצים להקטין את המס,

תהיו הגונים, מצדי תגדילו את הבלו בהפרש על הכסף שאתם מפסידים, אבל זה יהיה הגון,

והציבור ידע מה הוא משלם. הדבר האחרון, אדוני היושב-ראש. משפט אחרון. דבר אחרון. הרי נגיד שעכשיו, לפי מה שאני רואה בקואליציה, תפילו את החוק שלי,

אני חושב,

כתוצאה מהעלאת מחיר הדלק והעלאת מחירי המוצרים האינפלציה תעלה. אם האינפלציה תעלה ב-1%, המדינה תפסיד פי-מאה ממה שהיא חוסכת או אוספת מאותו מס ערך מוסף על הבלו.

אתם באמת אטומים, לא מוכנים לשמוע באמת מה קורה לציבור? איך אתם מצביעים בעד דבר כזה? תודה רבה, אדוני. יש שאלה לחבר הכנסת קרא. אם הוא רוצה ואתה מוכן להשיב, אני מוכן. בהחלט, בבקשה. יש היגיון בהצעת החוק. ברוך השם. כשהיית שר האוצר, למה לא עשית את זה? תבדוק מה היה מחיר הדלק בזמני ותראה שלא היתה בעיה בכלל. אבל אני חושב שאם הייתי היום שר האוצר, ותבחן אותי, בעזרת השם,

אם אגיע למצב כזה,

אני לא אומר שמה שרואים מפה לא רואים משם, אף פעם לא אמרתי. אבל ברמה העקרונית זה היה אותו דבר גם אז. נכון מאוד. אתה צודק, אבל זה לא עלה בפני. לו היה עולה בפני,

ואני אומר לך, אני בעד שהממשלה,

שתעלה את מס הבלו, אם היא רוצה לאותו רווח,

אבל זה לא הגון להטיל מס על

כשעולים על תקלה, בסדר, לא ידענו עליה, עכשיו יודעים עליה, בוא נתקן אותה. עכשיו יש לכם הזדמנות לעשות עם הציבור חסד, להוריד את מחיר ליטר דלק בצורה משמעותית. הרי זה ביטול מס עקום. אם לא מבינים את זה, הרי יושב-ראש הקואליציה, שחתם אתי על החוק,

אף אחד לא מאשים אותו שהוא טיפש, שהוא לא מבין מה החוק הזה. הוא חתם אתי כי הוא מאמין כמוני, אבל הממשלה, וועדת שרים, נייט,

לא,

תודה. חברים, מס הבלוף הזה מענה את הציבור. תשקלו, האם באמת זה נכון להטיל מס בלו כל כך גבוה? מה ההיגיון להפוך כל ליטר דלק לעוד בסיס מס? תנו תחבורה ציבורית יותר טובה, שימו את הכסף שם,

אתה מציע מה שמציע האוצר? האוצר מציע ברוב חוצפתו לציבור לנסוע בתחבורה ציבורית. איזה מין דבר זה, מה זה. איפה יש תחבורה ציבורית? אופיר, הוא העלה את המחיר של התחבורה הציבורית. לא, זה דבר לא יאומן. אם היתה תחבורה ציבורית זמינה, אמינה, זולה, נוחה, אולי הציבור היה משתכנע לעשות את זה. אבל היום אתם פשוט מענישים את הציבור בתוספת מס מיותר.

להצבעה. מי בעד?

מי נמנע? בעד הציבור הישראלי. תתביישו לכם, בעד צדק חברתי.

להסיר מסדר-היום את הצעת החוק מס ערך מוסף (תיקון, ביטול מס ערך מוסף על הבלו), התשע"א 2011, נתקבלה. ובכן, 18 בעד, 29 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק לא עברה. הודעה למזכיר, ואחר כך להצעת החוק הבאה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים, בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורי מקלב ומירי רגב, בנושא: המשבר בעובדים זרים לענף הבנייה, מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בנושאים: הקצאת מגרשי בנייה לחיילים המשוחררים בני העדה הדרוזית, ועלות חלקות חיילים משוחררים, הצעות חברי הכנסת מגלי והבה וחמד עמאר.

אני מודה למזכיר. הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון, כשירות שופט בבית-המשפט העליון), של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. בבקשה, אדוני. משיב השר מיכאל איתן, ואחר כך נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתמול קרה דבר שהוא ההגדרה,

המדויקת ביותר למה שנקרא "יצא המרצע מן השק". לפני כמה חודשים הנחתי על שולחן הכנסת

של בית-המשפט העליון, שאומר שבבית-המשפט העליון, המקום שבו,

מכריעים בהכרעות של אזרחי ישראל בשאלות אקוטיות ביותר שמגיעות אל בית-המשפט העליון: בשאלות של דת ומדינה, ביטחון, שאלות חברתיות יסודיות, במקום הזה יוכל לכהן רק מי שעבר את המסלול, גם של נתינה, גם של נשיאה בעול. מדברים פה הרבה על נשיאה בעול, או איך שמכנים את זה כאן: נשיאה בנטל. בשירות צבאי, בוודאי. בשירות לאומי, לחלופין, או בשם הנורא, מבחינתי, של החלופה של השירות הלאומי, עוד סוג של נסיגה וכרסום, בשם הזה שנקרא "שירות אזרחי". גם שירות אזרחי. וזה יהיה המבחן למי שרוצה להיות במקום שבו מכריעים לגבי אזרחי ישראל. ומי שמעוניין להיות שם, בבקשה שיעשה. שאלו אותי, אם כן, מה עם החרדים? אמרתי, אותו דבר. אותו דבר.

אני אשכב על כל גדר שתלמד תורה כל ימי חייך. אבל אם אתה רוצה להיות שופט בבית-המשפט העליון, אנא התכבד, תן את תרומתך למדינה שאתה רוצה להכריע בענייניה, ולאחר מכן תתכבד ותהיה שופט בבית-המשפט העליון, אם אכן תהיה ראוי לכך. וכמובן הוספתי דבר, לא לחינם. שאלו אותי ביממה האחרונה: האם אתה עוקב אחרי שפתיו של השופט ג'ובראן? אמרתי: לא, אני לא עוקב אחרי שפתיו של השופט ג'ובראן. לא הייתי זקוק לשפתיו. עוקב אני אחר פסיקותיו של השופט ג'ובראן, והאמן לי, אדוני היושב-ראש, כשאומרים ש"בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד" בין נקודות פסיקותיו של השופט ג'ובראן עובר קו אידיאולוגי אחד, שאולי אני אדרש אליו בהמשך. אבל אני רוצה לעסוק במשהו שמדאיג אותי ומטריד אותי מאתמול ועד היום,

אני כל פעם שומע את יושב-ראש הכנסת אומר: מה אתה רוצה מהערבים? שישירו את ההמנון? הם ישירו "נפש יהודי הומייה"? היום פגשתי פה כמה מחברי הכנסת, בבית הזה, שמכהנים בבית הזה, שאינם יהודים. שאלתי אותם אחד לאחד. שאלתי את חבר הכנסת שנאן, שאלתי את חבר הכנסת איוב קרא, שאלתי את חבר הכנסת חמד עמאר: יש לכם בעיה עם ההמנון? אמרו: לא רק שאין לנו בעיה עם ההמנון, אנחנו שרים אותו וגאים בו. תשאל את הדרוזים, כן, הא. נו, מה. סליחה,

זה בדיוק, מה שנקרא, איך אמרו ב"כוורת", "פה קבור הכלב"? פה קבורה הבגידה. הם לא נגד ההמנון, ידידי ומכובדי, חבר הכנסת שטרית, הם נגד מה שעומד מאחורי ההמנון. הם עומדים מאחורי האתוס הציוני שהקים את המדינה הזאת למורת רוחם, ויותר נכון, מתוך רצון וכוונה שהאתוס הזה,

אלא כל הישות הזאת כולה, תעבור מן העולם. שמעתי הבוקר בשידור חי את שופט בית-המשפט העליון זועבי, בדימוס. שמעתי, הוא שופט בדימוס, אומר: יש פה שני עמים. כל אחד יש לו את שלו.

יש פה מדינת לאום אחד, או יותר נכון, מדינת לאום אחת ולה המנון אחד. שמעתי ריאיון עם אחת מהשופטות בבית-המשפט העליון, נדמה לי השופטת בן-פורת, אולי נוסיף בית להמנון? אמרתי, רבותי, מי שיוסיף בית להמנון, יחריב את הבית הזה. מי שיוסיף בית להמנון יאמר שכל מה שהיה עד עכשיו הוא עורבא פרח. בשביל הספורט, אספתי לי כמה המנונים של מדינות אחרות. מישהו מכם פעם שמע או תרגם לעצמו את ההמנון של גרמניה? או את ההמנון של הממלכה המאוחדת הבריטית? אני אקריא לכם מה שרים בגרמניה, גם יהודים בגרמניה: "גרמניה, גרמניה, מעל הכול. מעל כל דבר בעולם. כל עוד באחווה תמיד נדבוק, יחד להגנתה, ". מעל הכול גרמניה. כולנו זוכרים לאן הביאה את גרמניה הססמה הזאת, האמירה הזאת, שגרמניה מעל הכול. או, בואו נלך בבקשה לבריטניה: "אלוהים, נצור את מלכתנו רבת החסד,

כמה שהיא עשתה חסד. אם יבואו ציבורים, אתם מעלים על דעתכם שיבואו ציבורים באנגליה, או איזה תלמיד בבית-ספר, או איזה חבר בבית-הלורדים שיגיד: היא רבת חסד? היא עשקה, היא גזלה אדמות, היא לקחה נכסים, היא התעללה בגזע המשרתים במשך שנים, במעמד המשרתים במשך שנים, איזה רבת חסד? היעלה על הדעת כזה דבר? הייתי מקריא לכם עוד המנונים רבים שאספתי. בשום מקום אין אזרח שמערער על ההמנון של המדינה, וגם אם הוא שופט בבית-המשפט העליון. תארו לעצמכם, בשביל הספורט, שלבית-המשפט העליון בארצות-הברית התמנה אינדיאני. אינדיאני, שכמו שאתם יודעים, וכפי שמכנים את זה כאן, האינדיאנים בהחלט עברו איזה סוג של נכבה. מה אתם חושבים? הוא היה יכול לשיר את ההמנון האמריקני שמדבר על הניצחון, "ארצם של בני-החורין ומולדתם של האמיצים"? איזה אמיצים הם היו, האמריקנים? אמיצים נגד הילידים? נגד אלה שהם חשבו שהם מאינדיה, וקראו להם "אינדיאנים" ומחקו אותם ושחקו אותם, וכבשו את כל המקומות שלהם, וביערו את היערות ואת מקומות המגורים שלהם? האם יעלה על הדעת שיבוא אינדיאני אחד בבית-המשפט העליון ויגיד: אני סותם את הפה. אני לא שר. אתם עשיתם לי נכבה. היעלה על הדעת? היו מעיפים אותו ישר לנאס"א, מעלים אותו על אחד מהטילים האלה שלא חוזרים, ומעיפים אותו לכל הרוחות. רק אנחנו לא תמימים,

רק אנחנו, אני מבין הכול.

גם אלה שלא שירתו בצבא. אתה נפלת על הראש? נכון, נכון, מי שלא שירת את המדינה, מי שלא שירת את המדינה, מי שלא, אם אני הייתי צריך עכשיו להיות שופט, אני לא יכול להיות בגלל, מי שלא נשא פה בעול, אתם מדברים על נשיאה בעול, על החרדים. מי שלא נשא פה בעול, לא יכריע בהכרעות הקריטיות של המדינה שלנו. זה דברים ברורים ופשוטים לכל מי שיש לו ראש על הכתפיים. הוא יכריע בשאלות הצבאיות שלנו? בשאלות החברתיות שלנו? כן, כשהוא לא נשא בנטל? כן, כן, עם ראש מעוות, אז כן. עם חשיבה מעוותת שמביאה לחורבן, אני יודע בדיוק מאיפה זה בא. אני יודע בדיוק מאיפה זה בא. רבותי, אנחנו צריכים לשים את הדברים על השולחן. צריכים לשים את הדברים על השולחן. אם היו לכם תשובות הגונות, תבואו. היום אני שמעתי כל מיני קללות,

שאני מוכן לשים את ההשכלה שלי מול ההשכלה שלו,

תענו בבקשה עניינית. או ברוך קרא: מה אתה רוצה, שהם גם יתגיירו?

אתה רוצה שהם יאכלו מצות?

אבל את ההמנון ואת הדגל, אני לא מוכן שישָנוּ. כי מי שישנה את ההמנון או מי שנלחם בהמנון, לא נלחם בהמנון, תפסיקו להיות תמימים.

שבמעוז הקדמי של האויב, שנייה אחת, במעוז הקדמי של האויב לא שרים את ההמנון. הם לא שרים כי הם לא אוהבים את ההמנון, הם לא שרים כי הם לא אוהבים את מה שעומד מאחורי ההמנון. וההבנה הזאת, המטופשת, זה טמינת הראש בחול. אל תעשה מזה סיפור. אבל אני, ברשותכם, רוצה להגיע פה, לאגף הזה דווקא. אבל החוק שלך לא מדבר על ההמנון. הוא לא מדבר על ההמנון. נכון שהוא לא מדבר על ההמנון,

החוק שלי הוא בבחינת יצא המרצע מן השק. זמני קצר, יש לי עוד דבר מאוד חשוב. שאלה, משפט אחד. אדם נכה שלא שירת בצבא, אדם נכה שלא שירת בצבא זה נסיבות מיוחדות. לא ניקח את הנסיבות המיוחדות. אני מוכן להכניס את זה לחוק. תצביע בעדי, בקריאה שנייה ושלישית, בנסיבות מיוחדות אני מוכן שישב בבית-משפט עליון. בוא תצביע אתי. אבל, רבותי, אל תהיו תמימים. בצד הזה, יש פה יושב-ראש מפלגה שהלך לבחירות, אם אין נאמנות, אין אזרחות. אמירה מאוד קיצונית. אני לא אומר "אין נאמנות, אין אזרחות". לכל הפחות אני מצפה שירוץ לכאן השר ליברמן וכל 14 חברי הכנסת שלו.

לפחות, לפחות, אל תהיה שופט בבית-המשפט העליון. אם אתה לא נושא בנטל, לפחות, לפחות, תבוא לכאן. אני שמעתי מהמקורבים, זה מה ששמענו כולנו, המקורבים של השופט ג'ובראן. שמענו מהמקורבים שלו שהוא לא ציוני. זה מין, מה אתה רוצה?

רבותי, לא ציוני זה אנטי-ציוני, אין באמצע. אין באמצע. אני נגד קיומה של המדינה הציונית. המדינה הזאת קמה מתוך "עין לציון צופייה". ועכשיו אני רוצה לענות הן לחבר הכנסת, יושב-ראש הכנסת ריבלין, והן לאחרים. כששרים "נפש יהודי הומייה" אין הכוונה שאני נפש יהודי הומייה. הכוונה היא שעל האתוס הזה, על המלים האלה, על הרעיון הזה, על האידיאל הזה קמה המדינה הזאת, קם הבית הזה. זה המניע, זה מה שהביא אותנו לכאן, תודה רבה. ואני אזרח נאמן של המדינה. אני מצפה מליברמן, יש לך עד תשובת השר זמן להגיע לכאן, ביחד עם חבריך, ולתמוך בחוק החשוב הזה. אחרת שוב יתברר שאצל ליברמן, כמו אצל ליברמן, הכול דיבורים.

אני מודה לך. עונה בשם הממשלה השר מיכאל איתן.

השר מיכאל איתן. כך כתוב. כך כתוב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני הייתי מציע לתת לשר לומר שני משפטים או שלושה, כדי שנשמע מה העמדה, ואז הוא יבין. אני מציע לכם לא לעשות צחוק לגמרי מהכנסת. לא עשינו. ישיב בשלושה משפטים.

אני לא אוכל, ראיתי את השר בגין, לא להפריע. מספיק.

לא אוכל במקרה הזה, אדוני יושב-ראש הקואליציה, לעשות שימוש בתקדים המחויך של השר בני בגין, כאשר הוא הסתפק בקריאת השורה האחרונה של עמדת השר שאותה הוא קרא. כי גם כאן, השורה האחרונה, אני יכול לגלות לכם את הסוף, זה: בנסיבות אלו מתנגדת הממשלה להצעת החוק. אבל בעוד ששם היה דיון על נושא של מחירי הדלק, כאן אנחנו דנים בנושא שהוא בנפשה של הדמוקרטיה, ואנחנו חייבים ללבן בינינו את חילוקי הדעות ולהעלות אותם על השולחן. לא נעשה את זה באריכות, אבל נשתדל בתמציתיות להבהיר. אנחנו מדברים על מחויבות של אזרח למדינתנו, והמחויבות הזאת קיימת, ואנחנו מכירים בה. והמחויבות הראשונה של אזרח זה לכבד את החוקים ולנהוג בהתאם לחוקים שהוא משתתף בעיצובם באמצעות הדרך הדמוקרטית, ויכול להביא לשינוים, גם כן בדרך של דמוקרטיה, שהדמוקרטיה מאפשרת. זאת המחויבות, אלה הם כללי המשחק. אומר המציע: רגע אחד, יש דברים שהם מעבר לאזרחות סבילה,

תפקידים במדינה שבהם יש איזשהן דרישות נוספות על הדרישות שמופנות לכל אזרח ואזרח מתוקף היותו אזרח המדינה. אני מקבל. אני מקבל גם את זה.

ההרחקה וההרחבה באמירה שעל מנת להיות במקומות שבהם מכריעים בענייני הציבור חייבים להיות לאחר שירות צבאי, כי מי שלא נשא בנטל לא יכול להשתתף בעיצוב החיים הציבוריים המסקנה הזאת היא מרחיקת לכת, ואני לא בטוח שאתה, חבר הכנסת בן-ארי, תהיה מוכן ליישם אותה לכל אורך הדרך. למשל, מכריעים בעניינים חשובים, ציבוריים מדרגה ראשונה החברים בבית הזה, אלה שיושבים כאן. האם אתה תוציא מכאן כל אדם שלא שירת שירות צבאי?

אני מניח שאתה תאמר לא. יש כאן איזה בעיה שצריך לפתור אותה מבחינתך. האם השאלה של השירות הצבאי לא צריכה להיות שאלה שלמשל נותנת זכות יתר למי שנושא בשירות הצבאי? התשובה היא כן. האם זה מביא לכך ששירות צבאי הוא תנאי סף לתפקידים אזרחיים? התשובה היא לא. לא יכול להיות, כי יש סוגי אוכלוסייה רבים שלא משרתים בצבא. אבל מה עם השירות האזרחי? יש קבוצות אוכלוסייה של אנשים עם מוגבלויות, ויש קבוצות של אנשים שהחוק מתיר להם, מטעמים של אמונה, לא לשרת.

וכל זמן שהחוק הזה קיים, ואתה לא רוצה להגיד שהם אזרחים סוג ב', אתה אומר: אני נותן העדפה לאלה שהם משרתים בצבא, מבלי לפגוע ולומר על האחרים שהם סוג ב'. איפה בא העניין שעליו אנחנו מדברים לכלל ביטוי? נכון, יש שיקול דעת לוועדה לבחירת שופטים. יש ועדה שמורכבת מאנשים שנבחרו והגיעו, חלק מהכנסת, חלק מהממשלה, חלק מבית-המשפט, חלק מלשכת עורכי-הדין. זאת ועדה שדנה בכישוריהם של שופטים, ובסמכותה וביכולתה לשקול שיקולים שונים, וזה המנגנון הקיים. אבל אין שום תנאי סף שאומר: רק בגלל שירות צבאי. יש תנאי סף אחרים של מי שרשאי, מקצועיים, ממין העניין, שיוצרים את הסינון מי יכול להיות מועמד ומי לא. כדבר החוק, תנאי סף. אבל אין להוסיף תנאי סף שאינם ממין העניין. משום שיכולים להיות אנשים שהם בעלי הכישורים הטובים ביותר, שהם בעלי היכולת להיות השופטים המעולים ביותר. האם אנחנו נפסול אותם בגלל שהחוק קבע שהם אינם מחויבים בשירות צבאי? האם אנחנו נחוקק חוקים שמחייבים,

אתה לא עונה לחוק שלי, אתה עונה למשהו אחר, אני רוצה, ובזה אני אסיים, אני לא מקבל גם את המשוואה שלך, שכל מי שאינו ציוני הוא אנטי-ציוני. אני חבר מפלגה ציונית, אני רוצה שהציונות תהיה התנועה הערכית שתוביל את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אבל אם אנחנו מדברים על היכולת להוביל, אנחנו צריכים להביא בחשבון שאנחנו גם מחילים את הערך הדמוקרטי שבו יש חילוקי דעות. הכוח שלנו הוא לא בחקיקה ולא בכפייה ולא בענישה ולא בסילוק והדרה מתפקידים ציבוריים. הכוח שלנו הוא בצדקת דרכנו ואמונתנו, שאנחנו מסוגלים בכוח השכנוע להוביל את המדינה הזאת כמדינה שמגשימה ערכים ציוניים. לא בכפייה, לא בכוח, לא בהכתבה, אלא בכוח השכנוע ובכוח המעשה.

ולכן אני מבקש לחזור אל השורה האחרונה של הצעת השר שאת מקומו אני ממלא: בנסיבות אלו מתנגדת הממשלה להצעת החוק. אני מאוד מודה לך, כבוד השר. חבר הכנסת בן-ארי, יש לו הזכות לשלוש דקות נוספות. ואחר כך נעבור להצבעה.

היה לי הבוקר בעימות עם איזה עיתונאי אחד שאמר: אתה רוצה לגייר אותם, אתה רוצה שיאכלו מצות. לא דיברתי, אדוני השר איתן המכובד מאוד, ואתה שמעתי אותי היטב, ואתה אחד מהאנשים הנבונים פה, אני לא דיברתי רק על שירות צבאי. מדובר על נשיאה בנטל, ויש היום אופציות נוספות, כפי שאתה יודע, שירות אזרחי או שירות לאומי. אבל אני לא יודע אם אתה יודע שוועדת המעקב העליונה, וכבר היה פה דיון לפני כמה זמן, ישבו בכנסת שני ראשי ממשלה, ראש ממשלת היהודים בנימין נתניהו וראש ממשלת הערבים אחמד טיבי, ישבו פה באיזו ועדה. כך לי זה נראה כצופה מן הצד לפחות. ככה זה נראה. הוא הציע: תעשו שירות אזרחי. קפצו ממקומם חברי הכנסת הערבים: שום שירות לא יהיה, תיתנו לנו לנהל את זה, כמדינה בתוך מדינה.

אנחנו יכולים, זה יהיה בחוק טל החדש,

ופה אני רוצה לפנות לאנשי קדימה, פה אני רוצה לפנות לאנשי קדימה. ברשותך, הזמן שלי יקר.

בן-ארי, גם ברבנות שישרתו בצבא.

כולם יתרמו, גברתי, אל תדאגי. אל תדאגי, כולם יתרמו.

למה את עוד מודאגת? כולם יתרמו. מה אתם תעשו, כולם יתרמו, אל תדאגי. אנחנו בהבנה, כולם צריכים לתרום.

מה אתם תעשו אם החוק שלכם יעבור? אתה מוכן שלא יהיו דיינים שלא שירתו בצבא? אם החוק שלכם יעבור, לא, שהדיינים בבתי-דין הרבניים לא שירתו בצבא.

בוא נראה.

אני לא אמרתי: ימשיך לקבל את כל זכויותיו,

מי שרוצה, אתה יודע מה?

מי שרוצה ללכת למקום עבודה כזה, שייתן שירות אזרחי שנה, שייתן שירות אזרחי.

למה הבן שלי, שייתן שירות אזרחי. בואו נדון בזה. אם תורתך אומנותך, תורתך אומנותך. אם פתאום החלטת להחליף מקצוע, החלטת להחליף מקצוע? בבקשה, בוא תתרום למדינה, כחלק מהתפיסה הריבונית,

תציע את החוק הזה,

אבל בואו נציע אותו. תציע אותו, בבקשה, ותתמוך בי. אבל מה אתם תעשו אם החוק שלכם יעבור, שחייבים פה, כדי לקבל זכויות, חייבים לשרת? מה תעשו אז עם מי שיבוא לבית-המשפט העליון? תיתנו לו להיות שופט בבית-המשפט העליון?

פה אני לא הפלגתי ולא הלכתי, הלכתי למקום ההכרעה. לא מדובר בזכות פשוטה, מדובר במוסד שכפי שאמרתי הוא גבוה מאתנו. הוא פוסל את חוקינו. הוא מצפצף עלינו ומרקיד אותנו. שם יש הכרעה, ושם יש שופט שאומר: אני לא

בזה שאנחנו לא רק שותקים, אנחנו מגינים עליו. אנחנו מתייחסים לזה בקלות ראש.

יש לנו הזדמנות לומר לאזרחי ישראל הערבים: אתם אזרחים? אז אלו החובות שלכם, אתם לא יכולים לירוק בפרצופה של המדינה,

ולבוא לבית-המשפט העליון ואחר כך לפסוק גזר-דין אחרי גזר-דין, נכון. ברשותכם, שורה. שגדר ההפרדה, נגדנו, תודה רבה.

חוק האזרחות, נגד הציונות, מאה אחוז, תודה. חופש הביטוי, התערבות בחוק החנינה, בכל מקום נגדנו.

אז לא רק מעקב אחרי השפתיים, זה מעקב אחרי הפסיקה,

זה מעקב אחרי הפסיקה האנטי-ציונית, אנטי-יהודית.

אני מאוד מודה לחבר הכנסת בן-ארי. נא לחזור למקומך. אני מצפה מליברמן שיגיע.

נא לחזור למקומך. תבקש ממנהלת הסיעה שלו,

היא מנהלת הסיעה,

הוא צריך להגיע למקום. חבר הכנסת בן-ארי, אתה מוכן לחזור? אני צריך לחכות לו, הוא הכי רחוק. הוא בכל המובנים הכי רחוק. אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת חסון, הגיגיך נשמעו עד כאן. ההצעה להסיר

נתקבלה. ובכן, ארבעה בעד, 29 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק לא עברה. אדוני, פספסתי, לא הבנתי, לחצת וזה לא נקלט, או שלא היית פה? פספסתי את, להוסיף לפרוטוקול. אני מוסיף אותך לפרוטוקול,

כנהוג במקומותינו.

חבר הכנסת שאמה, זה הנמקה מהמקום. חבר הכנסת שאמה, זה הנמקה מהמקום, לא מהדוכן.

כן, כך כתוב. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, חובת גילוי קבלת תמורה נוספת כתוצאה מזיקה עסקית), של חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, הצעת חוק זו באה לתקן עיוות צרכני לא קל. כל מי שמשפץ את דירתו, את ביתו, בונה את ביתו, נזקק ליועצים כגון מהנדסים, מעצבי פנים, אדריכלים, אלה יועצים שנשכרים, ויש מידה של אמון, מידה לא מעטה, בקשר בין המשפחה המשפצת והבונה ובין היועץ. קורה לא מעט, דרך הדברים, שנועצים ביועץ גם בדבר רכישת מוצרים שונים, לצורך ריהוט הבית, או חומרים שונים, לצורך בניית הבית, ומקבלים עצה. הצעת החוק הזאת באה למנוע ניגוד עניינים וליצור חובת גילוי נאות, שאותם מהנדסים ואדריכלים ומעצבי פנים, אם יש להם טובת הנאה מבית-העסק שאליו הם מפנים את הלקוח שלהם, או נותנים עצה את מי לשכור או ממי לקנות, ומפיקים רווח ישיר מכך, תחול עליהם חובת גילוי נאות ללקוח שלהם, שידע שהוא מקבל לא רק עצה מקצועית אלא עצה ממי שיש לו טובת הנאה בצד העניין. שכן ייתכן שאדריכל מסוים ימליץ על קניית סוג מסוים של מרצפות, ומובן שבאופן טבעי הוא ירצה את סוג המרצפות מבית-העסק שנותן לו את אחוז התיווך הגבוה יותר. זה יכול ליצור מצב, א. שהוא ממליץ על מוצר שיש מוצרים טובים ממנו, זה קורה כל הזמן. הוא יכול להמליץ על מוצר כשאפשר להשיג את אותו מוצר במחיר זול יותר ללא העמלה המנופחת.

זכותו להרוויח, ובלבד ויגלה זאת ללקוח. זאת הצעת חוק שקובעת את חובת הגילוי, ומי שיפר את חובת הגילוי, יש קנס עד 100,000 שקלים ועבירה פלילית ברורה.

אני מאוד מודה לך. משיב בשם הממשלה השר בגין. אדוני, כבוד השר, אתה משיב בשם הממשלה? נדמה לי שהממשלה תומכת,

רק כדי לשמוע את עמדתה,

חבר הכנסת שאמה,

אין צורך בתשובה.

אתה מעוניין? לא חייבים. הממשלה תומכת. ובכן, נעבור להצבעה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, חובת גילוי קבלת תמורה כספית כתוצאה מזיקה עסקית),

לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה

ובכן, שמונה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה והיא עוברת לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. אנחנו סיימנו את פרק החקיקה.

ההצעה הראשונה לסדר-היום היא בנושא: התגברות ההתנכלויות ליהודים בכבישי יהודה ושומרון ואירועי הר-הבית,

חברי הכנסת הערבים בדברי הסתה,

שיש מי שמבצע את זה הלכה למעשה, זהו האנשים בשטח. כבר עשרות שנים, אדוני היושב-ראש, שהפלסטינים מנסים להרוס כל סממן היסטורי של עם ישראל בהר-הבית, בודים מלבם את ההיסטוריה, ומעוותים אותה, ומשקרים, וכביכול אל-אקצא היה קודם זמן דוד ושלמה. כל אדם בישראל, גם הערבים יודעים, דוד ושלמה היו לפני מוחמד, לא? הר-הבית נבנה על בית-המקדש שלנו, לפני 3,000 שנה. אין שום הוכחה.

השקר, עד היום לא מצאנו, אין שום הוכחה. השקר המוסלמי תופס תאוצה, כי הם מאמינים לעצמם. אסור לנו לשכוח את העובדות,

היושב-ראש. את ההרס של הר-הזיתים לאחר 67'. לפני.

70,000 מצבות שנופצו ושימשו לבניית גדרות לכבישים,

לפני 67'. גילינו את זה אחרי. בסדר, אני אומר, גילינו את זה ב-67', אחרי ששת הימים. מה עשו בשנים האחרונות? אלפי שנים, ממשלת ישראל לא עשתה דבר וחצי דבר. אלפי שנים, תודה לך, חבר הכנסת אגבאריה. לא עשתה דבר וחצי דבר. זה סתם שקר. הוא אפילו לא מאמין לעצמו. משאיות ערביות יצאו להר-הבית, חבר הכנסת אגבאריה. עקרו את רצפת הר-הבית, שזה בית-המקדש, כדי לטשטש את ההיסטוריה היהודית האמיתית, ששם נבנה בית-המקדש.

ולסיום, אדוני היושב-ראש, אם אנחנו לא נעשה לעצמנו, "ועשו סייג לתורה", אז צריכים גם לעשות סייג בכנסת הזו. לא יכול להיות שחברי כנסת ילכו לקטאר ויקטרו על עם ישראל, וישטינו נגד מדינת ישראל, ויבואו אחר כך לבמה הזאת,

כדי לומר דבר בלע והסתה,

ואנחנו יושבים ובולעים את מה שאנחנו שומעים. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, אחמד טיבי

שיבח את השהידים ואמר כמה שזה חשוב, הפעילות שהם עושים, ועכשיו מה הוא אומר? הוא אומר בקטאר, לסיום. מחזק את דבריו של אבו מאזן, ובעצם יוצא בקריאת תיגר על מדינת ישראל. צריך לעשות לזה סוף.

אם אנחנו נמשיך להיות חירשים ועיוורים, אז אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שאנחנו נמצא את עצמנו כשעוד מעט המיעוט הערבי יכריע את מדינת ישראל. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת זאב. חבר הכנסת אריה אלדד, ואחריו, חברת הכנסת חוטובלי, ואחריה ישיב השר בגין. אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, כמה פעמים בשבוע אנחנו נתקלים בשולי החדשות או הידיעות או האתרים שחלקנו מעיינים בהם באירוע של זריקת אבנים או השלכת בקבוק תבערה? הדברים כבר לא חודרים את סף התודעה וכבר לא מעוררים רושם, ואנחנו מתעלמים מהעובדה שמדובר בטרור. אתמול, לא הרחק מגוש-עציון, הושלך בקבוק תבערה על אוטובוס בקו 160 והאוטובוס התלקח. כמה מאתנו שמעו על כך? כמה אנשים במדינת ישראל יודעים שהמרחק אתמול בין אסון נורא, רב נפגעים, לבין אירוע שולי בחדשות הוא כעוביה של זכוכית ממוגנת? זה מה שהיה אתמול על גוש-עציון, האוטובוס התלקח. כל מה שקרה, היתה פניקה נוראה באוטובוס, של אנשים שראו שהאוטובוס שלהם בוער. האש לא חדרה פנימה, הלהבה לא הציתה את כל האוטובוס, לאחר שזה כבה הם הצליחו לצאת. אבל המרחק הזה הוא בלתי נסבל. אנחנו מגיבים תוצאתית במקום להגיב לכוונה. שנת 2010 ושנת 2011 היו שנות שפל בטרור, גם ב"טרור העממי", מה שמכונה אצלנו, השלכות אבנים ובקבוקי תבערה. למרות שלא היו שום שיחות שלום. כך שמי שרוצה לנסות לתלות את ההתלקחות הנוכחית בתסכול של הערבים מכך שתהליך השלום אינו מתקדם, כנראה מחפש את הסיבה במקום הלא-נכון. בחודשים האחרונים אנחנו עדים לעלייה של מאות אחוזים באירועי הפח"ע. אני אקרא לכם נתונים מהחודש האחרון בגזרת גוש-עציון: 50 אירועים של זריקות אבנים, ותשעה אירועים של בקבוקי תבערה על יד מחנה אל-ערוב, עוד שני בקבוקי תבערה בצומת אל-ח'דר, וכאמור אירוע חמור מאוד אמש. מה קרה? מה היה האירוע שאנחנו יכולים לציין בלוח השנה שאחריו החלה להתגבר האינתיפאדה העממית הזאת, שעוד לא קראנו לה כך, אבל אני חושש שכך ניאלץ לקרוא לה? ב-18 באוקטובר בשנה שעברה שוחררו כ-1,000 מחבלים בעסקת שליט. תודה רבה. אני מודה לך. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, אחרונת הדוברים, אחרונת המציעות או המציעים של הצעה זו לסדר. אחר כך ישיב השר בני בגין. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כבוד השר בגין, חברי חברי הכנסת, נתחיל אולי ממקום שהוא קרוב ללבם של ישראלים, הכותל המערבי, לפני שאנחנו מרחיקים אל מחוזות שהם מעבר להרי החושך בתודעה הישראלית, אל יהודה ושומרון, אל מזרח-ירושלים. בכותל המערבי, שכולנו מכירים, ביום שישי האחרון נזרקו אבנים בצהריים, בצהרי היום. מאוד הופתעתי לגלות שלא שמעתי על זה. כמו שלא שמעתי על זה שקבוצה שלמה של דיפלומטים, לצד בכירים בקהילה היהודית האמריקנית, נסקלו באבנים כשהלכו לבקר בהר-הזיתים ביום שישי האחרון. קיבלתי פשוט עדות ממקור ראשון, ממתנדב בלשכתי שפשוט סיפר לי. הוא היה חלק מהמשלחת. צודק חבר הכנסת אלדד כשהוא אומר שהדברים בשולי החדשות. ואני אומרת: אתה מפרגן לעורכי העיתונים, זה לא מגיע אפילו לשולי החדשות. אם לא היו לנו מקורות מידע קרובים מאוד אלינו, שזה אנשים שפשוט חיים במקומות האלה ומדווחים, העיתונות רואה בידיעות האלה ממש ידיעות שכאילו מתרחשות בעולם אחר. אני חייבת להגיד משהו על ריבונות. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שצריך להחיל ריבונות, שמדינה ריבונית היא מדינה שלא מאפשרת למעשי טרור ואלימות להתרחש בתוכה. אבל בסופו של יום יש קו מחבר בין כל אותם מקומות שבהם מדינת ישראל מוכיחה פעם אחר פעם שאין ריבונות: הציר המחבר היום בין הר-הצופים, האוניברסיטה והקמפוס הפורח, לבין הר-הזיתים, המקום שבו קבור סבי, המקום שבו נטמן ראש ממשלתנו מנחם בגין, זה אותו מקום שלצערנו הרב כמעט שלא זוכה למבקרים רבים בגלל היותו, בתודעה הישראלית לפחות, מעבר לאיזושהי חומת זכוכית. ואז נוצר מעגל קסמים. מעגל הקסמים הוא פשוט: אין מבקרים, אין ביטחון, אין ביטחון,

התיירים ממעטים להגיע למקומות שיש בהם סכנה ביטחונית, ואנחנו רואים איך הדבר הזה שומט את הקרקע תחת התפיסה שלנו בירושלים. אדוני היושב-ראש, לפני כמה שנים, כשג'וליאני התמנה להיות ראש עיריית ניו-יורק, הוא הסתמך על תיאוריה מאוד מעניינת, תיאוריית החלונות השבורים. תיאוריית החלונות השבורים אמרה דבר פשוט. היא אמרה: אם אתה רוצה להיאבק בפשיעה, אל תלך לרצח ולאונס, למעשים הגדולים, תתחיל מהמקום שבו יש חלון שבור. אם אתה רואה אזור שיש בו חלון שבור ואין איש בוכה על כך ומתקן, אם אתה רואה מקום מוזנח, במהרה המקום הזה יהפוך למקום שייתן מחסה לפשעים חמורים יותר. אני חושבת שתיאוריית החלונות השבורים נכונה מאוד כשמדובר במזרח-ירושלים, ונכונה לא פחות כשמדובר ביהודה ושומרון. רק בשבועיים האחרונים היו שישה מקרים של נשים שהוצאו מרכבן באמצע נסיעה שוטפת באחד מצירי הכבישים בשומרון, אחד מהמקרים צולם בטלוויזיה. זה מקרה מזעזע לכל אדם לראות אותו, את ההתרחשות שם.

ממש סיפורים שמזכירים לי את דרום-אפריקה, אשה נאלצת לעזוב את רכבה ולנוס על חייה, הרכב שלה נגנב. ואני אומרת, כמעט בעצב ובכאב: מזל שלא קורה גרוע מכך. אין ריבון במדינת ישראל באזורים האלה. אני חוזרת לתיאוריית החלונות השבורים.

מי שרוצה שלא תהיה אלימות, ושתהיה ריבונות, אסור לו לסבול מציאות שבה ילדים קטנים זורקים אבנים. כלי-נשק יכול להיות גם אבן, מקובלנו מההיסטוריה של דוד נגד גוליית.

אסור למדינת ישראל בשום פנים ואופן לאפשר למקרים האלה להתרחש. אם אנחנו באמת רוצים להישבע בריבונותנו על ירושלים, צריך להתחיל משם.

אני מודה לך, גברתי. כבוד השר בגין.

אתה תוכל הצעה אחרת, חבר הכנסת אגבאריה, אבל זה רק אחרי תשובת השר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אבקש להתייחס תחילה לדברים שאמר חבר הכנסת נסים זאב לגבי הדיבורים שנשמעו באותה ועידה המכונה "ועידת ירושלים" שבהם מר מחמוד עבאס, הידוע אולי מעט יותר בכינויו אבו מאזן, שב והכחיש קשר של העם היהודי לירושלים ולמקורותיו. אבקש רק לציין שאני לא עקבתי ב-12 השנים האחרונות אחרי כל אמירה של אבו מאזן באחת ממדינות ערב, אבל אני כן אבקש להזכיר שכבר בשנת 2000, בוועידת קמפ-דייוויד השנייה, אמר יאסר ערפאת לנשיא קלינטון, לגבי הר-הבית: אין שם שום דבר, אין שם בית-מקדש. בית-המקדש שלהם היה בכלל בשכם. אז אפשר היה לומר, סליחה, כפי שציין דניס רוס בספרו "The Missing Peace" זה משחק מלים: במקום "החתיכה החסרה", "השלום החסר" סיפר כיצד האדימו פניו מכעס, של הנשיא קלינטון, וגער ביאסר ערפאת, אבל הדבר לא נפסק אז, אלא בחודשים שלאחר מכן ראשי אש"ף, כולל אבו מאזן, שבו והסבירו, שבו ואמרו, שבו והטיפו כי אין קשר בין היהודים לבין הר-הבית, בית-המקדש לא עמד שם. אחד מהם כינה את זאת: בית-המקדש הבדוי. זה היה באנגלית. אני זוכר דבר אחד בעיתון צרפתי. וכפי שאני זוכר, אמר אבו מאזן: אין קשר כזה. אין שם, אין הוכחה לכך, אבל גם אילו הראו לי, לא הייתי מקבל זאת. וכל הדברים האלה, כמובן, קשורים לקלות שבה אבו מאזן, בהזדמנויות אחדות בשנה שעברה, דיבר על 63 שנות כיבוש. לא מאז 1967, לא מאז החלת הריבונות של הממלכה ההאשמית על שומרון ויהודה, 60 ב-1951 או 1952, אלא 63 שנות כיבוש. עכשיו אבקש להביא בפניכם, חברי הכנסת, את תשובתו של השר לביטחון פנים, חברי יצחק אהרונוביץ, להצעות לסדר-היום, וכך נאמר בהודעה הזאת: מבירור הפרטים עולה כי האירועים בהר-הבית, לאחר שפורסמו פרסומים באתר "הר-הבית שלנו", שבהם נאמר: "מנהיגות בריאה ראשיתה בשליטה מוחלטת על הר-הבית, טיהור המקום מאויבי ישראל גזלני האדמות ובניין בית-המקדש על חורבות המסגדים". הפרסום עורר תגובות קשות בצד המוסלמי, אשר כללו הפרות סדר חמורות בהר-הבית. יש לציין כי בניגוד לנאמר, לא יודו אבנים לעבר מתפללים בכותל המערבי. בעקבות הערכת מצב נאלצה משטרת ישראל לסגור את הר-הבית ביום 12 בפברואר, אך פרט ליום זה נמשכו הביקורים בהר-הבית כסדרם. משטרת מחוז ירושלים תמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לשמור על הסדר ולמנוע הפרות חוק תוך שמירה על קדושת המקום. באשר ליהודה ושומרון, זה קשור בדברים של חברתי חברת הכנסת חוטובלי, הרי שבעקבות ריבוי אירועי שוד שאירעו לאחרונה בגזרה, הנחה מפקד מחוז ש"י, שומרון ויהודה, על הקמת כוח משימה בפיקוד מפקד יס"מ ש"י אשר מבצע פעילות מבצעית באופן גלוי וסמוי על מנת להתחקות אחר העבריינים, לעוצרם ולהביאם לדין פלילי. במסגרת הפעילות נעצר בלילה שבין 26 ל-27 בפברואר חשוד תושב קלקיליה כאשר ניסה לשדוד רכב פיתיון שבו שוטרת סמויה. למחרת, בעקבות התפתחות בחקירה, נעצר חשוד נוסף. בהתייחס למקרי יידוי האבנים, להערותיו, חלק מהערותיו של חבר הכנסת אלדד, הרי שמשטרת ישראל בשיתוף פעולה עם צה"ל מבצעת פעילות בצירי התנועה כדי להפסיק את התופעה. מתחילת שנת 2012, כלומר לפני חודשיים, נעצרו 102 חשודים בגין יידוי אבנים, מתוכם 55 נעצרו עד תום ההליכים והוגשו 44 כתבי-אישום. אני מציע, אדוני, להעביר את ההצעות לסדר-היום לדיון בוועדת הפנים, אני חושב. תודה.

חבר הכנסת אגבאריה,

חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, יש פתגם שאומר: להרוג בן-אדם ביער זה פשע בלתי נסלח, אבל להרוג עם שלם זה עניין שאולי אפשר לדון בו. זו כזאת צביעות שבאים, מדברים על 46 יידויי אבנים בשטחים הכבושים נגד מטרות יהודיות. אבל זה שהפאשיסטים המתנחלים נטפלים לערבים, הורגים אותם, לא רק הורגים, הם גם שורפים את הבתים שלהם, שורפים את המסגדים, כורתים את העצים, אז משום מה זה דבר כאילו רגיל. ואף עד עכשיו כל ההתנכלויות של המתנחלים לאוכלוסייה הערבית, לאוכלוסייה הפלסטינית בשטחים הכבושים, לא ראינו אפילו מקרה אחד שהמשטרה באה ועצרה מישהו מאלה שכתבו "תג מחיר", אפילו שהיו להם את הצילומים. בושה וחרפה למשטרה כזו ולהתלהמות ימנית פאשיסטית כזו,

על זה שמישהו זרק אבן. אתם הורגים אותם מצד אחד, תודה. מתנכלים להם, כורתים עצים, שורפים בתים, שורפים מכוניות, ואם מישהו, חס וחלילה, זרק אבן, אז פה כבר מוצאים אותו. ושמענו שהיו 44 מקרי הגשת כתב-אישום, אבל נגד הפושעים שפשעו, המתנחלים, תודה רבה. נגד האוכלוסייה הערבית, לא היו כתבי-אישום.

אני מאוד מודה לך. מה אתה מציע? להסיר.

להסיר. בבקשה, חבר הכנסת גנאים. אדוני היושב-ראש,

האמת, רק ביום שני שמענו את השר איתן אומר, משיב על הצעות אי-אמון ואומר: אי-אפשר להפריד בין לאום לבין תכנים דתיים. כאילו אי-אפשר, אין קיום ללאום בלי תכנים דתיים. אז למה מותר לכם ואסור לאחרים? למה אסור לאבו מאזן ולערבים להצדיק את ערביותה והאסלאמיות של מזרח-ירושלים בתכנים דתיים?

1. 2. אדוני היושב-ראש, כאשר מדברים על אל-אקצא ועל המהומות שמה, צריך רק להאשים את הקיצוניים היהודים שיום ולילה אומרים שהם רוצים להרוג, להרוס את המסגד ולבנות את בית-המקדש.

כבר בלבלתם אותנו, חבר כנסת נסים זאב, אני קראתי שלפי המסורת היהודית, בית-המקדש, באחרית הימים, הוא ירד מהשמים. אז תחכה. למה אתם ממהרים?

למציעים, השר בגין הציע, בבקשה, אדוני, למיקרופון. השר בגין הציע פשוט, רציתי לשאול אותך אם אתה מסכים להעביר לדיון בוועדת הפנים? השר בני בגין הציע ועדת הפנים, נכון. אבל ההצעה היתה מורכבת בעצם משתי הצעות: אחת שעוסקת ביהודה ושומרון, נכון. וועדת הפנים לא תעסוק בה, נכון. והשנייה, השאלה אם יש הליך שאומר שנפנה לשתי הוועדות. טוב. אז אולי אתה רוצה דיון במליאה? לא, לא. דיון במליאה לא יוסיף על מה שנאמר כאן.

נוכל לרדת לעומק הנתונים, להיקפים,

לוועדת חוץ וביטחון. ועדת חוץ וביטחון לגבי איו"ש, גברתי, הוא הציע.

אתה מציע חוץ, רק שנייה, רק דקה, השר בגין,

נתתי לגברת חוטובלי, פשוט, חברת הכנסת. האם אפשר על הצעה אחת, אדוני המזכיר, שני דיונים? אני מציע, אדוני היושב-ראש, ברשותך,

היות שיש הצעות אחדות, אחת מהן, זאת הנוגעת לאירועי הר-הבית, מאה אחוז. לוועדת הפנים, אני מקבל. והשנייה לוועדת חוץ וביטחון, כדי שיובן היטב ההבדל,

בין אלה לאלה.

אני מאוד מודה לך. כן, מי עוד הציע? חבר הכנסת נסים זאב, אתה ודאי מסכים להצעתו של השר בגין. אני אף פעם לא מתנגד למה שאומר השר בגין. לא, לא זה מה שהציע המזכיר. השר בגין הציע את עניין ההתנכלויות בכבישי יהודה ושומרון להעביר לחוץ וביטחון, ואילו את אירועי הר-הבית לוועדת הפנים. אני חושב שזה הגיוני.

אפשר להציע לספח את יהודה ושומרון כדי שנוכל לדון בזה בוועדת, להחיל את הריבונות, אבל זה הצעה אחרת, גברתי. לא הצעת את זה פה. אתה אומר ועדה משותפת, המזכיר? אחר כך לאן. באמת, תן לנו להצביע. לוועדה משותפת מציע המזכיר, וההצעה טובה, להעביר את זה, זה צריך לעבור לוועדת הכנסת. אפשר להצביע? אז לוועדת הכנסת. אתה רוצה, ועדת הכנסת תכריע, מאה אחוז. אז נצביע, אני אומר ככה: אנחנו מקבלים את הרעיון של השר בגין. אבל לדבר הזה צריך את אישורה של ועדת הכנסת.

ובכן, אנחנו מעבירים לוועדת הכנסת. מי שבעד, בעד להעברה לוועדת הכנסת, ושם הדבר ייקבע. אני עובר להצבעה.

תשעה בעד, ארבעה נגד. ההצעה: התגברות ההתנכלויות ליהודים בכבישי יהודה ושומרון ואירועי הר-הבית עברה לוועדת הכנסת. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת. הוא ביקש למסור כמה הודעות. אחת מהן, אם אינני טועה, מחייבת הצבעה?

אז אתה תאמר לנו מהי. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, להלן הודעות מטעם ועדת הכנסת, תחילה הודעות שאינן מחייבות הצבעה. אני מודיע בזאת על חילופי אישים בוועדות האלה: מטעם סיעת העצמאות, בוועדת הכספים, בוועדה לענייני ביקורת המדינה ובוועדת המדע והטכנולוגיה, במקום חברת הכנסת עינת וילף יכהן חבר הכנסת שכיב שנאן, בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע 2010, מטעם ועדת הכלכלה, במקום חבר הכנסת רוברט טיבייב יכהן חבר הכנסת נחמן שי. גם הודעות אלה לא מחייבות הצבעה: ועדת הכנסת קבעה כי ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק המחשבים (תיקון, הגדרת מחשב), התשע"ב 2011, של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, פ/3663/18. הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע 2010, תדון בהצעות לסדר-היום בנושא: הקריטריונים החדשים של משרד השיכון לדיור בר-השגה, הצעותיהם של חברי הכנסת נחמן שי, אמנון כהן, אבישי ברוורמן ומירי רגב. ולהלן הודעה,

שמחייבת את אישור המליאה,

הכנסת החליטה ביום רביעי, כ"ג בטבת התשע"א, 18 בינואר 2011, להעביר את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, פיצול דירות) (הוראת שעה),

פ/3508/18, של חבר הכנסת ישראל אייכלר, לוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתה לקריאה ראשונה. יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה ביקש להעביר את הצעת החוק האמורה לדיון בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה הדנה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע 2010. בקשה זו היא גם מטעמו של המציע, חבר הכנסת אייכלר. נוכח זאת ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"א 2011, פ/3508/18, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדה המשותפת לפנים וכלכלה כאמור. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו.

תן לי רק, יריב, את מה שצריך הצבעה. מה שלא צריך הצבעה הודעת, וברגע שסיימת להודיע, בעצם חילופי הגברי בוועדות אושרו או בעצם נכנסים לתוקף.

אנחנו מצביעים עכשיו על המלצתה של ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, פיצול דירות) (הוראת שעה) מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדה המשותפת לפנים וכלכלה, כפי שהציע יושב-ראש הוועדה, יושב-ראש ועדת הכנסת.

הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"א 2011, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה נתקבלה. ובכן, שבעה תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה אושרה. אנחנו

היה בתא המומחים, אבל הוא כבר לא בתא המומחים. אני מבקש לקרוא לו. הוא גם שר תורן וגם השר המשיב. אבל מה זה משנה אם שר יהיה פה או לא? זה בכלל לא משנה. זה פשוט בריונות של הממשלה, ועובדה פסיכולוגית ידועה קובעת שבריון תמיד,

יחפש טרף חלש, והוא מצא. הוא מצא את מעמד הביניים, ואותו הוא שוחט, אדוני היושב-ראש, כל הזמן. אני רוצה לדעת, ממתי הממשלה הפכה לבריון, והאזרחים, לילדי "כאפה"?

אנשי משרד האוצר שצריכים להשתמש בתחבורה ציבורית.

איזה תחבורה ציבורית? וכל אחד, כמו שאנחנו אומרים, מסתכל על העולם דרך החלון שלו. אני מסתכל דרך החלון, ואני גר באופקים, להגיע ביום רגיל לתל-אביב לוקח שעתיים. אני כבר לא מדבר על השבת. ברכב או באוטובוס?

באוטובוס, אם כבר מדברים על תחבורה ציבורית, שעתיים. וכמו שאנחנו יודעים, אנשי אופקים,

ישר משדה התעופה הגעתי לאופקים, ואיפה עבדתי? בראשון. איך הגעתי? פשוט שיקרתי. לא אמרתי שאני גר באופקים. אם הייתי אומר שאני גר באופקים בחיים לא הייתי מתקבל לעבודה במרכז הארץ. אין לי פשוט ברירה. קניתי אוטו, איפה עבדתי?

וכל יום, הלוך חזור, אני צריך לנסוע. כמו שאמרתי כבר, ולא פעם אחת, לקנות ספר באופקים אתה צריך להניע את האוטו ולנסוע לבאר-שבע, לחנות "סטימצקי".

מחנה פליטים שהממשלה עשתה מהפריפריה, כי, מי משלם את המסים האלה? אנחנו, אלה שעובדים, ואין לנו ברירה. ואם כבר לדבר על תחבורה ציבורית, כן? אין מה לעשות, לא כולם דתיים,

יש אנשים, מעמד ביניים, שעובד, שלפעמים אין לו שום יום אחר, בשבת הוא צריך לנסוע. איך הוא ייסע, ואוטו לקנות הוא לא יכול? המחירים של הדלק בשמים. אני כבר לא מדבר, כבר אמרו פה גם חבר הכנסת מאיר שטרית, גם רוני בר-און, גם כל האחרים על המסים וכל מיני דברים כאלה. אבל איך אנשים צריכים לחיות? הממשלה פשוט הורגת, הורגת, את מעמד הביניים. ועוד פעם, אני מסתכל מאותם הערים, אותו אום-אל-פחם, אותו אופקים, מג'ד-אל-כרום, אני לא יודע, ערד, איך אנשים צריכים לחיות שם? איך הם צריכים לעבוד? כי התעשייה לא נמצאת שם. התעשייה נמצאת במרכז הארץ. אז איך אנשים צריכים, אנשים צריכים לממן את ההסעה מהכיסים שלהם?

אדוני היושב-ראש, אני יודע שבתוך תוכך אתה מסכים אתי.

יודע את זה, ודיברתי אתך לא פעם אחת. אבל אולי תשתדל לשכנע את הממשלה לפחות להוריד את המסים.

אני מאוד מודה לך. זה לא רק שאני מסכים אתך, אני חושב שהאמירה של פקידים ממשלתיים שממליצים לציבור לנסוע בתחבורה ציבורית כתחליף להאמרת מחירי הדלק זו חוצפה שאין כדוגמתה. אין גבול אין גבול שם לפקידות. אין שם גבול, ומישהו צריך לשים להם את הגבול.

אם רוצים להפוך את ישראל למדינת "פקידותיסטן", יודיעו נא הפקידים שהם מבקשים שינוי בשיטת הממשל.

אבל הם עושים את זה, הם לא מבקשים, זה חוצפה של פקידים שעוברת כל גבול בשנים האחרונות. תן לי משפט אחרון עוד, היושב-ראש, בבקשה. אני רק שמח באמת שאתה מסכים,

אני חושב שזה מדאיג מאוד, בלי קשר לעמדה פוליטית. מדאיג.

אבל אתם בממשלה, זה לא אומר, אתם בקואליציה, הבט, זו לא הממשלה שלנו או שלכם.

זו תופעה שנמשכת בציבוריות הישראלית עשור שלם. עשור שלם,

והיא חוצה מפלגות. הממשלה נותנת לזה יד. היא לא מתחלפת, היא קבועה. היא שולטת בנו. מאה אחוז, תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת אורי מקלב. אדוני היושב-ראש,

אני מתריע על הדבר הזה מאז יומי הראשון כיושב-ראש ועדת הכלכלה, בינתיים סיימתי את התפקיד. אתה יכול לקחת פרוטוקולים של הוועדה, של מליאת הכנסת, גם ראיונות לעיתונות, ואני מתריע מפני הפיכתה של ישראל למדינת "פקידותיסטן". אני מסכים אתך, זה חייב להיעצר. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. השר עוזי לנדאו, השר בגין משיב בשם הממשלה.

אני אומר שהוא מתבטא נגד עליית המחירים של הדלק. מי שתומך ומי שמוביל את זה הם שרי האוצר לדורותיהם. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, כפי שאמר קודמי, אנחנו היום, אומנם אישרנו כהצעה דחופה לסדר אבל בגלל חוקים אחרים שדיברו בנושא, אנחנו היום דנו במליאה בנושא, אבל אולי לא נגעו בנקודה ולא חידדו אותה, על המשמעות של העלייה במחירי הדלק. המשמעות היא נכונה. קודם כול, ראשונה, היא לנהגים עצמם. ורכב זה לא תמיד, לא לכל אחד ולא בכל מקום זה מוצר של מותרות. רכב הוא דבר בסיסי, ובלי זה אדם לא יכול להביא פרנסה הביתה, הוא לא יכול להסתמך על אלטרנטיבות אחרות. הוא לא רק משהו של תענוג ובילוי.

נשיאת בית-המשפט, בפסיקה האחרונה שלה היא פסקה שרכב לא רק שהוא לא מוצר מותרות, אלא שזה מוצר בסיסי, והוא לא יכול לגרום לכך שאדם לא יקבל הבטחת הכנסה, בגלל שיש לו רכב. מדוע? כי הרכב הוא דבר בסיסי. אפשר לקבל מהמדינה הבטחת הכנסה, לאחר בג"ץ וכמה דיונים משפטיים של כמה שנים, גם כשיש לך רכב. זה לא יכול לפסול, לא אם חד-הורית ולא אנשים אחרים מלקבל הבטחת הכנסה,

משמע הדברים שרכב זה לא דווקא הדבר שהוא מותרות,

יש אלטרנטיבות. והמחיר של 8 שקלים, אני חושב שאין חולק בכלל על זה שהמחיר הוא גבוה, כי אתה נמצא על-יד המונה וכל דפיקה במונה היא דפיקה בלב. ואין לזה סוף, וזה מגיע ל-400 שקל, מחיר של טנק, זה באמת מחיר. וההשפעה היא לא רק על הנהגים, אלא ההשפעה היא גדולה מאוד על התעשייה. ואם זו השפעה על התעשייה, ההשפעה תהיה על

על מחירי המוצרים הבסיסיים, שוודאי יגרמו לכך שהמחירים יעלו בהתאם. אם זה לא ייקח שבוע, זה ייקח שבועיים, ואנחנו נראה עליות מחירים. ומוצרי היסוד יהיו הדברים הראשונים שמחיריהם יעלו, וממילא מי שייפגע מזה הן המשפחות החלשות. אני לא מדבר על כך שזה גורם לאי-יציבות. ואני גם מתחבר לזה, ואני חושב שזו פגיעה גם בפריפריה. אנחנו היום מצד אחד מבקשים לדרבן ולפתות אנשים לגור בפריפריה. משקיעים מאות,

מיליארדים בנתיבי תחבורה מהירים בכבישים,

הכול כדי לחבר את המרכז עם הפריפריה, שאנשים יוכלו גם לגור במקומות עם איכות חיים אחרת, בבתים יותר גדולים, לא לגרום לצפיפות בערים, ושיוכלו לעבוד ולעשות מה שהם רוצים במרכזי הערים. ואם אתה מצד שני מעלה את מחיר הדלק, זה בלתי אפשרי. אנשים לא יוכלו להוציא, וגם אם יהיו לך כבישים מהירים, אנשים לא יוכלו לנסוע משם בגלל מחירי הדלק. אני לא מדבר על הקלות שבה האוצר שולח את האנשים לקנות רכבים קטנים, חסכוניים. אתה רוצה להגיד, יש לך תובנה ואתה חושב שרכבים קטנים, רכבים שחוסכים דלק, הם רכבים טובים, תגיד את זה, שבעוד שלוש שנים אני אמור להעלות את מחירי הדלק, ואני מציע כבר לאנשים,

אתה לא יכול להעלות את מחירי הדלק לאנשים שקנו אתמול רכב גדול ולא חסכוני. הדבר הזה גורם לחוסר יציבות, לעצבנות, גם אצל הסוחרים, גם אצל העם, בכל השכבות. והדבר שאמר אותו בכיר באוצר, שייסעו בתחבורה הציבורית, על איזה תחבורה ציבורית אנחנו מדברים? על תחבורה ציבורית שלא שהיא לא טובה, היא, תציע לו שהוא ייסע. בוא נציע לו שהוא ייסע. ניקח לו את רכב השרד, שהוא יותר טוב מרכב השרד של חברי הכנסת, ועיני לא צרה בו, אבל זאת עובדה, ושהוא ייסע בתחבורה ציבורית, שבוע אחד.

שבוע אחד. זו אמירה חצופה, שאין כדוגמתה. אין כדוגמתה. ואף אחד לא שם לו גבול. ואני מצפה משר האוצר שיעשה את זה, שהוא פשוט יקרא אותו לסדר, ממלא-מקום המנכ"ל.

אני מוכן להמר שזה שאמר את זה לא נסע בתחבורה הציבורית, ב-30 השנה האחרונות,

אנשים לא יודעים מה על מה מדברים היום. איזו תחבורה לא נוחה, לא זמינה,

לא מקצועית. הרבה יותר, ואני רוצה להגיד לך, ולצערנו, עכשיו זה לא המקום והזמן, אבל גם היום, עם השכלולים וההשקעות הגדולות שהשקיעה המדינה בתחבורה ציבורית, בוא תיקח בירושלים, המקום הראשון שיש בו רכבת קלה, יגידו לך אנשים כמה זמן לוקח להם לנסוע מנקודה לנקודה. הם במשך שנים נסעו מנקודה לנקודה, ממקום העבודה לבית או למקום אחר, למרכז קניות, והיה לוקח להם חצי שעה, היום זה לוקח להם 45 דקות, עם הרכבת הקלה. ואני לא מדבר על ייקור התחבורה הציבורית. קודם כול, זה גם מייקר את התחבורה הציבורית.

זה גם מייקר, העלייה הזאת גם תייקר. מעבר לכך, אני רק רוצה לספר שמיליון וחצי שקלים,

נגבו מהציבור, נוסעי הרכבת הקלה, בשלושת החודשים על קנסות. על קנסות, מיליון וחצי שקלים.

הנושא האחרון שדיברו עליו, ואני חושב שהנושא הזה הוא נושא ערכי, הוא לא רק נושא כספי, על זה שעם עליית המחירים האלה, אנחנו מייד מעלים את המסים, המסים הלא-צפויים. אף אחד לא תכנן שהמע"מ מהדלק יהיה מה שצפוי להיות השנה. ואיך ממשלה שמעלה מחירים ויודעת שהציבור משלם עוד עשרות אגורות ומחיר הרבה יותר גבוה על הדלק, ומעלה יחד עם זה את המע"מ, שזה לא הכרח מעליית המחירים באירופה? איך מדינה שצריכה להתנהג ביושר, מבחינה ערכית, לוקחת את הדבר הזה? ומעניין, כשאמרו להוריד, אז מה אומרים בכירי האוצר, או מקור באוצר? שכל 10 אגורות של הורדת מחירים, המשמעות לשנה זה 700 מיליון. כל 10 אגורות בהורדת מחירים בדלק זה 700 מיליון. אם כך, כל תוספת של כך זה גם אותו מחיר. ואם אנחנו עכשיו לקחנו, על המע"מ הזה, שוב, על המחירים הגבוהים, חוץ מאשר שזה מס על מס, פעם אחת הבלו, ואחר כך זה על הבלו עצמו עוד פעם מס, על הייקור הזה, שהוא הכרח, אל תיקח את התוספת הזאת. ודאי יש כאן 5 אגורות,

זה כבר עוד 400 500 מיליון שנלקחו מהציבור, נגזלים מהציבור, זו גזלה מהציבור על הדרך.

תודה רבה, אני מאוד מודה לך. כבוד השר בגין משיב בשם שר האנרגיה והמים, אבל הוא משיב בשם הממשלה.

היושב-ראש, תודה, תשובתי תהיה קצרה, אכן, בשם חברי מילדות, ד"ר עוזי לנדאו, שר האנרגיה והמים. העלייה בתעריפי הדלק נובעת מעליית המחיר הבין-לאומי, ביחד אתו, מס הערך המוסף, ללא כל שינוי בשיטת חישוב המחיר. משרד האנרגיה והמים מפרסם באתר האינטרנט שלו את כל שיטת החישוב ומרכיביה. נזכיר כי בתחום מרווח השיווק פעל שר האנרגיה והמים באופן נמרץ והוביל להפחתת המחיר ב-20 אגורות לליטר בספטמבר האחרון. תודה, אדוני. אני מאוד מודה לך, מציע את ההצעות האלה להעביר לדיון בוועדת הכלכלה. לוועדת הכלכלה, אפשר. או להסיר או לקיים דיון במליאה, מה שאתה רוצה. הממשלה מציעה, הממשלה מציעה מה? דיון, אני חושב שכדאי לדון. החברים מבקשים דיון,

העלו הצעה חשובה. אומר המזכיר שעליית מחירים וענייני מיסוי, לוועדת הכספים.

נעביר, לכספים, נכון. לוועדת הכספים.

אני מאוד מודה לך. הצעה אחרת, חבר הכנסת מיכאל בו-ארי, בבקשה, אדוני.

חבר הכנסת גנאים.

כשהייתי מחוץ לכנסת, ראיתי מכונית שמאחורה היה כתוב: "מכונית למכירה, מצב מכני לא משהו, אבל טנק מלא". זה המצב, מהבחינה הזאת שלא יכולים להחזיק רכב,

ידידי חבר הכנסת רוברט טיבייב לגבי הפריפריה. הפגיעה העיקרית היא בפריפריה. ואני רוצה להעיר על זה דבר נוסף שמעירים אנשים בפריפריה, הם טוענים שהם ממלאים את הקורסים לנהיגה מונעת. הם ממלאים את הקורסים לנהיגה מונעת. וזה בהקשר הזה, גם כן, של פגיעה בפריפריה. כי הכבישים לפריפריה הם כבישים שהמהירויות בהם הן משנות ה-40 או משנות ה-30, מהתקופה הבריטית,

90 קמ"ש. שם נוח למשטרה לצוד את האנשים על מהירות, אחד הדברים שהם הכי פחות גורמי סיכון על הכביש. והאנשים האלה נפגעים פגיעה נוספת: גם על זה שמפת לחמם הם צריכים להוציא המון כסף על רכב, הלוא זה כל הוצאות הרכב,

ובנוסף לכול, בדרך הביתה הם גם חוטפים רפורט על כך. פה יש פנייה

אנא לך, שנה לחלוטין. המכוניות היום אחרות, הבטיחות שלהן שונה לחלוטין, להגביר את המהירות בכבישים, בכביש 90, בכבישים לכיוון אופקים, בכבישים בדרום ובצפון, להגביר את המהירות, לתת את האפשרות, כמו שעשו במרכז. לא בטוח שאתה תומך, כי ככל שהמכונית נוסעת במהירות גבוהה יותר צריכת הדלק היא גבוהה יותר, ואז אתה מציע להם בעצם, זה עד מקום מסוים.

ככל שהמהירות גבוהה יותר, את זה תשאיר לשיקול דעתו של הנוסע. תשאיר לשיקול דעתו,

קודם כול, לא נשאיר לשיקול דעתו. הנוסע צריך לנסוע לפי החוק, זה בראש ובראשונה. לא, זה לשיקול דעתו אם הוא מבזבז או לא מבזבז. אני מציע לשר התחבורה להתחשב בתושבי הפריפריה, שממלאים בכספם ובזמנם את הקורסים לנהיגה מונעת.

בבקשה, חבר הכנסת גנאים. הצריכה בתוך העיר היא גם גבוהה מאוד, נכון. אדוני היושב-ראש, באמת כל הסוגיה של ההתייקרות הזאת היא סיוט שאין לו סוף. כל פעם הם מייקרים, עכשיו את הדלק. זאת דוגמה איך המדינה, שצריכה להיות למענו של האזרח, היא פועלת נגדו. אני משוכנע שיש כאלה במשרד האוצר שחושבים שהכסף בכיסו של האזרח הוא איזה סכנה ביטחונית, צריך לרוקן את הכיס שלו. בסוף הם מסתירים את תאוותם לנישול האזרח, לנישול כספו בכוונה,

כוונה טובה: הם רוצים שאנשים ייסעו באמת בתחבורה ציבורית. אדוני היושב-ראש, אם הממשלה לא תשמע לסבלם ולבכיים של האנשים הפשוטים בגלל הדבר הזה, בגלל התייקרות מחירי הדלק וכל ההתייקרויות, בסוף יהיה לנו פה כמו בתוניסיה, איזה מוחמד בועזיזי שבסוף ישרוף את עצמו וזהו. אני מודה לך. מה מציעים המציעים, חבר הכנסת טיבייב, חבר הכנסת מקלב, האם מקבלים את עמדתו של השר בגין לדיון בוועדת כספים? אני חושב שכן. אני חושב שכן.

אנחנו עוברים להצבעה על דיון בנושא עליית מחירי הדלק בוועדת הכספים, על-פי הצעתם לסדר. ההצעה

ובכן, 11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעות לסדר-היום בנושא עליית מחירי הדלק תעבורנה לדיון בוועדת הכספים. אנחנו עוברים לנושא הבא: תקיפה חמורה של שני חיילים בחיפה,

חבר הכנסת אברהם מיכאלי, יו"ר סיעת ש"ס,

אחריו, חבר הכנסת עפו אגבאריה, אחריו, חבר הכנסת נחמן שי, אחריו, בן-ארי, ואחריו, גפני, אם יהיה. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת מג'אדלה ויתר. אדוני היושב בראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הסיפור שפורסם על תקיפת שני חיילים בחיפה הוא סיפור חמור, הוא סיפור שעד עכשיו אני לא מבין מה הרקע שלו. לא שמעתי ממצאים חדשים בעקבות חקירת המשטרה שהיתה שם בשטח, מה באמת הרקע האמיתי, אבל לפחות לפי מה שפורסם, לצערנו כנראה הרקע לאומני. כי אין שום הסבר לכך. שני חיילים ששאלו אותם מי הם, וכנראה הם הזדהו כיהודים, ואחר כך תקפו אותם. מה הסיבה לכך שתוקפים שני חיילים באמצע רחוב בחיפה? לא באיזה מקום חשוך ונסתר אלא תחת מצלמות בית-חולים "רמב"ם" בחיפה. אני עדיין מקווה שאותם אלה שנעצרו ואותם אלה שעדיין בחקירה, בסוף יתברר שאו שהם היו שיכורים או שהם היו ללא דעת באותו רגע, כשתקפו חיילים. אבל אם בסוף יתברר שזה לאומני, ועוד בחיפה, באמצע העיר תוקפים שני חיילים,

כבר עברנו קו אדום בצורה כל כך נוראה שאנחנו כבר צריכים לחשוש. שאזרחים, ועוד חיילים, מסתובבים בעיר ותוקפים אותם על רקע לאומני בחיפה? אני מאוד מאוד מקווה,

למרות שאתה משיב, אדוני. אם תרשה לי, אני מבקש. אני עוצר את השעון. רק כדי לדייק. על-פי התשובה מטעם השר לביטחון פנים, מדובר בשני צעירים, חיילים בשירות סדיר, אשר הגיעו בלבוש אזרחי לבית-החולים.

שזה מתקן במידה את הכוונות מאחורי העניין הזה. בסדר, אז תשיב את זה. בכל מקרה אתה עולה להשיב.

אבל כדאי כבר משלב הזה. מאה אחוז. אדוני, נא להמשיך, עצרתי את השעון. אדוני השר, אני כל כך זהיר בדברי, לא להכתים ציבור שלם ולא להכתים אנשים שחיים בשלווה בעיר חיפה והם אזרחים נכבדים של מדינת ישראל ושל העיר חיפה. אני לא רוצה להכתים. אני רק אומר שאם קורה דבר,

שהיא בעצם הכי לגיטימית מבחינת תושבים, ואם קורה שבגלל שהם הזדהו כיהודים, ככה לפחות פורסם, אדוני השר, אם בסוף יוכחש הכול, הלוואי, אדרבה ואדרבה. אני מקווה שבסוף לא יתברר בכלל שזה על רקע לאומני, כי אנחנו בסך הכול,

חוששים מכך שהמתחים בחברה מגיעים לפעמים לקיצוניות כזאת שבסוף ההתקפות על רקע של, נניח יהודי או על רקע, אם הם לא היו במדים עדיין זה לא אומר שבצורה כזאת או אחרת לא תוקפים חיילים, לצערנו כן תוקפים חיילים, אם הם במדים ואם הם בלי במדים, זה גם קורה. אבל במקרה הזה הספציפי אני מקווה שיתברר שזה לא היה כך. לכן אני כן מבקש מהמשטרה לברר את העניין הזה עד תומו, למצות את החקירה, כדי שלא נאשים לפני שהחקירה תסתיים. יחד עם זאת, לתת לזה איזה עדיפות, כי מדובר באמת במקרה חמור.

אני מאוד מודה לך.

חבר הכנסת אגבאריה,

חבר הכנסת שי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כשביום הראשון שמענו על העניין הזה כולם דיברו על לינץ'. האמת היא שהיום וגם אתמול, מה המשטרה אמרה? שזה לא היה לינץ' ולא היה מדובר באירוע לאומני. פשוט מאוד זה היה אירוע בריוני. שני הבחורים, שהם היו אומנם בשירות סדיר אבל לא היו לבושים כחיילים, לא היו במדים, אז הם הגיעו במקרה לשם אחרי שצעירים אחרים יידו אבנים על הבחורים האלה, והיתה קטטה בריונית. אני מפה מגנה כל לינץ' היא גם לא מומלצת, גם הקטטה הבריונית לא מומלצת באופן כללי. אני מגנה גם את הקטטה הבריונית. אבל לבוא ולהכתים עיר שלמה כמו חיפה ולהגיד ששם קרה משהו על רקע לאומני, לדעתי זה דבר פסול. אם המשטרה כבר הודיעה שזה לא היה לאומני וזאת היתה סתם בריונות, אז יש לטפל בבריונות. בואו נגנה ביחד את הבריונות. אבל משם לבוא ולהתלהם נגד חיפה, שהיא באמת עיר מעורבת, שהיא עיר שקטה ועיר טובה והיא דוגמה לדו-קיום במדינה הזאת? אז באים ומאיימים, מתקיפים שכאילו שזה על רקע לאומני ורוצים להתסיס את הדברים, כמו שהיה בעכו. זה נורא, זה באמת נורא. אני מתריע מפני כל ה"עליהום" הזה, שהימין הקיצוני מתחיל כבר לרקוד על הדם. טוב שלא היה דם. גם כולם יודעים, גם היום שמעתי את ראש העיר חיפה, שדיבר טוב מאוד. אני מקווה שהוא לא פחות פטריוט מכמה אנשים מפה, שחושבים את עצמם כאלה פטריוטים ורק מכתימים את העיר.

תיקחו את העיר הזאת למקומות שלא צריכים, תנו להם לחיות בשלום. העניין השני, שהשופט ג'ובראן הוא בן חיפה, וכל ההתקפה הזאת עליו, אני גם לא מכיר, אנשים שהוגדרו אפילו כטרוריסטים, הם באו והתחילו לגנות את השופט ג'ובראן שהוא לא שר את "התקווה". בושה וחרפה, השופט ג'ובראן הוא לא ציוני ואף אחד לא ביקש ממנו, ואף אחד לא ביקש ממנו להיות יהודי. ההתלהמות הזאת, גם נגד השופט ג'ובראן וגם נגד האוכלוסייה הערבית, היא מה שיכול להביא להסלמה שהיא בלתי רצויה לכולנו. רק היום שמענו את ראש השב"כ לשעבר דיסקין,

שיותר חשוב לממשלה לסדר ולעשות אפשרות של דו-קיום ולהתחשב בצרכים של האוכלוסייה הערבית, אזרחי מדינת ישראל, זה יותר חשוב מהגרעין האירני. אם זה בן-אדם שהוא פחות ציוני מראש הממשלה, אני לא יודע מיהו ציוני.

אז בואו נחשוב באמת איך להשתיק את ההתלהמות הימנית הזאת ולהשאיר את חיפה כעיר שלווה של דו-קיום.

אני מאוד מודה לך, אדוני. חבר הכנסת שי, ואחריו, חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת גפני לא נמצא. אם לא יהיה בזמן התור שלו, ישיב השר בני בגין. בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני ביקשתי להעלות את הנושא הזה על סדר-היום מתוך דאגה אמיתית, מתוך דאגה וחשש. לא רק מפני שבמדינת ישראל חיים מיליון וחצי ערבים, כי הם מיעוט, מצד אחד, אבל כקבוצה פעילה וחזקה מצד אחר, שבמקרה הזה יכולה לראות את עצמה מואשמת, אלא גם מפני שאני דואג לעיר חיפה. העיר חיפה, בראשותו של ראש העירייה יונה יהב, מצליחה, באמת, באופן מרשים, לקיים חיים משותפים בין יהודים וערבים. הפרופורציות הן לא זהות,

הקהילה הערבית הגדולה שחיה בחיפה זה שנים ארוכות מרגישה שוות זכויות ומנהלת את חייה בצורה מלאה, בהרמוניה עם הציבור היהודי. האירוע המבחיל שהתחולל בפתח בית-החולים "רמב"ם" ביום שישי עלול לקרוע באכזריות את רקמת החיים הזו, עלול להשפיע לרעה על החיים המשותפים בחיפה. אני שמח על דבריך, חברי, שבהם גינית את ההתקפה על החיילים, אבל אני הייתי מצפה באותו הקשר שמנהיגים ערבים מהצפון יצאו באופן ברור ומייד ויגנו את תקיפת החיילים. ההשוואה ללינץ' ברמאללה,

שהיא לא הכי מדויקת, אבל היה משהו מבחינת האירוע הזה, היה בירושלים נגד התייר הזה מדרום-אמריקה. אני לא מגן על לינץ' בשום, אז חבל. שלא יהיה לך ספק, אז אם אני גיניתי את הבריונות, גם פה,

אני שמח שאמרת את זה.

אלה דברים חדים וחריפים ואני שמח שאמרת אותם מעל דוכן הבית הזה, ואני חושב שמנהיגים אחרים היו צריכים לומר את זה מייד, משום שיש פוטנציאל מאוד מסוכן לאירועים כאלה להידרדר ולפתוח פתאום איזה פצעים ושסעים, בייחוד בעיר חיפה. מה שאני מצפה עכשיו,

אדוני השר, מממשלת ישראל באמצעות המשטרה, זה לגלות במהירות את הרקע, את הנסיבות, את האשמים לתקיפה הזו, ואם החיילים היו מעורבים באיזושהי דרך, בבקשה, ואם הם לא היו מעורבים.

להציג את כל המקרה הזה בפרהסיה, מפני ששוב,

חוזר ואומר: אירועים כאלה יוצאים מהר מאוד מכלל שליטה, מעודדים אלימות, מעודדים הסתה, ויכולים ליצור מציאות חדשה בחיפה ובצפון בכלל, דבר שאיש,

אינו רוצה בו.

אני מאוד מודה לך. חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה. בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת גפני. אם הוא לא יהיה פה, יעלה השר בגין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, ביום ראשון אני ממש עם הבוקר נסעתי לבית-החולים בחיפה. ידעתי שאם אני לא אסע לשם לא יהיה שם איש ציבור אחד נוסף. כי אם היה מדובר בפגיעה במישהו מהמיעוטים, שהיו תופסים מישהו וחורטים לו על הראש, נאמר "תג מחיר" חורטים לו על הראש "תג מחיר", עשרות של אנשים מכים אותו, חובלים אותו בחמת רצח, ולולא התושייה של אנשי הביטחון של בית-החולים בחיפה שבאו לחלץ אותם, היינו נמצאים בסיטואציה אחרת לחלוטין, אני בטוח שראש הממשלה כבר היה שם, היינו עושים דיון מיוחד בכנסת. אבל כאן אני שומע את התשוקה לומר,

לא היה כלום. יש דו-קיום. הכול בסדר, הכול רגוע. זו סתם היתה בריונות. איך אמר פה חבר הכנסת מיכאלי? הם היו אולי שיכורים. לנו יש כלל: נכנס יין, יצא סוד. אם הם היו שיכורים זה חמור יותר, כי אז יצא הסוד של שנאת ישראל, של חמת הרצח. אני פגשתי אותם, אני גם שוחחתי אתם. והדברים הם פשוטים. החבר'ה האלה נפגעו בלי שהם פגעו, בלי שהם אמרו. רדפו אחריהם, רצו לרצוח אותם. תצחק, תצחק. אתה והחברים שלך. רצו לרצוח אותם, תפסו את אחד מהם, לפי הטענה שלו, עשרות מהם תפסו אותו בידיו וברגליו וחרטו על ראשו. כולנו ראינו את התמונות. אבל מה שמטריד אותי זה משהו אחר לחלוטין. השר לביטחון הפנים ביום רביעי שעבר ענה לי על השאילתא על הפוגרום שנעשה בבית-העלמין במרחביה, אחת המושבות הראשונות,

שפותחת את כל ההתיישבות בעמק. קבורים שם מייסדי הציונות והעמק. 42 קברים, לא 50 כמו שהוא אמר, כי אני הייתי שם. שוב, אף אחד פה לא היה שם. אני הייתי שם. 42 קברים שנופצו בחמת זעם. לוחות שיש. מתי? ערב יום השואה לפני שנתיים. נתפסו שמונה ערבים מהכפר סולם שעשו את זה. בגיר ושבעה קטינים. עונה פה בשבוע שעבר השר,

אחרי הרבה זמן שאני שואל: מה נעשה אתם? מה הוא עונה לי? זה היה מתוך שעמום. תחפש בפרוטוקול, "שעמום". היו כתובות נאצה. אתה יודע כמה כוח פיזי היה צריך כדי לנפץ שם את הקברים? אתה, מתוך שעמום עושה ספורט, כדי לנפץ קברים? האם מישהו שמע כזה דבר? אבל כדי לא להלהיט את האווירה,

לא היה כלום, איך קרא לזה מישהו? לטמון את הראש בחול, נגיד שלא היה כאן ולא כלום. הוא קיבל חצי שנה עבודות שירות, חצי שנה עבודות שירות, והשני קיבל 200 שעות עבודה לתועלת הציבור. השאר בכלל לא נשפטו. לא נשפטו. זו טמינת הראש בחול, זה עידוד של איבה. זה פגיעה בדו-קיום. אם אנחנו רוצים דו-קיום צריך לשים את הגבולות. אתם מספרים על דו-קיום? אני שומע איך אנשים מפחדים להסתובב בעיר התחתית. אני מקבל איך אנשים מפחדים להסתובב בשכונות ברמלה ובלוד

אני שומע. ולכן, רבותי, בואו לא נרמה את עצמנו. רוצים לטמון את הראש בחול? כשתוציאו את הראש יהיה מאוחר מדי. אז אנא מכם, אל תנהגו כבת-יענה. וחבל שהשר לביטחון הפנים לא פה כדי לשמוע את הדברים. מתוך שעמום ניפצו בית-עלמין? אם זה היה אחר, אם מישהו היה כותב כתובת על איזה מסגד שלא השתמשו בו 100 שנה,

כבר כל העולם כולו היה רועש. הוא היה יושב שלוש שנים בכלא, לפחות. וכאן, חצי שנה עבודות שירות. באמת, אנחנו מטפלים בדברים בצורה ראויה. טומנים את הראש בחול. אני מאוד מודה לך, אדוני. כבוד השר בני בגין משיב בשם השר עוזי לנדאו, שמשיב בשם השר לביטחון הפנים. כן, כך כתוב. יד שלישית. יד שלישית, אבל במצב טוב מאוד. עם טנק דלק מלא. במלוא כוחותיו. עם טנק דלק מלא, זה מבן-ארי. הגענו פה לימים טובים. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני. דבריך האחרונים על היותי השלישי בסדרה מזכירים לי מה שאירע אתי לפני כ-20 שנה. קיבלתי טלפון מ"גלי צה"ל", דקות אחדות לפני השעה 19:00. ביקשו ממני להתראיין, אבל המפיק או המפיקה שהתקשרו אתי, כזכור לי, התנצלו במידה מסוימת ואמרו: תראה, אנחנו רצינו שישתתף בתוכנית השר פלוני ולא יכול היה, והשר אלמוני לא יכול היה. וכך היא מנתה באוזני, אני חושב חמישה אנשים שהם רצו שהם יהיו בתוכנית. אני אמרתי להם: אם ככה, אתם ממש גירדתם את תחתית הסיר עד שהגעתם אלי. אז גם היום אני ממלא-מקום של ממלא-מקום, לכבוד הוא לי למלא את מקומם של שני חברי, השרים המצוינים. אבל התראיינת בסוף? אם לא הלך על הדלק, אולי ילך על הנושא הזה.

אבל לפי שני הסיפורים שלי אני יכול להופיע כמומחה לתקשורת. ברור, מעל לכל ספק. אבל לא הבנתי אם התראיינת בסוף. אני אומר, אולי גם אתם נתקלים בכך, שלעתים מתקשרים מכלי-תקשורת ואני אומר שאינני יכול להשתתף, ואז המפיק או המפיקה שואלים, ואפשר לשאול למה? תשובתי הקבועה היא כן, אפשר לשאול למה, תשובה זה כבר עניין אחר. מדינה חופשית, אפשר לשאול למה. קודם כול אשיב להצעות לסדר-היום בעניין החמור שאירע בחיפה מטעם השר לביטחון פנים. מבירור הפרטים עולה כי בתאריך 25 בפברואר, בסמוך לשעה 02:30 דווח למשטרה כי שני צעירים הותקפו ברחוב העלייה השנייה 15 בחיפה, בסמוך לבית-החולים "רמב"ם". ניידות הוזעקו למקום, והתברר כי מדובר בשני צעירים, חיילים בשירות סדיר, אשר הגיעו בלבוש אזרחי לבית-החולים על מנת להיבדק בידי רופא. כפי שהערתי קודם, אדוני היושב-ראש, מן התיאור הזה אני חושב שעולה שאין לנו עניין מיוחד בשאלת שירותם או אי-שירותם בצבא, אלא הם הגיעו בלבוש אזרחי,

שעל-פי ההמשך תראו שבכל זאת אין להקל ראש באירוע הזה מבחינות אחרות. לפי עדותם, לאחר שהחנו את רכבם, הבחינו בקבוצה שמנתה כעשרה אנשים אשר רצו לעברם, וכן הבחינו ברכב שנעצר בסמוך אליהם וממנו יצאו אנשים כאשר אחד מהם אוחז מוט ברזל. החבורה החלה לתקוף את שני הצעירים באלות ובאבנים. מאבטחי בית-החולים, אשר הבחינו במתרחש, הגיעו למקום והתקיפה הופסקה. כן נרשם מספר הרכב של התוקפים. הצעירים הועברו לטיפול רפואי כאשר הם סובלים מחבלות בכל חלקי גופם, ועל קרקפתו של אחד מהם נחרטה המלה אש"ף, אל"ף, שי"ן, פ"א. המשטרה עצרה שבעה חשודים, ביניהם בעל הרכב, בנו וארבעה קטינים נוספים בחשד למעורבות באירוע. החשודים הובאו לבית-המשפט, אשר האריך את מעצרם עד ליום 1 במרס, כלומר, ביום חמישי השבוע,

וביום שני נעצרו שני חשודים נוספים, ובהתאם להתקדמות החקירה ייתכנו מעצרים נוספים. תודה. זאת התשובה, ואתה מציע להסיר, אם כך? אני מציע להסיר.

אתה מבקש דיון בוועדת הפנים. טוב, חבר הכנסת בן-ארי, אתה אחד המציעים? כן. בסדר, חבר הכנסת בן-ארי מציע דיון בוועדת הפנים. חבר הכנסת אגבאריה? להסיר. חבר הכנסת שי, האם אתה מציע להסיר,

כי הסתפקנו בדיון במליאה. דיון בוועדת הפנים. תטמנו את הראש בחול, תטמנו. אני שואל אותך האם להסתפק בתשובת השר, על זה נצביע. לא, הוא רוצה דיון בוועדת הפנים. אנחנו מצביעים. יש הצעה אחרת למסעוד גנאים. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

שהוא היום אינו קבלן משנה, הוא קבלן שלישי, לא יודע כמה אחוזים נשאר לך מכל העסק הזה. אדוני היושב-ראש, בקשר לכל הסיפור הזה וכל ה"עליהום", צריך לדעת לא רק את הסוף, לא רק את התמונות, אלא מה שקרה תחילה. תחילה מה שקרה, ששני האדונים שהם קורבנות כביכול, הם תקפו אנשים בביתם, אלה שהותקפו הביאו את קרוביהם, את החברים שלהם, ורדפו אחריהם ונתנו להם מכות. אני לא אומר שזה טוב, אבל זה לא על רקע לאומני. אבל מה לעשות כאשר יש פה עיוורון של שנאה? רק הערבי הוא מואשם, והעניין הוא לאומני. מזכיר לי סיפור של בן-אדם שרצה להרביץ למישהו משום שהוא לא סובל אותו. אחרי שהרביץ לו,

בסדר,

אבל על מה? אומר לו, כי דרכת על הצל שלי.

אני מאוד מודה לך. השר בגין עדכן אותי שהממשלה מסכימה גם כן להעביר את הדיון לוועדת הפנים, ולכן אנחנו מצביעים. מי שמצביע בעד, מציע דיון בוועדת הפנים.

מי נגד?

בעד זה דיון בוועדת הפנים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים

ובכן, שבעה בעד, שלושה מתנגדים. אני קובע שנושא ההצעות לסדר-היום: תקיפה חמורה של שני חיילים בחיפה, יועבר לדיון בוועדת הפנים של הכנסת. אנחנו עוברים לנושא הבא. הצעות לסדר-היום בנושא: סכנת סגירת מפעל "פרי הגליל" וחברת "נאופלם" ופיטורי עובדים,

חבר הכנסת חנין, אני החלפתי עם חבר הכנסת מולה, אתה תהיה מייד אחריו. הוא צריך לנהל ישיבה אחרי, פשוט. שלוש דקות, בבקשה, חבר הכנסת שלמה מולה. אתה תהיה ממש הבא בתור. כשאתה תדבר הוא ינהל את הישיבה.

מייד אחריו, חבר הכנסת חנין. שלוש דקות, אדוני.

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אם אדוני דיבר בנושא הדלק על הפקידות שאינה מאפשרת ביצוע מדיניות, אולי הדוגמה הטובה ביותר זה הסיפור של "פרי הגליל".

להיות בין הפעילים בנושא "פרי הגליל", כשעוד ריחפה סכנת סגירה של המפעל עוד לפני שלוש שנים, לפני שהממשלה הזאת כיהנה. אז אנחנו הבאנו את העניין לדיון, ואז בעצם המפעיל, הבעלים החדשים, נענה לקריאת ועדת הכספים הקודמת, יושב-ראש ועדת הכספים היה פרופסור אבישי ברוורמן, ובעצם המדינה התחייבה לתת מענקים כדי להציל את המפעל מסגירה. והנה, היתה הסכמה, הבעלים קנו את המפעל, השקיעו הרבה מאוד כספים, נדמה לי, הוא אמר לנו מעל 100 מיליון שקל, הכניסו לאותו מפעל עוד מפעלים חדשים, כמו מפעלי טונה, וכן הלאה, בעצם העובדים ניצלו מסכנת פיטורים והכול בסדר. לימים, נתגלה לנו לפני חצי שנה, הנה המדינה לא עמדה בהתחייבויותיה. למה לא עמדה? מתברר בעצם, הבטיחו את ההבטחה, ומספר חודשים אחרי זה שינו את הקריטריונים למענק.

הרי מישהו, הרי רשות שלטונית שמתחייבת לסייע לאותו מפעל,

גם בימים ההם כלכלת ישראל היתה בסכנה, הרי המשבר הכלכלי העולמי ריחף באוויר, ואז בעצם סגירת מפעלים רבים היתה לפתחנו. ואז, כשהיתה בעצם ההתחייבות הזו, כשהמציאו את הקריטריונים החדשים, שכחו בעצם להביא בחשבון את ההתחייבות השלטונית ל"פרי הגליל". הבעלים אומר,

התחייבתם לתת לי 18 מיליון שקל ולא נתתם לי,

ולא רק זה, גם העלויות הכלכליות של חצור-הגלילית,

אני רוצה להעביר את המפעל לנהרייה, בנהרייה אני מקבל הטבות יותר טובות. בסופו של דבר, הגלגל המתגלגל הזה, אדוני היושב-ראש, מהשר פואד עבר לשר שמחון, מהשר שמחון עבר לוועדת כספים, מוועדת כספים, בסופו של דבר כל זה על גבם של העובדים. דרך אגב, אני אומר לך שוועדת כספים קיימה דיון באותו מפעל. ועדת הכספים קיימה דיון, ועדת הכלכלה מקיימת דיון.

אי-אפשר עם הביורוקרטיה הזאת. לא יעלה על הדעת, רשות שלטונית לא יכולה לכפות על עצמה את החלטותיה, לפעמים גם עושים עלינו צחוק, מהחלטות ועדת כספים. אגב, גם זה לא קשור לממשלה. אני מצדיק אותך, כי היה פה חבר הכנסת טיבייב ודיבר על ממשלה זו, כל הבעיה הזאת של השתלטות הפקידות על הדרג המדיני היא בעיה אסטרטגית,

אדוני היושב-ראש, זה בדיוק הבעיה. הבעיה שלנו, גם השרים לא מטילים את מרותם מספיק. אני אומר לך, אני לא מבין את השר הנוכחי, השר שמחון. לו היה מכנס את הפקידים שלו יחד עם אנשי האוצר, לדפוק על השולחנות,

זה לא מעניין אותי, גם אם צריך להביא חקיקת בזק כדי לתקן את העוול. בסופו של דבר, אדוני היושב-ראש, לא יכול להיות. אנחנו כאנשי ציבור נזעק, השיירה עוברת, אנחנו נובחים, סכנת פיטורים על העובדים, זה נראה רע מאוד,

אני מאוד מודה לך, אדוני. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אני מודה לך על אורך הרוח שלך, חבר הכנסת חנין. בבקשה, אדוני. עכשיו חבר הכנסת מולה,

בטח ייתן לך עוד דקה, כי הסכמת לכל החילופים האלה.

אדוני היושב-ראש,

רבותי יושבי-הראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני חייב לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, נמאס לי מהסיפור של "פרי הגליל", אבל כשאני אומר נמאס לי, אני חושב על העובדים האלה ושואל את עצמי כמה להם נמאס. כמה להם נמאס פעם אחר פעם להגיע לבית הזה, לכנסת, פעם לוועדת הפנים ופעם לוועדת הכספים ופעם לוועדת הכלכלה ופעם לפגישות עם חברי כנסת במזנון, ולהתחנן על מה? על הזכות שלהם לעבוד בשכר מינימום. יש כאלה מהם שעובדים אפילו פחות משכר מינימום. וכל פעם הסיפור הזה, אדוני היושב-ראש, נגמר באיזשהו סבב של הבטחות. מבטיחים שהכול יהיה בסדר, וצילומים. צילומים, כולם מצטלמים, גוזרים את הסרטים.

אדוני היושב-ראש, אם זה לא היה כל כך עצוב זה היה מזכיר את הבדיחה שמייחסים ליצחק שמיר, שהוא אמר פעם: אני הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים.

תתלה את ההבטחה על הקיר. לתלות את ההבטחה על הקיר. אז אצלם במפעל "פרי הגליל" יש קיר מלא בהבטחות ובתמונות ובצילומים ובסרטים, והגיע הזמן, אדוני היושב-ראש, לשים לפרשה הזאת סוף. תודה רבה לך. אני שמעתי, אדוני היושב-ראש, את חילופי הדברים שהיו ביניכם קודם, ואני רוצה לומר שלפי דעתי, הכדור הזה, אסור לשחרר מאחריות את שרי הממשלה.

בסופו של דבר הם אלה שנבחרו לבצע את התפקיד, ואני חושב שאנחנו צריכים להסתייג מהתופעה הזו של שרים שמסתתרים מאחורי פקידים. ישנו סדר עדיפויות לממשלה הזאת, וסדר העדיפויות של הממשלה הזאת,

שׂם בתחתית, בתחתית,

שׂם בתחתית את המפעלים בפריפריה. על מה אנחנו מדברים פה, על 18 מיליון שקלים כדי לשמור בחיים מפעל שהוא עוגן של העיירה חצור? זה כסף קטן, אבל הממשלה הזאת, בסדר העדיפויות שלה, מעדיפה להשקיע בתחומים אחרים, מעדיפה להשקיע בבניית התנחלויות, מעדיפה להשקיע בעידוד מגזרים וסקטורים מסוימים, וזה בא על חשבון הפריפריה, זה בא על חשבון העובדים. העם דרש צדק חברתי. הממשלה הזאת מראה לנו פעם אחר פעם איך אוזניה אטומות ואיך הדרך שהיא הולכת בה היא דרך הפוכה לחלוטין. לכן, עמיתי חברי הכנסת, "פרי הגליל" הוא סמל. הוא סמל להזנחת הפריפריה, הוא סמל להפקרת העובדים, הוא סמל לממשלה שהיא אטומה לעם ואטומה לדרישותיו של העם. תודה רבה, אדוני. הדובר הבא הוא חבר הכנסת דוד אזולאי, אני לא רואה אותו. חבר הכנסת סעיד נפאע, אני לא רואה אותו. ואכן, אנחנו עוברים לחבר הכנסת מסעוד גנאים. בבקשה, אדוני, גם לרשותך שלוש דקות. אחריו, חבר הכנסת אייכלר, אם יהיה כאן. אם לא, אנחנו נעבור לסגן יושב-ראש הכנסת יעקב אדרי.

אדוני, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי, יש אחד. מי שנשאר, בשביל כולם. אה, כבוד השר, הנה הוא שם. אומנם הוא עסוק, מדבר בטלפון, אבל הוא נמצא כאן. חברי חבר הכנסת אדרי, כמו שהזכיר חברי דב חנין, העניין הזה נדד בהרבה תחנות, ועדות ושרים וחברי הכנסת, ועדיין לא הגיע לתחנה ולמקום מבטחו ולמקום הנכון, ולפתרון הנכון. אדוני היושב-ראש, הסיפור של מפעל "פרי הגליל" זה כמו סרט, כמו סדרה, שאתה חושב,

הסוף, הנה זה הסוף. "חלאס", the end. עכשיו הם יכתבו the end של הסרט הזה, וה-end לא בא.

העובדים האלה, אנחנו הלכנו לשם, ביקרנו אותם שם במפעל ואכלנו את המוצרים שלהם, את התירס, את הטונה,

אז אכלנו הפרי וסגרו הגליל. אדוני היושב-ראש, אין סוף להבטחות. כל פעם מבטיחים הבטחה מסוימת, לא מקיימים, יאללה עוברים להבטחה השנייה. אלה קורבנות. העובדים האלה צריכים פתרון, צריכים סוף, וזה תפקידה של המדינה. אם המדינה היום, אני מתכוון לממשלה, בטח, לא עומדת לידם ולצדם של עובדים אלה, במה נבחנת המדינה, במה נבחנת הממשלה? היא צריכה להתערב והיא לא צריכה להותיר את העובדים האלה שיהיו קורבנות באמת לכל הניגוח והוויכוח בין הבעלים לבין הממשלה לבין האוצר. צריך סוף לכל הסיפור הזה, ואני מקווה שיהיה סוף, וסוף טוב.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו.

חבר הכנסת יעקב אדרי, בבקשה, אדוני. אחריך, אני מקווה שהשר יסיים לדבר בטלפון, שיוכל להשיב. לא בטוח שהוא שומע את הכול, אבל יש לך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, השאירו אותנו לבד, חבר הכנסת מסעוד גנאים ואני,

זה בסדר.

אני חושב שהנושא, כפי שאמרו קודמי, הוא נושא באמת כבד. "פרי הגליל" וגם חברת "נאופלם" הנה, הרב אייכלר הצטרף גם, הנושא הזה, מי שהיה השבוע בדיון בוועדת הכלכלה, אני חושב שהלב שלו נחמץ. אני חושב שהדברים שאמר יושב-ראש ועד העובדים של "פרי הגליל" מוטי חזיזה. מוטי חזיזה, כן. אין אדם שהיה שם וזה לא נגע ללבו. הוא דיבר מבפנים, דברי אמת חיים, ואני חושב שכשאומרים: רבותי, אנחנו רוצים לעבוד, ורובם, אדוני היושב-ראש, עם שכר מינימום, נכון. שכר מינימום ועבודה קשה. אני גם ביקרתי שם לא פעם אחת, ב"פרי הגליל". כשהייתי שר נגב-גליל ביקרתי אותם, והנה באמת בריטואל קבוע, כל פעם מפטרים, מחזירים, הבעלים מתחלפים. ואני לא שוכח גם שזה מפעל שכמעט כל המשפחות, חלק גדול מחצור וגם מהכפרים מסביב, ראיתי את האנשים שם, והם רוצים להתפרנס, רוצים לעבוד. באמת, אני חושב שהוא הצליח לשכנע, לשבור כל מי שישב באולם, כי הוא אמר דברים אמיתיים: רבותי, אנחנו רוצים להתפרנס. אנשים עובדים עשר שנים, 20 שנה, 30 שנה, ואני חושב שכולם התפעלו מהדברים שלו, ובסופו של יום נתקבלה החלטה באיזו בשורה טובה, ואני מוכרח להגיד לך, מהניסיון שלנו, אני קודם כול מברך על ההחלטה, על הפתרון, אבל בד בבד אני חייב להגיד ולהזהיר, אני לא בטוח שזה יתממש, אדוני היושב-ראש, מזה אני חושש,

שעוד פעם אנחנו משטים באותם אנשים,

אנשים שיושבים בעיירות הפיתוח, בחצור, והממשלה אני מאוד מקווה, השר בגין, ועליך אני מאוד מאוד סומך, אני מאוד מקווה שההחלטה, תיזהר בך, אני לא נזהר, אני יודע, יש כיסוי למה שאני אומר. אני מאוד מקווה שהממשלה הפעם תעמוד מאחורי ההחלטה של ראש הממשלה, שאמר: אני נותן תמיכתי לפתרון הזה. כי אי-אפשר להתעלל יותר בעובדים האלה. עשו להם מספיק נזקים, מספיק בכי, מספיק התעללויות של סגירת מפעל ביום שישי, פתיחתו אחרי כמה ימים, ועוד פעם סגירה. רבותי, מי שמכיר את המפעל הזה, מה הוא עבר, אפשר לכתוב ספר. ומה הם מבקשים? רובם עובדים, אני ראיתי את התלושים, חבר הכנסת מסעוד גנאים, אני לא יודע אם ראית את התלושים, אני ראיתי חלק מהם, רובם שכר מינימום.

לא תוספות מיוחדות וזה לא על שמנת, זה פשוט על הקיום בכבוד, הם רוצים להתפרנס.

מי שבודק גם, רוב המשפחות של אלה שעובדים שם הן משפחות מרובות ילדים, זה לא איזה זוג צעיר שמתחיל, חלק גם, אבל הרוב זה משפחות מרובות ילדים, עם בעיות לא פשוטות. אני גם, בגילים מאוד מתקדמים.

נכון. שעובדים הרבה שנים במפעל. המפעל הזה, גם יש בו דבר מאוד מעניין. יש בו ערבים, יהודים, עולים חדשים, ותיקים, כולם שם עובדים ואתה רואה איזה אחווה ביחד, של איזה אוצר יש להם ביד, אבל הם באמת אומרים: זה חשוב לנו מאוד, הפרנסה בכבוד היא חשובה מאוד. ואני חושב שבעניין הזה, כמו בעניין של חברת "נאופלם", גם שם רוצים העובדים להתפרנס בכבוד ורוצים להמשיך את מפעל חייהם. בעניין הזה, אכזבנו אותם מספיק. אומר את זה אחד שהיה, לא רוצה להגיד בין המאכזבים, אני גם הייתי שר בממשלה קודמת, וגם בעניין הזה עשינו לא מעט טעויות. מותר לי להגיד את זה. זאת אומרת, אני כשר נגב-גליל הייתי שם וראיתי, ולא נתנו מספיק תמיכה לפריפריה. בחוק עידוד השקעות הון הזהרתי וביקשתי, חבל שלא שמעו,

אתם רוצים 25% יצוא? מה אתם מבקשים מ"פרי הגליל" להתעסק בייצוא? רוב המפעלים בפריפריה לא נועדו לייצוא, נועדו לתת פרנסה לאנשים שגרים שם. מי יעבור את הרף הזה? אגב, הצעתי עוד הצעה, יעידו חברי לוועדת הכספים שאני הצעתי עוד הצעה: בוא נהלך במדרגות. גם זה לא היה מתאים ל"פרי הגליל", אבל בוא נעשה 10% יצוא שנה ראשונה, 15%, לאט-לאט נעלה, שנוכל לתת לעיירות הפיתוח להתארגן בעניין הזה של ייצוא. לא שמעו, והנה היום אנחנו כולם בוכים על העניין הזה, כי האמת הפשוטה שצריכה להיאמר, כל ממשלות ישראל, מהראשונות, הקימו את המפעלים על מנת לתת פרנסה לעובדים במקומות שהם גרים. אני רוצה גם להזכיר, היה מפעל "שטיחי כרמל". אני הייתי ראש עיריית אור-עקיבא. ברגע שהוא התמוטט, כל העיר התמוטטה. אותו הדבר בחצור, ברגע שהוא מתמוטט, היישוב נעצר. ראיתי גם את ראש המועצה שבא פעם אחר פעם כמו איזה קבצן וביקש, התחנן. רבותי, מה מבקשים פה?

אם היו סוגרים את המפעל, חצי שנה צריך לשלם דמי אבטלה לכולם. המדינה משלמת, אז מה הועילו חכמים? אני שמח שכולם התעשתו. מה שחשוב לי, החליטו מה שהחליטו, החליטו נכון, אבל שהביצוע יהיה נכון, שיהיה ביצוע כי אחרת אני לא יודע איך נסתכל בפרצוף של האנשים האלה. אני מאוד מקווה שכולנו, כל אלה שהיו באולם וכל אלה שאחרי זה עשו מסיבת עיתונאים, וועדת הכספים, אני בטוח שהרב גפני יעמוד בזה כי הפעם זה חשוב לו לגמור, הוא קיבל את ההסכמה של ראש הממשלה ואני מאמין שהפעם זה ייגמר. אני מאוד מקווה שהשר בגין, שיש לו רגישות גדולה מאוד לנושאים החברתיים, גם ידאג שאכן תמומש ההבטחה של ראש הממשלה והמפעל הזה בסופו של יום יעמוד,

בעל הבית אמר, אני לא מרוויח מה שפרסמו, אבל אני מרוויח. אני רוצה שיקיימו את ההבטחה השלטונית שהבטיחו לי פעם אחר פעם. הוא קנה את המפעל על סמך ההבטחה של הממשלה. נכון.

פואד בהגינותו הרבה בא לוועדה השבוע ואמר, אכן הדבר,

כשר המסחר והתעשייה. הוא אמר את הדברים ואני מאוד שמח שהוא אישר את הדברים. זו אכן הבטחה שלטונית. אני מקווה מאוד שבעזרת השם העניין הזה יצא לפועל. הוא יקבל את מה שמגיע לו, את מה שהבטיחו לו, העובדים ימשיכו לעבוד, יתפרנסו בכבוד, ובא לציון גואל. אמן כן יהי רצון. תודה רבה. חבר הכנסת אייכלר, קראתי בשמך, אתה לא היית,

אתן לך לדבר לפנים משורת הדין. אתן לך שלוש דקות. חבר הכנסת אדרי השאיר לנו שתי דקות ואני אעשה את ההשלמה. בבקשה, אדוני, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, הסיפור הזה של "פרי הגליל" וחצור וכל הסיפור של עיירות הפיתוח והתעשייה הוא דבר כואב באופן אישי לאנשים, ואני מאוד מקווה שמה שהרב גפני הצליח לעשות, ולדבר עם ראש הממשלה, אכן יבוצע. הוא עדיין לא קיבל הבטחה שזה יהיה. כי יש פה בעיה שנוצרה על-ידי החוקים הרעים שמדינת ישראל עברה מאז שהיא היתה מדינה סוציאליסטית, היו לה הרבה חסרונות, אבל היתה בה איזושהי אחריות לבנות מפעלים, לפעמים גם לא רווחיים, כדי שלאנשים תהיה פרנסה, והמדינה חשבה שהיא צריכה לדאוג לאזרחים לדירות ולפרנסה. בין המעבר האכזרי לקפיטליזם שאומר, כוחות השוק יעשו הכול, בין זה לזה, אדוני היושב-ראש, היו כל מיני אינטרסנטים שכתבו את החוקים. ואלה שכתבו את החוקים היו שליחי אותם אנשים, היום קוראים להם טייקונים, אבל גם להם אני לא רוצה לעשות עוול, אנשים אינטרסנטים שהיה להם כסף, ששכנעו את האוצר ושכנעו את הפקידים איך לנסח כך שהם יקבלו את כל הרווחים, לבלוע את כל בעלי המכולות, לבלוע את כל המפעלים הקטנים, ולתת כוח בידי החזקים, בטענה שהחזקים ידאגו לחלשים. מדינת ישראל היא המדינה היחידה כמעט בעולם המערבי שאין בה חובה למפעלים מרוויחים גדולים להפריש 25% בערך לצורכי ציבור. הם סתם נותנים באופן וולונטרי חסויות כפי מיטב רצונם. בארצות-הברית למשל יש סקר ש-25% נותנות החברות הגדולות. נוצרה בעיה שמדינת ישראל התירה מעצמה את האחריות לפרנסתם של ישראל, אין לה שום אחריות בשום עניין למגורים לבני ישראל, רק דבר אחד, להעשיר את קופת האוצר, להעשיר את קופת העשירים ולהוכיח ל-OECD ולכל העולם כולו, שכל העולם במשבר כלכלי ואנחנו לא. בין הקפיטליזם האכזרי לבין הסוציאליזם הריכוזי נופלים בין הכיסאות אלפי רבבות ומאות אלפי יהודים. בדקה שנותרה לי, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר על משהו שקרה אתמול. אתמול ראיתי על בשרי את עוצמת כוחם של אותם שונאי היהדות החרדית שיושבים בארצות-הברית, מזרימים מאות מיליונים לפה כדי לעשות אש בין דתיים לחילונים, בין חרדים לחילונים, בין ערבים ליהודים, והם מוציאים הון עתק על חוברות הסתה. הם באו לוועדה למעמד האשה, ואני מחיתי על הדבר הזה שזרקו את ראש עיריית בית-שמש בלי לתת לו לדבר, וגם הוא היה בין הנאשמים באותם קמפיינים שנעשים. מייד אחרי זה ראיתי באתרי התקשורת כותרת: אייכלר: הרפורמים אנטישמים. אדוני היושב-ראש היה פה, מישהו מהם צעק לי: גזען, ואני אמרתי לו: אתה אנטישמי, אז על זה כאילו אמרתי על כולם שהם אנטישמים. מאות טוקבקים שאני מאמין שהם מטעם משרדים שממומנים על-ידי אותן קרנות, מה שנקרא קרנות השמאל, אבל זה לאו דווקא קרנות שמאל, זה קרנות אנטי-דתיים, וגם האיחוד האירופי שם, מזרימים מאות טוקבקים עם קריאות לרצח, עם קריאות להכחדת היהדות החרדית.

אדוני השר, שמדינת ישראל תחוקק חוק, שכל טוקבק שנכנס לאתר, העורך הוא אחראי משפטית על הדברים, כמו שעורך עיתון אחראי על מכתב למערכת. לא ייתכן שיתירו דמם של אנשים ויעשו הסתה בכל הארץ.

זה לא רק לגבי חרדים, זה לגבי אתיופים,

לגבי יהודים. הטוקבקים זה מכשיר, ואני מאשים לא את הטוקבקיסטים ולא את המשרדים שעושים אלא את עורכי אתרי האינטרנט שמאפשרים את ההסתה הזאת שעלולה לגרום חלילה למלחמת אזרחים. עורך אחראי על כל טוקבק כמו שעורך עיתון אחראי על מכתב למערכת. תודה, אדוני היושב-ראש. אכן, אני השתתפתי בדיון, כמו שאמרת. אני בהחלט חושב שיושבת-ראש הישיבה נהגה באיפוק רב כדי לאפשר לראש עיריית בית-שמש לדבר, היא בהחלט הפעילה את סמכותה, היא לא גירשה אותו. אבל אני מסכים אתך בחלק האחרון של הדיון, ששאלת הטוקבקים היא שאלה מאוד רצינית שצריך לדון בה באמת. יכול להיות שצריך להגיע לאיזשהי חקיקה שמאפשרת בעצם שלא תהיה הסתה בשם חופש הביטוי. בעניין הזה אנחנו מסכימים, אבל על חלק הביניים לא בטוח שאנחנו מסכימים. אדוני היושב-ראש, רק לציון העובדה, ראש העיר לא קיבל בכלל רשות דיבור. לא, הוא התפרץ. אתה יודע מה, אם אתה מסכים אתי בחלק השני אז הסכמנו.

כבוד השר, אני מבין, אתה עונה בשם שר התמ"ת, השר שלום שמחון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש לבשר לכם שליום זה זוהי תשובתי האחרונה במליאה. אני משחרר אתכם משמיעה נוספת, לא שהתלוננו. עד ישיבה אחרת, שבה יוטלו עלי תפקידים דומים. אני מצטרף בוודאי לחבר הכנסת אייכלר ולכבוד היושב-ראש בתצפיות שלהם על אותה זירה אלימה, גסה, שנותנת דרור ליצרים של אנשים מאחורי שמות שלא היו ולא נבראו, ובראו לעצמם, התופעה הזו דורשת בהחלט דיון רחב. לפעמים הדברים מזעזעים. עדיין, השאלה היא למה מוכרחים לקרוא אותם, וייתכן שאנחנו לא מוכרחים לקרוא אותם, אבל אם יש בהם קריאות דומות לאלה שחבר הכנסת אייכלר ציין, זה לא שאלה של תענוג או סבל הקריאה אלא של המשמעויות שעלולות חלילה לנבוע מהאלימות אשר אנחנו מוצאים לעתים קרובות מדי באותם אתרים ובקרב אותם מגיבים. לעניין ההצעות לסדר-היום, הצעות חשובות בעניין חשוב, אני מבקש להביא את תשובתו של חברי השר שלום שמחון, שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. התשובה הזאת מראה שהנושא הזה הוא לא רק חשוב אלא גם מסובך, ועל-פי מה ששמעתי לפני דקות אחדות, ייתכן שיש כאן גם פער מסוים בהבנת השתלשלות העניינים, כפי שאני שמעתי פה

חבר הכנסת בן-אליעזר, שהיה שר התעשייה, המסחר והתעסוקה,

שהוא הבטיח מענק כזה או אחר למפעל "פרי הגליל", אבל אני מוצא פה גרסה אחרת, אדוני היושב-ראש. כך משיב השר: מפעל "ויטה, פרי הגליל" נרכש במאי 2009 לאחר שהיה קרוב למצב של פשיטת רגל. הבעלים הנוכחיים, אשר השקיעו, הוא הבטיח בעל-פה ולא בכתב. נכון. אולי זו הסיבה. לדידי אין הבדל בין הבטחה בעל-פה להבטחה בכתב. אדם מבטיח גם בעל-פה. אנחנו יודעים שבעסקאות יהלומים שערכן מיליונים רבים בבורסה,

באנטוורפן, אני חושב גם ברמת-גן, הסוחרים לוחצים יד, אומרים "מזל וברכה", ובזה נגמר העניין, ולא חותמים על שום מסמך, והעסקאות רובן ככולן מתקיימות. אבל בכל זאת, ואולי זה מסביר, כי כאן כתוב כך: הבעלים הנוכחיים, אשר השקיעו מאז הרכישה כ-60 מיליון שקלים חדשים במפעל, טענו כי הובטח להם שיוכלו לקבל מענקים לפי חוק עידוד השקעות הון, אולם הבטחה כזו אינה מוכרת במשרד התמ"ת, ואולי הסיבה שהיא אינה מוכרת היא שההבטחה היתה בעל-פה. אבל אני בטוח שבעקבות הדברים האלה במשרד יבדקו עם השר הקודם, אבל תראו שזה קצת יותר מסובך מכך, כי השאלה היא ברגע זה אם על-פי החוק ניתן לממש את ההבטחה הזאת הלכה למעשה. הגורם היחיד,

המוסמך לאשר מענקים לפי החוק לעידוד השקעות הון, הוא מרכז ההשקעות. בחוק עידוד השקעות הון אמות מידה ברורות, המאפשרות מתן מענקי מדינה. החברה ביקשה מענקים עבור ההשקעות שביצעה בשנים 2009 2010, ואף הגישה בקשה למענק לפי חוק עידוד השקעות הון,

התנאי לקבלת מענק, על-פי אותו חוק, הוא ייצוא. החברה לא עמדה ביעד זה, ולכן לא אושרה בקשתה. גם אם נכונה טענתם והובטח להם מענק, הרי שהבטחה זו אינה פוטרת את החברה מעמידה בתנאי החוק. מאחר שברור לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה ולגורמים המקצועיים במשרד כי פיטורי עובדים בחצור-הגלילית הם בעיה קשה שיש לסייע לפתרונה, גיבש המשרד פתרונות לבעיה כזו, והציע מסלול מינהלי למפעלים שאינם מייצאים. פתרון אחד שהוצע הוא הפעלת מסלול מענקים לחברות בפריפריה שאינן מייצאות. כיום מצוי בהכנה מסלול להגדלת פריון, שיאפשר לחברות שאינן מייצאות לקבל מענק בדרך של הקצאה תחרותית שוויונית, אולם פתרון זה אינו מסייע ל"פרי הגליל", כיוון שלא ניתן להחיל את המסלול על השקעות שבוצעו בעבר. פתרון שני, מתן רטרואקטיבי של סיוע במסלול תעסוקה עבור כל העובדים שהועסקו במפעל מ-2009, אולם "פרי הגליל" אינו עומד גם בקריטריון זה. מבחינה משפטית ומבחינה תקציבית, לא ניתן להחיל את מסלול התעסוקה הרטרואקטיבי. קיים מסלול תעסוקה נוסף, אולם גם הוא אינו הכלי המתאים, מאחר שהוא מיועד לקליטת עובדים חדשים. אני מבין את רצון המשרד להודיע שיש כלים אחדים, אבל הם אינם בני-יישום לבעיה שלפנינו, ולכן הודעת השר מסתיימת בהערה החשובה הבאה: בעקבות הדיונים שהתקיימו השבוע חזרה ועלתה ההצעה לתקן את חוק עידוד השקעות הון, כך שהמפעל יוכל לקבל מענק שיאפשר למנוע את סגירתו ולשמור על פרנסתם של עובדיו המסורים, הדברים לא רחוקים מדבריך, מתקוותך, אדוני היושב-ראש. הבה נקווה כולנו שלא ירחק היום ונוכל לבצע את החקיקה הזו במהירות הדרושה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לשר. מה מציע אדוני? לוועדת הכלכלה, אני חושב. ועדת הכספים היא שמתקנת את החוק, ועדת הכספים. ועדת הכספים, בסדר גמור.

רבותי, מי שבעד ועדת כספים, בעד, מי שנגד, נגד. אני חושב שזה מקובל גם על השר. בבקשה, אנחנו ניגשים להצבעה.

בעד, 5, אין נגד, אין נמנעים. הנושא יעבור לוועדת הכספים לדיון נוסף, ואני מאוד מקווה שבאמת ועדת הכספים תסיים את הנושא.

אנחנו ניגשים להצעה לסדר-היום הבאה: קשיים ביישום רפורמת "עוז לתמורה" בבתי-ספר על-יסודיים", מס' 7700. סגן השר אליעזר מוזס, בבקשה. של חבר הכנסת מסעוד גנאים, רגע, סליחה, קודם כול חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. הרב מוזס, טעיתי. חבר הכנסת מסעוד גנאים, טעות שלי, בבקשה. לאחריו סגן השר ישיב.

הפכתי את הסדר. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, חברי חברי הכנסת, אני תומך ברפורמה במערכת החינוך, ושתי הרפורמות, לדעתי, שבוצעו או מבוצעות, למרות הקשיים, לדעתי הן טובות, והעיקרון לדעתי הוא נכון. העיקרון אומר כך, אני מתכוון להיגיון שעומד מאחורי שתי הרפורמות, שאם אתה רוצה מערכת חינוך חזקה ובריאה, אתה צריך לחזק את מעמדו של המורה, כי בסוף הוא הציר המרכזי בכל העשייה החינוכית. המטרה, לדעתי, ברפורמת "עוז לתמורה", וגם ב"אופק חדש", זה לא להפוך את המורים לעבדים

זה להפוך אותם למנהיגים חינוכיים מובילים.

וכדי לבנות את המנהיג החינוכי, שכל העשייה החינוכית היא על גבו, אסור לנו להתיש אותו, להעמיס עליו וללחוץ אותו כל כך. אני מסייר כמעט כל שבוע בבית-ספר, ונפגש עם מורים ומנהלים ושומע מה הם אומרים. ואני חושב שלא די להגיד שכתבנו, תכנַנו,

הרפורמה הטובה ביותר, צריך לבדוק איך היא מיושמת בשטח. כי תמיד יש הבדל ויש בעיות כאשר מלבישים או מעבירים הרפורמה מהנייר או מהתיקים למציאות ולשטח.

אדוני היושב-ראש, שארגון המורים גם הוא אחראי על הרפורמה הזו,

מהדברים שלי צריכים להיות מופנים אליו. אבל מאחר שמשרד החינוך הוא הפרטנר המרכזי והוא המיישם, אני מפנה את הביקורת או את ההערות שלי למשרד החינוך. והבעיות שאני שמעתי ושאני ראיתי הן לא בהיגיון של הרפורמה. הן לא בעיקרון שאם אנחנו רוצים לחזק את מעמדו של המורה אז צריכים להעלות את שכרו, וכדי להעלות את שכרו צריך להעלות גם את מספר שעות העבודה שלו. הבעיות הן ככה: 1. חוסר ההתאמה בין מצבם של בתי-הספר, מצבם הפיזי, המבני, לבין הדרישות של הרפורמה. הרפורמה דורשת שעות שהייה, שעות פרטניות, פינות עבודה. אבל בהרבה בתי-ספר, אני לא רוצה גם להגזים ולהגיד "בהרבה"; לא מעט בתי-ספר מאלה שנבחרו להיות פיילוט ושמיושמת בהם הרפורמה, אינם מוכנים לדרישות אלה, כי פשוט אין להם. אין להם מבנים, אין להם פינות עבודה, וצריך למצוא להם פתרון. יש בתי-ספר שאני מכיר אותם, כל המורים חתמו שהם in, בפנים, ברפורמה, יש להם כבר שעון נוכחות, אבל אין מקומות: אין מקומות לשעות הפרטניות, אין פינות עבודה.

פה תפקידו של המשרד להתערב כדי לבדוק,

מה הבעיות האלה ולתת מענה, אם הוא באמת רוצה שהרפורמה הזו תיושם. אני גם מצאתי שהרפורמה טובה למורים צעירים, חדשים, שיש להם מוטיבציה. ומורים ותיקים מתלוננים, כי כאשר יש לך מורה שהוא 25 שנים ומעלה במערכת החינוך ועכשיו אתה דורש ממנו במקום 24 שעות, 40 שעות, ושהייה או פרטני, ותלך ללמוד ככה,

ומלחיץ אותו זה מעמיס עליו, זה שוחק אותו, באמת. אז אני חושב שהיה מן הראוי שמשרד החינוך יגיד ככה: הרפורמה, מטרתה לחזק את המורה, לרענן את המערכת, להפוך אותה למערכת צעירה.

אני אזרז את יציאתם של המורים הוותיקים לפנסיה, ואתן להם את כל הזכויות שלהם,

כוח חדש, ומורים חדשים. זה יעזור הרבה לרפורמה, לפי דעתי. יש עוד קושי, וזה הלחץ. המפקחים, ובסוף המנהלים, מלחיצים את המורים, רוצים הכול בזמן קצר. אתה צריך תוך,

זמן קצר לעשות את הכול, להיות מוכן, זה מתיש את האנשים ומאכזב אותם ברפורמה. אני מכיר בתי-ספר שעכשיו דורשים, הם רוצים לצאת.

כי אחרי שלוש שנים, לפי הרפורמה או לפי ההנחיות, לפי ההסכם בין הארגון לבין משרד החינוך, כל בתי-הספר צריכים להיכנס לרפורמת "עוז לתמורה" העל-יסודי, כך אני הבנתי וכך קראתי. אבל צריך למצוא פתרונות לבעיות שהזכרתי,

אבל במיוחד בחוליה הזו, משום שיש תפקיד חשוב לרשויות המקומיות ולשלטון המקומי, ששם יש, מזרימים לו את התקציב כדי לבנות, כדי להכין את התשתית הפיזית, כדי להפעיל את הרפורמה. משרד החינוך צריך לעקוב אחרי תקציבים אלה שם, לעקוב אחרי ההתנהלות של הרשות,

באמת, את המבנים של בתי-הספר כדי להיענות לדרישות רפורמת "עוז לתמורה",

חושב שהיא רפורמה טובה, יעילה, אבל צריך ליישם אותה בחוכמה ולא להלחיץ את המורים.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים.

סגן השר, הרב מוזס אליעזר. בבקשה. ברשות אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת המציע את ההצעה, מר מסעוד גנאים, אמרו חכמינו: כל ההתחלות קשות, ואת זה אפשר לומר על "עוז לתמורה". אבל כבר כיום ניתן לומר כי כניסתם של בתי-ספר לרפורמה "עוז לתמורה" תורמת לשינוי ללא הכר בתרבות הלמידה של המוסד החינוכי. מסגרת הלימודים החדשה מעניקה שעות פרטניות לתלמידים, וכן שעות תומכות הוראה, ומנגד המורים מתוגמלים על עבודתם בשכר גבוה יותר. וזו, בעצם, הכותרת של "עוז לתמורה".

ביתר פירוט: אל ההסכם נכנסו 76 בתי-ספר ליישום מלא, ועוד 170 ליישום חלקי. בתי-ספר שהיו מועמדים ליישום מלא נבחרו לאחר שהצהירו כי יש להם מקום, מרחב, שבו יתקיימו השיעורים הפרטניים ושעות תומכות הוראה עד לבניית פינות העבודה הקבועות. ההרשאות לבינוי יצאו כבר בספטמבר לכל הרשויות שבהן בתי-ספר שנכנסו לרפורמה באותה עת. קצב התאמות הבינוי תלוי בהתארגנות הרשויות והרשתות, כפי שאתה גם הזכרת, מר גנאים, בדבריך. התהליך אורך בין שלושה לשמונה חודשים ותלוי בהיבטים שונים של היישום. כבר היום אנו יודעים כי מתוך 76 בתי-הספר, 50 כבר בנו את פינות העבודה. עוד 26 בתי-ספר נמצאים בתהליך ביצוע. ב-170 בתי-הספר יש פעימה אחת. פינות העבודה הן לא הכרחיות, שהרי מדובר בסך הכול בתוספת של שש שעות למורה.

כל בתי-הספר נמצאים בשלבים שונים של תהליך הבנייה. יודגש כי מינהל הפיתוח במשרד החינוך, בשיתוף ארגון המורים ומשרד האוצר, גיבש מודלים לפינות העבודה, על מנת לשדרג את סביבות העבודה למורים במסגרת רפורמת "עוז לתמורה". משרד החינוך העביר לרשויות המקומיות הרשאות תקציביות בהיקף של כ-57 מיליון ש"ח לצורך הקמת פינות עבודה פרטניות ופינות עבודה למורים בכל בתי-הספר העל-יסודיים שהצטרפו לרפורמה. ומה קורה בבתי-ספר שבהם לא נמצא מקום פיזי לבניית פינות העבודה? אז מינהל הפיתוח מאפשר פתרונות חלופיים ואף מתקצב אותם, כדוגמת מבנים יבילים, התאמת חללים או בנייה חדשה. חשוב לציין, כי תהליך הבנייה והביצוע של פינות העבודה הינו באחריות הרשויות המקומיות, והן פועלות לתכנון, התקשרויות, מכרזים, וכיוצא בזה. המשרד רק מקציב את הכספים האלה, כפי שאמרתי לכם. כבר מדובר ב-57 מיליון ש"ח, סכום לא מבוטל לגמרי. מינהל הפיתוח מבצע מעקב ובקרה לאחר העברת ההרשאות התקציביות, על מנת לקדם את הקמת פינות העבודה ב-258 המוסדות שהצטרפו. ובסוף, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת שאל, כמה זה שעת העבודה? אני רואה את זה גם בהצעה לסדר, ומשום מה זה לא הוזכר בדבריך בעל-פה. אז שאלת, 60 דקות עבודה: שעות ההוראה בבתי-הספר הן 45 דקות, ושעות הנוכחות בבתי-הספר הן 60 דקות.

כפי שהוסכם בהסכם "עוז לתמורה" בין ארגון המורים לבין הבעלויות.

תודה, אדוני סגן שר החינוך. האם חבר הכנסת מסתפק?

מציע לוועדת חינוך. בבקשה, אין התנגדות.

עמדה נוספת של חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה. אתה יכול, אדוני סגן השר, אני צריך לענות לה?

תודה רבה. אני רוצה להתייחס לנושא הזה, כי כמובן אנחנו, ובוודאי גם אתה, מקבלים הרבה מאוד מכתבים ממורים על הקשיים ביישום, כשהקושי העיקרי הוא בתחושה שמיהרו לשים שעוני נוכחות, אבל התנאים כדי לאפשר לנוכחות בבתי-הספר להיות יעילה, הם לא נמצאים שם. הרבה מאוד מהמורים עדיין, מבחינת היעילות שלהם, היכולת שלהם לבדוק בחינות, את זה הם עושים בבית.

אז הם יכולים לעבוד בשקט, יש להם את התנאים, והם מסוגלים לעשות את זה. אז יוצא שבהרבה מאוד מקרים מורים נשארים בבית-הספר בשעות, כי הם צריכים לצורך העניין לדפוק שעון, אבל את העבודה הם עדיין ממשיכים לעשות בבית. ואז מבחינתם העומס לא הוקל, אלא למעשה הוא הוכבד מאוד. ענית לי על שאילתא בשבוע שעבר תשובה שאמרה שמנהלים רשאים לחתום למורים שהעבודה נעשית בבית. קיבלתי בעקבות זה הרבה מאוד תגובות של מורים שאמרו שאולי זה נכון, אבל מנהלים לא מוכנים לחתום. הם אומרים משפטים כמו "אני לא יודע מה אתם עושים בבית", כשברור שהם עושים את העבודה. אז גם מבחינתך אולי ראוי לבדוק כמה שעות באמת המנהלים בכלל חותמים עליהן, שאכן יש בבית, ושגם השעות שיש להם למכסה הן לא באמת שעות שהן רלוונטיות לכמות העבודה שהמורים משקיעים. בגלל שמדובר בתקופת מעבר, ברור שכולם רוצים להגיע למקום שזה לא המצב. צריך לבחון איך כן מכניסים גמישות הרבה יותר גדולה במערכת, שמאפשרת לשעות השהייה האלה כן להתבצע במקום שבו נוח למורים לעבוד. ועד שבאמת אפשר להגיד שהתנאים לעבודה בבית-הספר הם כאלה שראויים לעבודה, אני חושבת שצריך להגדיל את מידת הגמישות של לשלם למורים על עבודתם בבית. הרי בסופו של דבר, רק משפט אחד על רפורמת "עוז לתמורה" רצו להעלות למורים את השכר אבל לא רצו לפרוץ את כל הסכמי העבודה במשק. אז מצאו את הפטנט הזה של להעלות להם את השכר תמורת כאילו שעות נוספות, כשלכולם היה ברור שממילא עושים את השעות האלה. רק לקחו את השעות האלה, שפעם היו שעות שקופות, והכניסו אותן עכשיו לשעות שהן לא שקופות. אבל המורים עבדו גם קודם והם עובדים גם עכשיו. אז צריך רק לראות שהעלאת השכר הזאת שהתאפשרה לא באה עם הכבדה מיותרת על העבודה של המורים, שגם ככה היא לא קלה. תודה. אדוני סגן השר, אתה רוצה להתייחס? רשמתי לפני.

חבר הכנסת גנאים, אתה מסתפק בזה או שאתה רוצה דיון נוסף?

ועדת החינוך. אז יהיה דיון בוועדת החינוך על דעת כולם. רבותי, אנחנו ניגשים להצבעה. מי שבעד שזה יעבור לוועדת החינוך, אז שיצביע בעד. בבקשה. מי שנגד שיצביע נגד.

שניים בעד, אין מתנגדים. הנושא יעבור לוועדת החינוך. רבותי, אנחנו עוברים לנושא הבא: הפער בין מספר ימי החופשה בבתי-הספר היסודיים ובין מספר ימי החופשה של מועסקים במשק במדינות שונות, הצעה לסדר-היום מס' 7736. תציג את הנושא חברת הכנסת עינת וילף. בבקשה. תודה רבה לך. כבוד היושב-ראש, סגן השר וחברי חבר הכנסת, כבכל שבוע אנחנו מבלים את יום רביעי בערב ביחד. למעשה ההצעה הזאת שייכת גם למשרד החינוך, אבל היא שייכת לא פחות למגזר הפרטי, למשרד התמ"ת ולאוצר ולכל מי שקובע את מדיניות החופשות של המועסקים. אני רוצה לספר איך הדבר הזה התחיל. בשיאה של המחאה החברתית התארחו בוועדה למעמד האשה מובילות מחאת העגלות, מחאה שאישית גם מאוד הזדהיתי אתה. הן הגיעו ודיברו על הרבה נושאים. אנחנו כולנו זוכרים את הנושא של מחירי הטיטולים ומחירי ה"מטרנה", וכמובן את הנושא של חינוך חינם, שהוא מענה מאוד חשוב שנעשה מול הדרישות של המחאה החברתית. חינוך חינם לגיל הרך. אבל הן העלו עוד נושא. הן אמרו: תראו, מעבר לנושאים האלה שמדברים עליהם, של יוקר המחיה של המוצרים לתינוקות ולילדים וחינוך חינם לגיל הרך, יש נושא שמאוד מעיק עלינו, והוא הפער בין ימי החופשה שיש לנו כאמהות, כהורים עובדים, לבין ימי החופשה שיש לילדים בבית-הספר. הן אמרו: הפער הזה נראה לנו מאוד גדול, והפער הזה בסוף גם מתבטא בכסף. כי כשאנחנו, ההורים, עובדים והילדים לא בבית-הספר,

קייטנות וצריך למצוא מטפלות ופתרונות, בוודאי כשהילדים צעירים. כולנו גם יודעים שהעולם השתנה. פעם היו משאירים ילדים בחצר לשחק אחד עם השני, והיום עושים את זה הרבה פחות, אז גם העלויות עלו. הן ביקשו להפנות את תשומת הלב לנושא הזה. אמרתי להן שזה נשמע לי אכן נושא כאוב וגם חשוב, וביקשתי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לבדוק האם התחושה שמצבנו קשה אמיתית

אז קודם כול, שלא תהיו במתח, כן. התחושה אמיתית, מצבנו אכן יחסית קשה. אני רוצה להציג את הנקודות העיקריות שעלו במחקר שעשתה אורלי אלמגור לוטן ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, וכתמיד, עשו עבודה יסודית וממצה. הם בעצם הלכו, ובאמת בעבודת טרחה ובעבודת נמלים, הסתכלו על מדינות ה-OECD, על לוח החופשות שלהן, על לוח החופשות של ההורים העובדים, ובעצם הביאו את המספרים הבאים. הם לקחו את ימי החופשה של הילדים במערכת החינוך, החסירו מהם את ימי החופשה של ההורים, והסתכלו על הפער הזה. אז הפער בישראל הוא 66 ימים, והוא מהפערים הגדולים בעולם. ברור שזה לא נכון לכל אדם.

יש הורים שהם ותיקים יותר במערכת, אז יש להם יותר ימי חופשה. אבל ההסתכלות כאן היתה הסתכלות השוואתית, במיוחד על הורים צעירים, שהם בדרך כלל עדיין במדרג עם פחות ימי חופשה לעומת מי שהם ותיקים יותר במערכת. המספר הזה של 66 ימים הוא אחד המספרים הגבוהים בקרב מדינות ה-OECD. למעשה, רק ליטא כמונו או גבוהה מאתנו. כתוב כאן גם צרפת, אבל לאור תרבות ה-vacances הצרפתית, אני מתקשה להאמין לזה, אולי הם לוקחים הרבה יותר חופשות ממה שהם מדווחים. אבל הממוצע במדינות הוא 50. כלומר, אם אנחנו רוצים להגיע לאיכות חיים שהיא איכות החיים המקובלת במדינות ה-OECD, במדינות המפותחות, שאנחנו משתייכים אליהן, אנחנו צריכים לראות איך מורידים 16 ימים מהפער הזה לכל הפחות. אני חושבת שרצוי אפילו לחשוב על יותר, על 20 ימים, כדי להיות עם המדינות המתקדמות יותר. את הפער הזה צריך לסגור כמובן בשתי דרכים. צריך לסגור אותו גם דרך מערכת החינוך, כלומר פחות ימי חופשות. ואגב, חופשת הקיץ במדינת ישראל היא לא חריגה. מה שחריג אלה מספר ימי החופשה במהלך השנה. כלומר, זה השילוב ששם אותנו כל כך גבוה. יש מדינות, כמו בריטניה, שיש להן מספר ימי חופשה דומה לנו במהלך השנה, אבל חופשת הקיץ שלהן קצרה בשבועיים. ויש מדינות עם חופשות אפילו יותר ארוכות בקיץ, אבל במהלך השנה אין להם כל כך הרבה ימי חופשה כמו שיש לילדים בישראל. אז צריך לראות איך סוגרים את הפער הזה. הפער הזה צריך להיסגר.

שבעיקרון צריך ללכת על מודל של חצי-חצי בערך. בין שבוע לעשרה ימים צריכים להיחתך במשרד החינוך, ובין שבוע לעשרה ימים צריכים להתווסף לחופשות שההורים מקבלים מן המעסיקים. וכאן יש מהלך הרבה יותר גדול כמובן, של הסתדרות ומגזר ציבורי ומעסיקים. אבל לפחות עכשיו, בזכות מחאת העגלות, בזכות מה שאמרו אותן אמהות, יש לנו מספר יעד.

עכשיו זו לא רק תחושה, אנחנו יכולים עכשיו להגדיר שמדינת ישראל רוצה להיות עם פחות מ-50 ימי פער. וסביב הגדרת היעד הזה מתחילים לבחון איך אנחנו מצמצמים את הפער דרך משרד החינוך ודרך המעסיקים. אני רוצה גם להוסיף שבהרבה מאוד מדינות, דבר נוסף שמכביד את העול בישראל, זה לא רק מספר הימים אלא הסבסוד למסגרות באותם ימים של הפער.

הרבה מדינות לא רק שמצבן טוב משלנו במספר הימים שבהם הילדים, מספר החופשות בפער, אלא כשהילדים לא בבית-הספר וההורים עובדים, יש סבסוד למסגרות לטובת הילדים, בוודאי למשפחות במצב סוציו-אקונומי גרוע יותר. אבל ככלל, התפיסה היא שכן צריך לספק מענה בתקופות שהילדים בחופשה מבית-הספר וההורים עובדים. וכאן כן, זה יותר באחריות משרד החינוך, תמ"ת. צריך לחשוב לא רק על הקטנת החופשות, אלא גם מתן מענה יותר טוב בזמן החופשות, סבסוד להורים שצריכים למצוא מענה לילדים שלהם. אז אני חושבת שלפחות עכשיו יש לנו הגדרת מטרה הרבה יותר ברורה. אנחנו יודעים שהתחושה הקשה שהוציא את אותן אמהות למחאה היתה מוצדקת, אכן מצבנו גרוע, הגרוע ביותר, כמעט, בקרב כל המדינות המפותחות. ואני רוצה רק לסיים בסיפור חמוד. אתמול נפגשתי עם תלמידי כיתה ו' ואמרו להם שאני חברה בוועדת חינוך, אז הם שאלו מה אני יכולה לעשות למענם כחברה בוועדת חינוך, והם ביקשו, אם אני יכולה להוסיף להם חופשות. זאת היתה אחת השאלות הראשונות שלהם. אמרתי להם שכנראה דווקא להיפך, שכנראה אני דווקא אפעל להקטין להם את החופשות. הם כמובן היו מזועזעים, מייד אמרו: לא, ומייד ביקשו לראות איך אפשר להסיר את רוע הגזירה. ואז אחד הילדים שאל: האם המחאה החברתית השפיעה עליכם כחברי כנסת? האם היא שינתה משהו? אמרתי: כן, נושא החופשות עלה מהמחאה החברתית. באו האמהות עם העגלות, ממחאת העגלות, והנושא הוא תוצאה ישירה של המחאה החברתית, שצריך שיהיו לכם פחות חופשות. אז הילדים ענו: אז כנראה לא הבנת טוב את המחאה החברתית. אז זהו, אבל אמרתי להם שאני חושבת שכן. סיום יפה.

אבל לא יהיה קל להגיע לתוצאות המקוות.

אדוני סגן השר, בבקשה ישיב, ובזה אנחנו מסיימים את סדר-היום להיום. אדוני היושב-ראש, גברתי חברת הכנסת עינת וילף, כפי שאמרת, אנחנו סוגרים את ימי הכנסת, את שבוע הכנסת, שבוע אחרי שבוע אנחנו סוגרים את זה. זה דווקא מצער אותי קצת, שנושאי חינוך כה חשובים הם בתחתית הסולם של ההצעות לסדר-היום. למה זה אחרון? זה צריכים, זאת הצעה רגילה, לא. אבל טוב שיהיו יותר חברי כנסת בנושאים האלה,

חשובים מאוד. נכון, חשובים. הולכים לוועדת חינוך גם, גם ההצעה זאת בוודאי תחזור לוועדת החינוך ויתקיים שם על זה דיון. אני אתן לכם את התשובה, ואפשר לחלק את זה לשני חלקים.

נושא ימי החופשה ונושא החופשה היומיומית, הפער בין האמהות העובדות לתלמידים ולתלמידות בזמן לימודם, מה עושים בשעות האלה, שזה בעצם הסיפור החמוד שסיפרת על הילדות האלה. מספר ימי הלימוד במסגרת החינוך היסודי עומד על 220 ימים. ימי הלימוד, לוח החופשות השנתיות, נקבעו במסגרת הסכם השכר עם ארגוני המורים. מערכת החינוך פועלת לצמצום הפער בין זמני העבודה של ההורים ובין זמני ההוראה במערכת החינוך באמצעות מסגרות משלימות הנותנות מענה חינוכי, לימודי, רגשי, חברתי, ואף הזנה בחלק מהתוכניות, מפעל ההזנה. במערכת החינוך פועלות מספר תוכניות משלימות על מנת להשלים את הפער הזה בין שעות העבודה של ההורים ובין החופשות של בתי-הספר. אני מדבר על השעות היומיות. תוכנית אחת זה יוח"א, יום חינוך ארוך, המונהג ב-525 בתי-ספר בארץ. תוכנית שנייה, מיל"ת, מסגרות יום לימודיות תוספתיות, ישנם בתי-ספר שבהם פועלת התוכנית באופן חלקי,

לקבוצת תלמידים בתוך בית-הספר, וישנם בתי-ספר שבהם פועלת התוכנית באופן מלא, קרי, לכל התלמידים בבית-הספר. מספר בתי-הספר שבהם מופעלות התוכניות באופן חלקי הינו 131, ומספר בתי-הספר שבהם מועלות התוכניות באופן מלא הינו 23. התוכנית השלישית זה "אופק חדש". בשנת הלימודים תשע"ב הושלמה רפורמת "אופק חדש" בכלל בתי-הספר היסודיים במערכת החינוך, בסך הכול 1,631 בתי-ספר. במסגרת "אופק חדש" הוגדרו לכל מורה במשרה מלאה חמש שעות שבועיות פרטניות שנועדו לתת מענה איכותי ללומדים, ללימודים שונים בקבוצות קטנות, כשעות תוספתיות. התוכנית הרביעית זה תוכניות אגף שח"ר להארכת יום הלימודים. בשח"ר מדובר במועדוניות משפחתיות, מרכזי למידה ותוכניות מוספות. המועדוניות המשפחתיות נותנות מענה ל-15,991 תלמידים מבתי-ספר שונים. אגב, אני ביקרתי בכאלה מועדוניות. עושים עבודה נפלאה. זה באמת מתלבש על השעות האלה של אחר-הצהריים. התוכנית החמישית היא תוכנית "קרב", תוכנית המיועדת להעשרה חינוכית, תרבותית ולימודית הפועלת ב-494 בתי-ספר, כמעט 500 בתי-ספר, מתוכם 238 בתי-ספר גם במסגרת יוח"א, יום חינוך ארוך. בצד אלה, זו הבשורה הגדולה של המלצות ועדת-טרכטנברג, שמערכת החינוך נערכת ליישם החלטת ממשלה מס' 4088 אשר אימצה את ההמלצות האלה, ובין היתר לסבסד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר-הצהריים עד השעה 16:00 בימים א' ה'. בגני-הילדים הציבוריים ובבתי-ספר המתוקצבים על-ידי משרד החינוך עבור ילדים גילאי שלוש תשע הנמצאים בגני-ילדים ובכיתות א' ג', כפי שמפורט בכל המלצות ועדת-טרכטנברג, אנחנו הולכים לעבור בעצם ליום לימודים ארוך עד השעה 16:00. ההחלטה תיושם באופן הדרגתי החל משנת הלימודים התשע"ג, זאת אומרת אוגוסט 2012, על פני חמש שנות לימוד, כך שבשנת הלימודים התשע"ג יחל היישום באופן מלא בשלושת האשכולות החברתיים-הכלכליים הנמוכים, בין 1 ל-3, כידוע לכם, ובאופן חלקי באשכול החברתי-כלכלי הרביעי. יש לציין כי הסבסוד מותנה במבחן התעסוקה, נושא עבודת שני ההורים, שזה "מיצוי ההשתכרות", מה שנקרא היום במירכאות. כמו כן, בשנת הלימודים התשע"ג תיושמנה מסגרות לימודיות בשעות אחר-הצהריים בבתי-ספר בעלי מדד טיפוח גבוה, במירכאות "מדד שטראוס" הנמצאים ברשויות באשכולות חברתיים-כלכליים בין 4 ל-6. במטרה לתת מענה חינוכי איכותי ומגוון, גובש מודל פדגוגי ארגוני תקציבי ומינהלי של המסגרות. כל מסגרת תכלול שישה רכיבים מרכזיים:

פעילות לימודית בקבוצות קטנות במוסד החינוכי. הרכיב השני, פעילות העשרה חינוכית וחברתית בקבוצות קטנות.

תמיכה טיפולית פרטנית קבוצתית בקשיים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים. הרביעי, פעילות תלמידים והורים יחד. החמישי, הדרכה לגננות ולצוות החינוכי. השישי, זה נושא ההזנה, מכיוון שהולכים לעבור ללמוד עד השעה 16:00. ראוי להוסיף בהקשר זה, על ימי החופשות, כי חופשת הקיץ צומצמה בחמישה ימים, דבר שיצא אל הפועל החל בשנת הלימודים תשע"ג. הרציונל שעמד מאחורי המהלך היה קיצור חופשת הקיץ ויצירת זמן לימוד משמעותי בין החזרה ללימודים מהחופשה ועד לחגי תשרי, להרוויח עוד כמה ימים כהכנה לחגים. לסיכום אומר כי מערכת החינוך נמצאת בימים אלה לקראת יישום החלטה חברתית-כלכלית רוחבית משמעותית, שמטרתה להקל על ציבור ההורים, ובמסגרת היישום יינתן מענה ראוי ונכון לצמצום הפער בין זמני העבודה של ההורים לבין זמני ההוראה במערכת. עד כאן תשובתי.

תודה לסגן השר. מה אתה מציע? להמשיך בוועדת החינוך, זו הבמה הנכונה.

תודה לסגן שר החינוך. אנחנו ניגשים להצבעה. ההצעה היא להעביר את זה לוועדת החינוך. נחכה לסגן השר שיגיע למקומו ואז נצביע, ובזה סיימנו את סדר-היום. בבקשה, מצביעים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. בעד, 4, אין נגד, אין נמנעים. הנושא יעבור לוועדת החינוך. רבותי, חברי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"א באדר התשע"ב, 5 במרס 2012,